אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת שהיא

אבל כמובן, היא ישיבה חדשה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום שהיה על שולחן הכנסת אתמול. אנחנו עוברים להמשך הדיון בהצעת הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), הידוע בפי הציבור כחוק הווד"ל. איפה אנחנו נמצאים כרגע, אדוני סגן המזכיר? סדר-היום יהיה כדלקמן: אנחנו עוברים עכשיו לשלב האחרון לפני ההצבעות על ההסתייגויות לסעיפי החוק. אנחנו עוברים לשלב הסיכומים. יסכם איש אופוזיציה, חה"כ מאיר שטרית, עשר דקות, לאחריו יושב-ראש הוועדה כרמל שאמה, שאינו מוגבל, אבל הסכימו שזה יהיה עשר דקות. אינני מגביל אותך, לפי התקנון,

כל מה שאתה צריך לומר כדי למצות את הדיון, תאמר. אם כי אני אומר לך, בהתאם למוסכם, עשר דקות, לבסוף השר אריאל אטיאס, השר האחראי על ביצוע החוק, יסכם גם הוא בשם הממשלה. לאחר מכן נעבור להצבעות, שבהן נתחיל לדון בכל אחד ואחד מסעיפי החוק, שר הפנים, לא שר, אה, שר הפנים. אז בשם הממשלה. לכן אני מזמין את חבר הכנסת מאיר שטרית על מנת שיתחיל הדיון. לפי הערכה, קרוב ל-12:00 נתחיל בהצבעות. אפילו לפני כן, ב-11:45. אנחנו ב-11:30 נתחיל לצלצל. אין פה נציג ממשלה, אני רואה. האם שר המשפטים נראה בעיניך, הוא פה, אני מצטער. אדוני היה שר משפטים. אומנם היה גם שר שיכון, כמעט לא היה שר שלא היית. בהחלט שר מכובד בעיני. שר המשפטים, מה יותר מזה. הוא גם היה שר אוצר. היותר גרוע זה "חדשים מקרוב באו", אדוני השר. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, האמת היא שאין ימים מתאימים יותר להעביר את חוק הווד"לים הזה מאשר ימי תשעה באב, הימים שבין א' באב לט' באב, ימים שבהם המעשים שעושים אותם בדרך כלל לא נושאים ברכה. כזה הוא חוק הווד"לים. כל אנשי המחאה נושאים עיניים לכנסת ולראש הממשלה בדרישה לבטל את החוק המונח לפנינו, חוק הווד"לים. האם יש באמת סיכוי לזה? האם באמת אתם קשובים לקולות של המחאה, או שהכול הצגה אחת גדולה? כי אם אתם קשובים לקולות של המחאה, אחת מהשתיים: הרי אם כוונת הממשלה היתה לפתור את בעיית הדיור באמצעות חוק הווד"לים, אומרים לכם האנשים שלכאורה בשמם אתם עושים את המלאכה: אנא, אל תביאו את החוק.

הם לא אנשים טיפשים, האנשים הללו שנמצאים בארגוני המחאה ואלה שמוחים ומפגינים בכל הארץ, הם מבינים שהחוק הזה לא רק שלא ישרת את המטרה שלהם של הוזלת מחירי הדיור אלא עלול גם לגרום, להיפך, לגרום להרעה של המצב, כפי שאני תיכף אסביר. הם צודקים. הדרישה שלהם לבטל את חוק הווד"לים היא דרישה צודקת, לדעתי,

את החומרה של החוק הזה, כפי שתיכף אסביר, אדוני היושב-ראש. אני אומר בצער: חבל שהממשלה מתעקשת להעביר את החוק הזה, הפתרונות האפשריים הרבה יותר קלים, הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר זולים, פשוט על-ידי מתן כלים יותר טובים, יותר אמצעים לוועדות המחוזיות כדי שיוכלו לדון יום-יום בתוכניות ולפתוח את הביורוקרטיה. הרבה יותר טוב היה לתת לוועדות המחוזיות את הכלים הדרושים במקום ליצור מנגנונים חדשים, אני חושב שזה הרבה פחות טוב. אילו הוועדות המחוזיות היו מקבלות את הכלים הדרושים, ואם צריך היה להקים ועדות מחוזיות נוספות, הוועדות יכלו לשבת יום-יום, ואז כל הפלונטר הזה היה נפתח לאלתר, לא היו טיעונים שוועדה מחוזית מעכבת את הבנייה.

אדוני היושב-ראש, בהרבה מקרים, כמו שהסברתי אתמול, לא ועדה מחוזית מעכבת את הבנייה אלא לפעמים דווקא היזמים מעכבים, כי הם לא משלימים את מה שהוועדה המחוזית מבקשת, והיכולת שלהן לבדוק את התוכניות היא מאוד ירודה, את זה אפשר לתקן בקלות. מדוע דורשים אנשי המחאה לבטל את החוק הזה? הם דורשים לבטל את החוק כיוון שהם מבינים שהחוק אומנם עלול להאיץ את תוצאות היתרי בנייה, אבל להאיץ לרעה, כי את מי ישרת החוק, אדוני היושב-ראש? החוק ישרת את כל כרישי הנדל"ן. מה שהם לא יכלו לבנות עד היום יבנו עכשיו יותר מהר, ויבנו יותר גבוה, יותר חזק, יותר יקר. מישהו באמת מאמין שאם אותם אנשים, שלא יכלו עד היום לבנות בצורה פרועה על קרקעות שטחים חקלאיים, על שטחים ציבוריים, תוך פגיעה בנוף, והוועדות המחוזיות לא נתנו להם, אם עכשיו יקבלו היתר אז הדירות שיבנו יימכרו יותר בזול? זה ממש אשליה. פשוט כרישי הנדל"ן יקבלו מהממשלה עכשיו מתנה של עשרות ואולי מאות מיליונים. הם לא ימכרו את הדירות יותר בזול, הם ימכרו אותן באותו מחיר שמוכרים היום כי הם רוצים למקסם את הרווח, ומבחינתם זאת הזדמנות יוצאת מן הכלל לקבל פתאום הטבה שתזרז להם את הבנייה, תפתור להם את הבעיות מול הוועדות המחוזיות, עם חוסר אפשרות לציבור להתנגד לבניינים שעלולים לפגוע באיכות החיים שלהם. מבחינתם הם מקבלים צ'ופר רציני ביותר מהממשלה.

בעצם הממשלה הולכת לעשות משהו שלא רק שלא משרת את המטרה של אנשי המחאה, אלא יגרום להרעת המצב. אדוני היושב-ראש, אני קורא לממשלה: עוד לא מאוחר, הממשלה עדיין יכולה למשוך את החוק ולוותר עליו ולפתור את הבעיה בדרכים אחרות, לא בגישה הזאת. כמו שאמרתי, אדוני היושב-ראש,

היא לא רק בעיית דיור. כפי שעולה גם מהמחאה, היא לא רק בעיית דיור. היא בעיה הרבה יותר חמורה: היא בעיה של יכולת הקיום של שכבות הביניים, שהם נכנסים, דוחקים אותם בכוח לרדת להיות שכבות חלשות. זה בא לידי ביטוי כמעט בכל תחום שבודקים,

כאשר בודקים את המיסוי העקיף במדינת ישראל, המדיניות של הממשלה שעליה אנחנו מוחים וצועקים בשנתיים האחרונות, ההתרעה שזה יגרום לפגיעה בחלשים, אכן קורית, הממשלה העלתה מסים עקיפים בכל נושא ומביאה לפגיעה חמורה באנשים העובדים, באנשים שהולכים לעבודה כל יום, משלמים מסים, משרתים בצה"ל, פוגעים בהם פגיעה קשה ביותר. אדוני, בכל תחום שאני בודק הפגיעה היא חמורה. אני רוצה להביא, אדוני, דוגמאות. אני לוקח,

אדוני היושב-ראש, דוגמאות שלא אני כתבתי אותן, אלא דוגמאות שמצוטטות בעיתונים, אותן אני רוצה לצטט.

אתה זוכר את הדיון שעשיתי פה כשהוגש לנו צו המכס הגדול והארוך? הנה, תראה מה קורה היום בשוק. עם הבשר.

כמה הציבור משלם,

אני מצטט את "ידיעות אחרונות", בכמה מנפח מס הקנייה את מחירי המוצרים: מכוניות, 83%; מצבר לרכב, 80%; רכב היברידי 30%; מכשירי DVD, 15%; טלפון סלולרי, 15%; טלוויזיה 15%. אבל זה שולי לעומת האוכל, הבסיס של האנשים.

בשר בקר טרי, אדוני היושב-ראש, כמו שאמרתי מעל הבמה הזאת, 190% מכס. מי אוכל בשר? הרי כל משפחה, אני מכיר לפחות את המשפחות הספרדיות, המרוקאיות, לא יכולה להיות ארוחה בלי בשר.

190% מכס.

אפשר להוריד את מחיר הבשר בשני-שלישים אם מורידים את המכס. ולמה לא עושים את זה, אדוני? כדי להגן על קבוצה קטנה של מגדלי בקר בארץ. צריך להמליץ לאשכנזים לאכול יותר בשר, שיבינו שצריך להוריד את המכס.

אבל המטרה היא אחרת, הם רוצים להגן על גידול הבשר בארץ, שהוא שולי,

אני אומר לממשלה שאם היא רוצה באמת, היא יכולה. עדיף לסבסד את מגדלי הבקר האלה כדי שיוכלו להמשיך לגדל בקר,

אבל לא להעניש את הציבור. עוף טרי או קפוא, חבר הכנסת פיניאן, 170% מכס. 170%, שמעת?

ברור שכשיש מכס כזה, אדוני היושב-ראש, אוטומטית זה מעלה את המחיר המקומי. העיקר שבוכים על 6 שקלים

140% מכס, בצל ירוק, 298% מכס,

128% מכס, רסק עגבניות, 12% מכס. גל מוצרי מזון אחרון אחר, אדוני: בשר כבש, 50% מכס, דג אמנון וחסילונים, 11 שקלים לקילוגרם, זה מס קצוב, שזה אחוזים גבוהים ממנו, תפוחי אדמה, 234% מכס, בצל טרי, 298%; גזר, 213%. עכשיו אני שואל: מה ההיגיון, למה מענישים את הציבור? גזר רגיל או גזר מרוסק? גזר, גזר רגיל. אתה שמעת? גזר, פשוט לא יאומן. עכשיו אני מצטט עיתון אחר, אדוני, את "דה-מרקר", משלשום או אתמול. היבואן משלם 30 שקלים, מדובר במכוניות וחלפים, הלקוח משלם 300, פי-עשרה.

פנס איתות צדי ל"דייהטסו"

המחיר לצרכן הוא 296 שקלים, זאת אומרת, 799% יותר. תומך מגן קדמי ל"מיצובישי האנטר" המחיר ליבואן 120 שקלים, המחיר לצרכן 666 שקלים, 455%. זה הכול בממשלה הזאת, הם הצליחו לשים את כל המסים האלה? תשמע, זה לא משנה מי שם. הם הספיקו יפה. כל המסים האלה בממשלה הזאת? אדוני היושב-ראש, כשבעיה עולה, צריך להתמודד אתה. כל עוד בעיה לא עולה, אף אחד לא נוגע בה. היום הבעיה עלתה. צודק, צודק.

את נושא הבשר העליתי לא היום, אלא כשהנושא הובא בפנינו במסגרת חוק המכס, והיה כאן ויכוח גדול עם חבר הכנסת גפני,

ראית שהוא הצביע נגד,

לא, אבל הוא לא שינה את המכס, המכס נשאר אותו הדבר. אבל הוא הצביע נגד. כן, ממש עזרה גדולה. אדוני היושב-ראש, הבאתי רק דוגמאות אחדות, אבל המצב חמור יותר.

אני רואה בצער, היום מרכז טאוב פרסם את ממצאיו, שמראים ש-50% מאוכלוסיית התלמידים בארץ מקבלת חינוך של עולם שלישי. איזו מדינה אנחנו רוצים בעתיד כאשר 50% מהחינוך בארץ היום זה חינוך שאנשים לומדים ברמה של עולם שלישי? איזה עתיד מדעי כלכלי

אני אומר לממשלה: יש לכם הזדמנות יוצאת מן הכלל לנסות להתמודד עם המצב ולתקן אותו.

אפשר לפתור את בעיית הדיור, כפי שהסברתי אתמול, אפשר להקל על אנשים שחיים במצוקה, אפשר לתת להם תשובות בנושא חינוך בגני-ילדים.

אסיים בעוד דקה, אני מצטער שאעבור את הזמן בדקה אחת בלבד. אתן לך שתי דקות מעכשיו כדי שתסיים. תודה רבה. הדבר החשוב ביותר והחמור ביותר, אדוני היושב-ראש ואדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה, זה המצב שהמדינה בעצם מעודדת אי-עבודה. המדינה נותנת הטבות רק למי שלא עובד, במקום לעשות את ההיפך ולתת הטבות רק למי שעובד. מה שאני מציע לממשלה לעשות, הנה עוד הצעה שמוגשת לממשלה, אני מציע לממשלה לשנות את התזה הזאת, ולהגיד: אין דבר כזה לתת הטבות למי שלא עובד,

בואו ניתן הטבות למי שכן עובד.

אני מציע כידוע כבר הרבה שנים, לא פעם ראשונה, לעשות חובת דיווח אישי במשק ולתת הטבות מס לכל אדם כדי שידווח, למשל הכרה ב-50% מהוצאות מטפלת או עוזרת בית,

הכרה בריבית על המשכנתה על דירה יחידה עד תקרה מסוימת, הכרה בהוצאות רפואיות. זה היה נותן, אדוני, הטבה לאנשים שעובדים. כי מי היה מקבל את ההטבות? רק מי שעובד.

המצב הפוך, מי שלא עובד וחי מהבטחת הכנסה, מקבל אוטומטית עוד שורה של הטבות,

70% הנחה בארנונה כללית, השתתפות בשכר דירה עד 1,200 שקלים של משרד השיכון, פטור מאגרת טלוויזיה, פטור מאגרות לימודים, מענקי לימודים לכל ילד. אז למה לעבוד? אוכלוסיות שלמות מעדיפות לא לעבוד, כי בנטו נשאר להם ביד יותר כסף מאשר למי שעובד. אני מציע להפוך את הקערה על פיה ולתת את הטבות המס רק למי שעובד. אז אתה גם יוצר אינסנטיב לעבודה. אחת הבעיות הקשות בכלכלה הישראלית זה ההשתתפות בכוח העבודה של גברים בסקטור החרדי והערבי, שמורידה בצורה דרסטית את ההשתתפות בכוח העבודה במדינת ישראל. אילו היה אינסנטיב לעבוד, לאנשים היה כדאי לעבוד, כי אז גם היו זוכים להטבות מס. היום, אני אומר לך בצער, אדוני היושב-ראש, זה מעודד עוני, זה מעודד אנשים לחיות מקצבאות. לטווח קצר זה טוב, לטווח ארוך זה רע, כי הילדים האלה שחיים על קצבאות, גם הם יישארו עניים. אני

עוד פעם, לסיום, אני אומר לממשלה: החוק הזה רע.

תמשכו את החוק, עוד לא מאוחר. החוק הזה, לא רק שהוא לא ישרת את המחאה, הוא יגרום נזק חמור יותר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

שרות, חברות וחברי הכנסת, כנסת נכבדה, אנחנו בדיון לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית על חוק הווד"לים, או בשמו הרשמי, הצעת חוק הליכי התכנון והבנייה להאצת הבנייה. אדוני היושב-ראש, 12 שנות עבודה צריך אדם במדינת ישראל כדי לרכוש קורת גג ממוצעת, לא ב"מגדלי אקירוב" ולא איזה דופלקס. 12 שנות עבודה. זה כפול, ובלבד שהוא לא אוכל.

זה לפני ארנונה, לפני דלק,

לפני לחם, לפני "קוטג'" ועוד הרבה דברים,

בריאות ודברים אחרים. יש כאלה שמשתכרים את זה בחודש אחד. אני לא הפרעתי. לא, לא להפריע. אדוני היושב-ראש, זה ממחיש שבשיא הבועה בארצות-הברית נדרשו מחצית מכך, בשיא הבועה בארצות-הברית הספיקו שש שנות עבודה לרכוש קורת גג.

אני מודה לחברי האופוזיציה. אתם רוצים לשמוע או להשמיע? אנחנו כבר נסביר לך למה כן, אנחנו מנסים לשכנע אותך. לכן, אדוני היושב-ראש, בועת מחירי הדירות היא לב לבו של יוקר המחיה. זה המרכיב הכי כבד בסל הצריכה של כל משפחה. זה המרכיב שאי-אפשר להתחמק ממנו. כל משפחה צריכה או לרכוש דירה או לשכור דירה. יוקר מחירי הדיור, אדוני היושב-ראש, הוא המצב הכי אנטי-חברתי שיכול להיות. אין מצב שמרחיב פערים חברתיים יותר מאשר יוקר מחירי דיור. החלום, ואנחנו משתמשים במלה "חלום" של רכישת דירה, מתרחק ממי שאין לו בקצב מסחרר, של מאות אלפי שקלים מדי שנה.

גם אם אדם מתקדם במשכורת שלו במעמד הביניים, הדירה בורחת לו בקצב של פי כמה וכמה. בכל חודש וחודש, אדוני יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, אתה עדיין יו"ר ועדה? אה, כבר לא? אז חבר הכנסת יואל חסון, נא לא להפריע. בכל חודש וחודש, מי שאין לו דירה, שזה מעמד הביניים והשכבות החלשות, מוציא מהמשכורת שלו יותר כסף ומעביר לעשירונים העליונים, לבעלי הדירות להשקעה, ובכך מתרחבים הפערים. בועת מחירי הדיור, אדוני היושב-ראש, מאיימת גם על יציבות המחירים במשק, מאיימת גם על יציבות המערכת הפיננסית ועל המרקם החברתי-כלכלי, כפי שציינתי.

אני יכול להבין, אדוני היושב-ראש, את ההתנגדות של הירוקים לחוק, את החששות שלהם. החוק בהחלט מעלה את הסיכונים, לא בהכרח פגיעה ממשית, את הסיכונים לפגיעות סביבתיות. אבל הוועדה דנה בשום לב בעניין הזה והכניסה שינויים, והשינוי הכי מרחיק לכת, חבר הכנסת מולה וכבוד שר האוצר, יש לנו שם מקום שאתם יכולים לשתות קפה. למה פה ליצור במה כפולה? הוועדה עמדה על כך, בניגוד להצעת החוק הממשלתית, שנציג המשרד להגנת הסביבה יהיה חלק בוועדות הדיור הלאומיות, חבר קבוע, ולא משקיף ולא שום המצאה אחרת. היה על זה קרב קשה והוועדה הכריעה בניגוד לעמדת הממשלה. כלומר, גם הנושא הסביבתי בא בחשבון. אבל בימים אלה, שאנשים גרים ברחובות, שמאות אלפים, ואולי עוד מיליונים, זועקים בביתם ואולי אפילו מתביישים לצאת לרחוב ולמחות, השיקולים והמשקלות בין הנופים והעצים לבין איכות חייהם של האנשים קצת צריכים להשתנות, תודה רבה. יושב-ראש הוועדה הבין את הערתך. לא נותנים לדבר, בואו נעשה מאהל. חבר הכנסת נחמן שי, לא עומדים עם הגב לדובר, בוודאי לא צועקים כשהוא מדבר. בוא נלך לעשות מאהל. אתם רואים שהציבור מתנגד לזה, אז תנו עוד שבוע. כבר נגיע להתנגדות הציבור. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חבר הכנסת הורוביץ, פשוט עכשיו הוא מסכם. אנחנו דנו פה במשך שלושה ימים בהסתייגויות. עוד לא הגעתי למחצית הזמן. אני יודע, אל תדאג. אדוני היושב-ראש,

אני מבין את ההתנגדות של הירוקים. אני גם יכול להבין, ומאוד לא להסכים להתנגדות של השמאל הקיצוני ואותם אנרכיסטים שחושבים שתמיד הם נגד מה שהממשלה עושה, חבר הכנסת שי, זה בלתי אפשרי. אם להיות נגד הממשלה זה אנרכיסטים,

הכנסת יואל חסון, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. אין לי ברירה, אתה לא שומע מה שאומר היושב-ראש. אבל החוק הזה לא בא לשרת את הירוקים ולא את השמאל הקיצוני. החוק הזה בא לשרת את חסרי הדיור, את מעמד הביניים.

אנחנו מכירים את זה מסיטואציות אחרות,

דווקא כשהוא בשיא המצוקה וזועק לעזרה, כמו מעמד הביניים והשכבות החלשות, מישהו בא לעזור לו והוא בטעות או בהטעיה שמישהו מטעה אותו חושב

לעשות לו לא טוב והוא מתנגד. כך זה קורה כשאדם טובע, כמו שאנשים טובעים היום במחירי הדיור והמציל בא להציל אותם ולפעמים טובע במקומם. כך זה רופא עם מטופל, אנחנו מכירים סיטואציות כאלה. החוק מורכב, הציבור עוד לא מבין אותו אבל ירגיש אותו בהחלט, וזה המבחן של החוק: האם הוא יביא לירידת מחירים. ובניגוד לחוקים אחרים ולרפורמות אחרות, המבחן של החוק הזה עוד בקדנציה הזאת,

זה לא רפורמות ישראל 2020, ישראל 2030, שאדם מקדם אותן כאן אבל אין לו אחריות לתוצאות, הוא בא לביצוע מיידי. בא לביצוע מיידי, ויהיה מבחן אחד: מבחן מחיר הדירה הממוצע במדינת ישראל, מבחן מחיר השכירות, כולל באזורי הביקוש. יש פתגם בערבית, אדוני היושב-ראש, אני אתרגם אותו לעברית, שאומר שהשקר המסודר יעיל מהאמת הלא-ברורה, וזה בעיקר בטווח הקצר והבינוני. ופה מנוהל מסע מסודר של הסתה ושל שקר תחת הססמאות שקל להלעיט בהן את הציבור, של כרישי נדל"ן, טייקונים, קבלנים, ספסרי קרקעות והפרטה. אני רוצה להתייחס: מי שמסתכל וקורא את החוק ולו פעם אחת, אפילו לא בקריאת עומק, אדוני היושב-ראש, רואה שהוועדה חסמה את כרישי הנדל"ן והקבלנים. אסור להם בשום תנאי להגיש תוכנית לוועדות הדיור הלאומיות. רק הממשלה, רק מינהל מקרקעי ישראל, רק עירייה יכולה לבוא ולהגיש תוכנית לווד"ל. החוק מתעלם מהכרישים ומהקבלנים.

הקבלנים וכרישי הנדל"ן והטייקונים וכל החזקים נהנים מבועת מחירי הדיור. הם מתעשרים מיום ליום, הם מוכרים דירות כמו שהם לא חלמו אף פעם, הם מתחילים לזעוק וזעקתם נשמעת. שוק יורד מאיים דווקא על האנשים החזקים. אני ראיתי גם את השלטים שחילקתם לאותם אנשים, שבאו בצדק למחות בכיכרות וברחובות. חילקו להם שלטים, אדוני היושב-ראש: "ביבי מחלק לתשובה", "ביבי מחלק לעופר", "ביבי מחלק לדנקנר". ששינסקי זה היה חלוקה לתשובה? זו אותה ממשלה בראשות נתניהו. ביטול הטבות המס ל"מפעלי ים-המלח" זה היה חלוקה לעופר? הרפורמות של השר כחלון בשוק הסלולר זה היה חלוקה ל"סלקום" של דנקנר? ועדת הריכוזיות שעומדת להציג את המסקנות, זה חלוקה? זוהי סטירת לחי מצלצלת לכל מי שחושב שההון יכול לשלוט ולעוות את חלוקת העוגה במדינת ישראל. אלה הצעדים, והם לא כל הצעדים.

הכנסנו הישגים ושינויים בחוק, כמו דיור להשכרה לפחות לעשר שנים, כמו דיור להשכרה בהישג יד, שיהיה דיור להשכרה מסובסד, חבר הכנסת חנין, נתנו לך פה הזדמנות לומר את כל דבריך. בסוף צריך להגיע להכרעה,

היא לא טובה.

גרועה מאוד. החוק הזה מאוד גרוע. הייתי פה בהצבעות והיו החלטות גרועות ביותר והייתי במיעוט, תאמין לי. אדוני היושב-ראש, זה לא אומר שההחלטה לא טובה. לא, אני דיברתי על מגורשי גוש-קטיף. כשאני מסתכל, אדוני היושב-ראש, ומקשיב, אני בניגוד אליהם מקשיב להערות שלהם,

זה שייך בזה שהרוב מכריע, זה הכול. אדוני היושב-ראש, כשאני מקשיב לחבר הכנסת חסון, חבר הכנסת הורוביץ ואחרים, אני באמת מתחיל לתהות. הרי הם באמת אנשים אינטליגנטים, מבינים. אני גם מניח שהם קראו והתעמקו בהצעת החוק לפרטיה. מה אתם יותר רוצים, ירידת מחירי הדיור או ירידת הממשלה? אתם יכולים לומר לי? גם וגם. אתם כמו הפרסומת, "גם וגם". רבותי, תשמעו. אחד פלוס אחד.

חבר הכנסת נחמן שי, אין פה מונופול של האופוזיציה. תשמעו, להלן הערתי: כל שאלה ששואל יושב-ראש הוועדה היא רטורית. הוא לא מצפה לתשובות, וגם אם הוא מצפה לתשובות, אני לא מרשה לתת תשובות.

אכן "גם וגם", אבל שאלתי היתה מה יותר. אין לי ספק שהם רוצים יותר בירידת הממשלה, שכן ירידת מחירי הדירות תבטיח את המשך קיומה של הממשלה הזאת לא לעוד שנים רבות, לעוד קדנציות רבות.

אני רוצה להתייחס במשפט אחד, אני נותן לך על כל ההפרעות שלוש דקות. אין בעיה, הרבה פחות מזה. חבר הכנסת שטרית, שסיכם מטעם האופוזיציה, דיבר על ימי תשעה באב ואמר שאין ברכה בימים אלה ולמה להשלים חקיקה.

ראיתי שהכנסת יכולה להתפאר היום בעשרות חוקים שהונחו לקריאה שנייה ושלישית דווקא בימי תשעה באב, אבל צריך להסתכל על תשעה באב דווקא מהזווית האחרת, כתוב שמי שעושה עסקים אינו רואה שכר בעמלו. אנחנו עושים שליחות ציבורית.

עכשיו להיפך, בתשעה באב פעמיים האירועים היו בגלל שנאת חינם. פה אנחנו רואים הסתת חינם נגד הממשלה ונגד חקיקה שבאה לעזור לציבור,

הסתת חינם. עכשיו, אדוני היושב-ראש, בדומה לתשעה באב, האיום הגדול יותר היום, אני לא יודע בשבוע הבא, על מדינת ישראל ועל החברה בישראל זה האיומים החברתיים, הכלכליים, ופחות האיומים הביטחוניים. ולכן, הממשלה תטפל בזה.

שמחירי הדיור עוד ירדו הרבה לפני מה שצפינו. אם כבר תתחילו לשמוע את הקולות שעולים משוק הנדל"ן, תבינו כמה אתם טועים. לא תוכלו לעבוד על הציבור לאורך זמן, הישרדות. אתם כותבים עכשיו צ'קים שיגיעו לפירעון מהר מאוד, והצ'קים שאתם נותנים לציבור, בהסתה נגד החוק הזה, הם צ'קים ללא כיסוי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

כבוד שר השיכון והבינוי יעלה ויבוא ויאמר את דברו בשם הממשלה לגבי סיכום הדיונים ולפני תחילת ההצבעה על חוק הווד"לים, כפי שמותר לממשלה להתערב בכל שלב משלבי הדיון עד ההצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, החוק המוצע לפנינו, תפקידו לזרז אישור תוכניות, אני לא שומע את עצמי, אפשר להגביר?

השר יצחק כהן, חברך, גם אני מבקש לבדוק את הרמקולים. גם אתמול בלילה ראיתי שחברת הכנסת זוארץ דיברה והטלוויזיה לא הצליחה לקלוט את דבריה. לכן אני אבקש קודם כול מהדוברים לדבר לרמקול, ומהמערכת, לבדוק את מערכת הרמקולים על דוכן הנואמים. אני רוצה חצי שעה בחזרה. מייד לאחר שנצא לפגרה תוכלי לעמוד כאן ואני אאפשר לך לדבר אפילו למעלה מחצי שעה. ובכן, מרגע זה השר מדבר, בבקשה. תפקידו של החוק המובא בפניכם הוא לקצר את משך זמן אישור התוכניות בקרקעות מדינה, לא בקרקע פרטית, ולהעביר את אישור התוכניות למינהל מקרקעי ישראל או למשרד הבינוי והשיכון על מנת שישווקו אותן. אני שומע בליל של האשמות שמערבבות בין דברים שאין בינם לבין מצוקת הדיור כלום,

מצוקת הדיור נוצרה, ועליית המחירים, כתוצאה ממחסור של למעלה מעשר שנים בשיווק, בתכנון, בתכנון ללא חסמים, באישור של יחידות דיור, ונוצר פער. בישראל צריכים 40,000 התחלות בנייה בשנה. אנחנו קיבלנו עד הקמת הממשלה הזאת רק 30,000 התחלות בנייה, שמקורן בשוק הפרטי ובשוק של הממשלה בקרקע מדינה. המחסור בהיצע הקרקעות מתרכז בעיקר באזורי הביקוש, מה שאנחנו קוראים "חדרה גדרה", והמחסור הזה צריך למלא אותו. כדי למלא אותו צריך שיהיה אישור של תוכניות מאושרות שאפשר להוציא מהן היתרי בנייה. זה נכון שיש הרבה תוכניות מאושרות. השאלה, מה החסמים שיש לתוכניות המאושרות האלה? מה היכולת שלנו לשווק אותן באופן מיידי? אני אומר לכם כמי שעומד בראש מועצת מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, שאחראי לשיווק של הקרקעות במדינה, שיש לנו מחסור במלאי זמין שאפשר לשווק אותו ולהוציא ממנו היתרי בנייה. זה לא מספיק שיש תב"עות, מה זה המספר, המספר הזה הוא מספר שנזרק באוויר ואנחנו בדקנו אותו. מעורבבות בפנים תוכניות מיתאר שמהן, מתוכנית המיתאר עד התוכנית המפורטת בתוקף, לנו לוקח כמדינה, בקרקע של המדינה כשגמרנו לתכנן, היום בממוצע חמש שנים לאשר דבר כזה. זה הממוצע. יש תוכניות, אני אספר לכם: תוכנית שאנחנו מובילים כמשרד השיכון במודיעין, שבע שנים עוד לא קיבלה תוקף.

יש כאלה שאולי אוהבים את זה, זה מונע בנייה, זה עוזר לארגונים כאלה ואחרים וזה

אני לא מתווכח על זה, רק שהעובדות יהיו נכונות.

מטרות שהוצגו שהן חשובות מאוד ואני תומך בהן, אבל פה זה בדיוק הפוך על הפוך. מה שאנחנו עושים כאן, במקום שזה ייקח חמש שנים אנחנו רוצים לקצר את זה לשנה וחצי. אני העברתי את הרשימות למשרד הפנים על מנת שהווד"לים יוכלו לעשות את העבודה. העברנו רשימות של 113,000 יחידת דיור, מתוכן 50,000 באזורי הביקוש. לכל התוכניות יש מספר. למי שלא מבין את המשמעות, זה אומר שהם כבר נמצאים בהליך תכנוני כזה או אחר, בשלב כזה או אחר. חלקן לפני הפקדה, חלקן עם התניות כאלה ואחרות, מורכבות מאוד.

צריך להשקיע הרבה כסף בהסרת חסמים, והממשלה משקיעה בהסרת חסמים. יש ועדת חסמים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה אייל גבאי, ואנחנו העברנו להם תוכניות שאושרו זה מכבר והיה צריך לשחרר כסף, כי יש, למשל, תנאי שאם לא בונים גשר שעולה בערך 150 מיליון שקל, אי-אפשר לעשות היתרי בנייה. התנאי מצוין, הגשר חיוני, היה צריך כסף. הממשלה הביאה את הכסף. 50% הלך מתקציב מינהל מקרקעי ישראל ו-50% ממשרד התחבורה. האם אפשר יותר? בוודאי. צריך עוד כסף כדי לשחרר חסמים, אבל זה לבד בוודאי לא יביא אותנו מהר למטרה. למרות שהרפורמה במינהל מקרקעי ישראל עדיין לא התחילה, רק ביום שני עבר החוק הסופי לאחר ההסכם עם ההסתדרות, למרות שהחוק של הווד"לים רק היום יעבור, הצלחנו במאמצים רבים להגדיל את היקף התחלות הבנייה מ-30,000 לפני הקמת הממשלה ל-45,000 היום. זה אומר שלראשונה, מאז הקמת הממשלה, בעשור האחרון, כשצריכים 40,000 התחלות בנייה בשנה, אנחנו עברנו את זה כבר, 40,000 היצע מול ביקוש ועוד 5,000 על פיגורי עבר של ממשלות קודמות.

מה שאנחנו עושים, במקום שהממוצע יהיה לחכות חמש שנים, אנחנו מקצרים את משך הזמן, זה כל מה שעושים. למי שחושש שלא יקשיבו למי שמתנגד לתוכניות ולמי שחושש שלא יהיה ערעור למי שלא אוהב את התוכנית, אז יש שינויים בתוכניות. אפשר לערער על התוכניות האלה למועצה הארצית. המועצה הארצית לתכנון ובנייה גוברת על הווד"ל. זה דבר חשוב מאוד בשביל כל מי שחושב שצריך להתנגד. יש נציג לארגונים הסביבתיים, נציג הגנת הסביבה נמצא בפנים. עוד משהו אני רוצה להגיד לכם: מי שחושב שתפקידו של הווד"ל הוא לא להתייחס או להקים מפלצות, או שמעתי שהווד"ל יעביר קרקעות ליזמים, זה או בורות במקרה הטוב או סתם להשמיץ במקרה הרע. הווד"ל הזה נותן חותמת ומתן תוקף לתוכנית. הלוואי שהוא יעבוד בקצב שאנחנו מצפים שהוא יעבוד. אחרי שהוא נתן חותמת זה עובר למינהל, המינהל עושה מכרז, כפי שקורה היום בלי הווד"ל. במקום שזה ייקח חמש שנים אנחנו רוצים להוריד את זה לשנה וחצי. מה נרוויח שזה ירד לשנה וחצי? אנחנו נגביר את קצב השיווקים. כשההיצע יעלה, הביקוש ירד ואתו המחיר. פשוט וקל. זה לא סותר את הצורך שהממשלה תסייע בדיור ציבורי, זה לא סותר את הצורך בהגדלת הסיוע בשכירות. זה חשוב שהבאנו את מענקי המקום, זה צעדים משלימים. האם הממשלה לא מעורבת אקטיבית בדיור? בוודאי. כל זוג צעיר שקונה דירה ראשונה בחייו יכול ללכת לבנק למשכנתאות, לאיזה בנק שהוא רוצה היום, זה כבר פועל. הבנק מוודא שזאת דירה ראשונה שהוא קונה. הוא יקבל מענק וסבסוד של 100,000 שקלים. זאת מעורבות אקטיבית של הממשלה במקומות,

אני אכן מסכים שצריך להגדיל את הסיוע לדיור הציבורי. את רואה, חברת הכנסת סולודקין? סוף-סוף קראת קריאת ביניים, והיא גם התאימה לשאלה. יפה. ואכן, למרות שיש לנו מצוקה תקציבית ויש לנו לא מעט מחלוקות בעניין הזה, והתייחסתי לזה בשאילתות, בהצעות לסדר וגם בחקיקה כאן, אנחנו הפסקנו את תור הממתינים בדיור לנכים. הנכים הרתוקים, רוכשים עבורם דירות. איננו מוגבלים בתקציב לנכים רתוקים. זה לא מספיק, צריך להגדיל את הדיור הציבורי. זה לא קשור לווד"לים, זה ממש לא קשור. עושים כאן סלט אחד שלם. הווד"ל מסייע במצוקת הדיור. כמו שדיור בר-השגה לא קשור לווד"לים. אני אגיד על דיור בר-השגה. הבעיה היא שבמדינת ישראל אין חוק מוסדר לדיור בר-השגה. גם אם יהיה כתוב פרק שלם בווד"ל, הוא לא יפתור את הבעיה. יש דבר אחד שיפתור את הבעיה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. משרדי הפנים והשיכון יביאו לממשלה בשבועות הקרובים חקיקה שעובדים עליה כבר שנה. היא מורכבת מאוד. היא החקיקה הראשונה שנעשתה בישראל, זאת החקיקה היחידה שאני הסכמתי להכניס לחוק ההסדרים בזמנו, ותמכתי בך.

כל הטיוטות נמצאות במשרד המשפטים. הם סורקים במסרקות של ברזל כל שורה שם, שלא תהיה אפליה של אוכלוסייה כזאת, מגזר כזה, מגזר אחר. צריך לומר את האמת, העניין של דיור בר-השגה זה לא איזו ססמה, צריך לצקת לו תוכן. עובדים על החוק הזה כבר חודשים רבים, עוד לפני המחאות, לפני האוהלים ולפני קריאות הביניים בכנסת. רק מאחר שמעולם לא היה כזה חוק בישראל, לוקח זמן להחליט מי זכאי לדיור בר-השגה,

כמה הוא מרוויח, מה הקריטריונים. אבל אני יכול להבטיח לכם דבר אחד: כפי שאמרנו לכם שאת המענקים אנחנו נעביר פה, וזה עובד, אנחנו נביא חוק לממשלה, שיקבל את אישור הכנסת, ויחייב יזמים, אני אומר לכם את עקרונות החוק, להפריש יחידות דיור, הן בקרקע פרטית, הן בקרקע ציבורית, שתכלית החוק תהיה לעודד בנייה להשכרה לדיור בר-השגה, למכירה לדיור בר-השגה, למרות שיש על זה מחלוקת גדולה, ובדיור ציבורי. אבל בלי חקיקה ראשית, שמביאים אותה משרדי הפנים והשיכון בתוקף תפקידם, הדבר הזה לא יכול להתבצע, בגלל שזה חייב להיות עם קריטריונים שוויוניים. החוק זה יבוא, הוא יבוא יותר מהר ממה שאתם חושבים. הוא לא יכול להיעשות בשליפה, בגלל שצריך שהוא יהיה מאוד שוויוני. זה יהיה באזורי ביקוש, בכל המקומות, ואני מדבר, בינתיים זה לא נותן מענה לדיור בר-השגה. החוק הזה תפקידו לזרז את אישורי הבנייה מחמש שנים בממוצע לשנה וחצי בממוצע. כשנזרז את אישורי הבנייה נשווק יותר מהר, כשנשווק יותר מהר, אנחנו לא נהיה ב-45,000 התחלות בנייה בשנה. אנחנו יכולים לעבור את ה-50,000 וה-55,000, כדי להגביר את קצב השיווקים, על מנת לענות על פיגורי העבר, בעשור האחרון. זה הדבר המרכזי. איפה אלקין?

מה קורה אתך? אתה רוצה לעשות דיור להשכרה בחוק, שיזם פרטי יהיה חייב לבנות להשכרה? אני אגיד לך: אתה היית ראש עיר, אנחנו רוצים שלא תהיה אפליה בין קרקע פרטית לבין קרקע ציבורית, של המדינה. מאחר שבאזורי הביקוש רוב הקרקע, בעיקר ביקוש של הביקוש, היא פרטית, הרשות המקומית והוועדה המחוזית יוכלו לחייב את היזם, כתנאי לקבלת היתר ותוקף לתוכנית שלו, להקצות x אחוזים, אנחנו מציעים 20% מהתוכנית, לדיור בר-השגה, הן להשכרה במחיר מפוקח, הן למכירה, והן להפריש לדיור ציבורי. אבל למה לך להשכרה?

אדוני השר, אתה מסיים את דבריך כי היתה הסכמה. אני אתן לך עוד שלוש דקות, ארבע דקות. אני יכול לסיים, שיגיד לי. לא, הוא לא צריך להגיד לך. סוכם שעשר דקות, אין אפשרות. טוב, אני רוצה לסכם את הדברים הבאים. אני חושב שהחוק הזה, השתמשו בו בעבר, בימי העלייה הגדולה, אפילו בצורה הרבה יותר אגרסיבית. יש חלק שמתנגדים לחוק הזה לא בגלל שהם חושבים שהוא לא מזרז אישורי בנייה, כי הם מתנגדים לחוק מינהל מקרקעי ישראל, הם מתנגדים להעברת החכירה לבעלות, למרות שאין שום הבדל מעשי בין חכירה לבעלות. שום הבדל. לא היה מקרה אחד שמינהל מקרקעי ישראל בסיום החכירה לקח ליזם או לחוכר את הבית שלו בגלל שהסתיים זמן החכירה. לכן, מטרתנו לזרז את הליכי הבנייה. כשאנחנו נזרז אותם, וכפי שאמרתי, אפשר לערער למועצה הארצית. יש ארגונים, ובפרט המשרד להגנת הסביבה, שיש להם מה להגיד. אין גוף שלא יהיה מיוצג, רק לא יהיה כמה ייצוגים כפולים, אלא יהיה ייצוג אחד לכל אחד. יתחמו את זה בזמן. אתן לכם את המשל הבא, ובזה אני אסיים. כמו בתחבורה ציבורית, הכביש פקוק מאוד, יש עליו כל סוגי המכוניות: רכבים, אופנועים, משאיות, אוטובוסים, מוניות, ויש לחץ בכביש. מה עשה משרד התחבורה? בנה נתיב תחבורה ציבורית, עם אותם חוקים, עם אותם חוקי תנועה, עם אותם כללים. צריכים לעמוד בכל חוקי התנועה, הכול עובד אותו דבר, רק הרווחנו שני דברים בתחבורה הציבורית: אחד, שהאוטובוסים מגיעים יותר מהר ליעדם, ושהם מורידים לחץ בכבישים הגדולים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. היום, חברי חברי הכנסת, צריכים לדעת שאנחנו ממתינים חמש שנים בתור בגלל שיש בליל של תוכניות בוועדה המחוזית. אנחנו יכולים לבוא עם 1,000 יחידות דיור, ואנו ממתינים בתור עם מי שרוצה להגדיל את הבית שלו, וגם הוא צריך לקבל שירות, עם מי שרוצה להרחיב את העסק שלו, וגם הוא צריך לקבל שירות. אנחנו בונים נתיב נפרד.

שרוצה לדאוג לאזרחים, לא תמתין בתור ביחד עם כולם. יהיה לנו נפרד. אנחנו נעבוד לפי כל כללי התכנון והבנייה. כל התוכניות, הוועדה המחוזית עובדת עליהן, אנחנו רק מזיזים אותן לנתיב אחר, כדי שנוכל להגיע ליעד של הגדלת היצע הקרקעות לטובת הזוגות הצעירים בישראל, שנאנקים תחת עול המשכנתאות, ונוכל להפחית ככה את המחירים. אני מבקש מהבית הזה לתמוך בחוק החשוב הזה. תודה רבה. רבותי, בהתאם למסורת, יושב-ראש הוועדה, אתה רוצה לומר עוד כמה מלים לסיום? יושב-ראש ועדת הכלכלה, בבקשה, מילות סיכום, כי אני רוצה שיושב-ראש הוועדה יהיה אחרון הדוברים. אתם הסכמתם שהשר ידבר אחרון, ושר צריך לדבר בזמן הדיון, הוא צריך לסכם. לא אתן לו יותר מדקה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני פשוט עליתי רק כדי להשלים את התודות לצוות הוועדה,

ליועצת המשפטית איריס פרנקל ולמנהלת הוועדה יפה שפירא. נא לשבת. מגיעה פה גם תודה מראש לראש הממשלה, שדחף את החוק הזה. למרות שתפקידו הרשמי להיות ראש ממשלה, הוא ראה את זעקת העם,

את צורך החירום. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה. תודה רבה ליושב-ראש הוועדה. כך מיצינו את הדיון. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעות על חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), הידוע בפי הציבור כחוק הווד"ל. נא לשבת. מי שלא ישב, הצבעתו לא תיקלט, ולא יבוא בטענות לסופרים. ובכן, רבותי, הודעה למזכירת הכנסת. בבקשה, גברתי. נא לשבת בינתיים. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם: החל מהצעת חוק פ/2473/18 וכלה בהצעת חוק פ/3506/18, הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון, פיקוח על מחירי תעודת הכשר), התשע”א 2011, מאת חברי הכנסת ניצן הורוביץ, אילן גילאון, דב חנין וזהבה גלאון, הצעת חוק מעמד בחינות מקבילות לבחינות הבגרות, התשע”א 2011, מאת חבר הכנסת נסים זאב, הצעת חוק-יסוד: הזכות לדיור, מאת חבר הכנסת טלב אלסאנע, הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון,

הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון, שינוי תקופת צווי הגבלה), התשע”א 2011, מאת חברי הכנסת

אנחנו מצביעים על הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א 2011, על-פי לוח התיקונים להסתייגויות, כפי שהונח לפניכם. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות, כולל לוח התיקונים.

לשם החוק יש הסתייגות של חברי הכנסת: מוחמד ברכה, חנא סוייד, דב חנין ועפו אגבאריה, להלן: קבוצת סיעת חד"ש. וחברי הכנסת אברהים צרצור, אחמד טיבי, טלב אלסאנע ומסעוד גנאים, להלן: קבוצת רע"ם-תע"ל, שהם מציעים את ההסתייגות, להצביע. אנחנו מצביעים על ההסתייגות המשותפת לשם החוק. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? רבותי, ממריץ בכל אחת מהסיעות ולא יותר. ממריץ אחד. ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לשם החוק לא נתקבלה. ובכן, בעד, 46, נגד, 58, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות להצעת החוק נפלה ואנחנו נצביע על שם החוק, על שם החוק, סליחה. יש לנו לשם החוק גם הסתייגויותיהם של חברי הכנסת ציפי לבני, שאול מופז, דליה איציק, רוני בר-און, מאיר שטרית, רוחמה אברהם-בלילא, אברהם דיכטר, מרינה סולודקין, יואל חסון, גדעון עזרא, יעקב אדרי, אלי אפללו, זאב בילסקי, רונית תירוש, נחמן שי, שלמה מולה, רוברט טיבייב, מגלי והבה, רחל אדטו, יוחנן פלסנר, שי חרמש, ישראל חסון, אריה ביבי, עתניאל שנלר, אורית זוארץ, יוליה שמאלוב-ברקוביץ, נינו אבסדזה ודורון אביטל, להלן: קבוצת קדימה, וחבר הכנסת איתן כבל, המציעים הסתייגות לשם. נא להצביע, רבותי, מי בעד? מי נגד? מספיק, לא להעיר הערות. הערות חשובות. מי שתיכף ימצא את עצמו בחוץ וההצבעה שלו תהיה חשובה, נשאל אותו כל פעם מה הוא מצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה ושל חבר הכנסת איתן כבל לשם החוק לא נתקבלה. חבר הכנסת נסים זאב, בוקר טוב. חבר הכנסת נסים זאב, לידך יושבים צמים מהרמדאן ואנחנו מתכוננים לצום תשעה באב,

בעד, 47, נגד, 58, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגות סיעת קדימה ואיתן כבל לא נתקבלה. לחלופין, אני מצביע בהרמת יד. מי בעד החלופין, ירים את ידו. נא להוריד. מי נגד? תודה. נא להוריד. ההסתייגות לחלופין הראשונה של קבוצת סיעת קדימה ושל חבר הכנסת איתן כבל לשם החוק לא נתקבלה. לחלופי חלופין, מי בעד,

מי נגד? ההסתייגות לחלופין השנייה של קבוצת סיעת קדימה ושל חבר הכנסת איתן כבל לשם החוק לא נתקבלה. לא נתקבלה.

לחלופי חלופי חלופין, מי בעד?

ההסתייגות לחלופין השלישית של קבוצת סיעת קדימה

לא נתקבלה. נסים זאב, האם הורדת את

שם החוק, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 59, נגד,

אני קובע ששם החוק אושר לפי הצעת הוועדה. רבותי, אנחנו עוברים לסעיף 1. יש לנו הסתייגות של קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל וחבר הכנסת איתן כבל. אתם תבקשו ממני מתי אתם רוצים שההצבעה תהיה אלקטרונית. אתם תודיעו לי. אתם רוצים הצבעה אלקטרונית? איך שאתם רוצים, לי יש זמן, ביום ראשון יוצאים לפגרה, לי יש זמן עד יום ראשון. אלקטרוני, בבקשה, מספיק, אלקטרוני. הסתייגות קדימה,

חד"ש וחבר הכנסת איתן כבל. נא להצביע, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע? הסתייגות של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל ושל חבר הכנסת איתן כבל לסעיף 1 לא נתקבלה. בעד, 47, נגד, 60, אין נמנעים. אני

יש לחלופין. מי בעד חלופין, יצביע, ירים את ידו. נא להוריד את היד. חן, חן, נא להוריד.

ההסתייגות לחלופין א' של קבוצת סיעת קדימה,

חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל ושל חבר הכנסת איתן כבל לסעיף 1 לא נתקבלה. החלופין לא נתקבל. לחלופין ב' של קבוצת

להסתייג, כקבוע בסעיף 5 להסתייגויות. מי בעד? אלקטרוני? חבר הכנסת אייכלר מסיר. האם אלקטרוני? אלקטרוני. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה וקבוצת סיעת מרצ ושל חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה לסעיף 1 לא נתקבלה. בעד, 48, נגד, 57, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגותם של סיעת קדימה, סיעת מרצ וחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה לא נתקבלה.

נפלו ההסתייגויות לסעיף 1. אנחנו נצביע עכשיו על סעיף 1 כהצעת הוועדה.

מי נגד? מי נמנע? סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 63, נגד,

סעיף 1 אושר בהתאם להצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 2. בסעיף 2 קיימת הסתייגות של קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש וחבר הכנסת איתן כבל.

דורון אביטל,

אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, בעד רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב

חבל על הזמן. למה לכם להתריס? הודעתי, תמה ההצבעה.

אדוני, אני מתכוון בתור סגן יושב-ראש. אני גם יודע שיש חברי כנסת שסומכים עלי כשאני אומר "תמה

אני לא רוצה להפתיע אותם. נא לשבת, אנחנו ממשיכים בהצבעה מייד לאחר מכן. אינני מצלצל. ובכן, בעד הסתייגותם לסעיף 2 של סיעות קדימה וחד"ש וחבר הכנסת איתן כבל הצביעו 47 חברים, נגד, 59 חברים. ההסתייגות לא נתקבלה. לא להפריע לי. ההסתייגות לא נתקבלה. נא לשבת, רבותי. לחלופין, הצעת קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל, המציעות הסתייגות לחלופין. נא להצביע בהצבעה אלקטרונית, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף

43 בעד, 52 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לחלופין לא נתקבלה. אומנם הפער צומצם, אבל ההסתייגות לא נתקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל וקבוצת מרצ וחבר הכנסת איתן כבל, המנויה בעמוד 3, בסעיף 7 להסתייגויות.

להצביע בהצבעה אלקטרונית, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות של

קדימה, קבוצת סיעת חד"ש,

חבר הכנסת איתן כבל לסעיף 2 לא נתקבלה. 44 בעד, 55 נגד, אין נמנעים. אני

שההסתייגות המנויה בסעיף 7, בעמוד 3, לא נתקבלה. בסעיף 8 להסתייגויות, קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש וחבר הכנסת איתן כבל. נא להצביע אלקטרונית, מי בעד?

מי נמנע? הכול בסעיף 2 להצעת החוק. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה וקבוצת סיעת חד"ש ושל חבר הכנסת איתן כבל לסעיף 2 לא

ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש לסעיף 2 לא נתקבלה. 43 בעד, מתנגדים, 56, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. ולכן אין לנו עוד הסתייגויות רלוונטיות בסעיף 2, ואני מצביע על סעיף 2, כהצעת הוועדה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. סעיף 2, כהצעת הוועדה,

58 בעד הסעיף, 44 נגד. אני קובע שסעיף 2 עבר בקריאה שנייה. רבותי, אנחנו עוברים לסעיף 3, קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל וקבוצת קדימה מסתייגות בהסתייגות האמורה בסעיף 10 לסעיף 3. נא להצביע,

מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההסתייגות

קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 3 לא נתקבלה. 46 בעד, 59 נגד. אני קובע שההסתייגויות לא נתקבלו, שכן גם לא היו נמנעים. לחלופין, מי בעד לחלופין, יצביע בהרמת יד. תודה רבה. נא להוריד. מי נגד? תודה רבה. נא להוריד. הסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל וקבוצת סיעת קדימה

ההסתייגות לא נתקבלה. קבוצת חד"ש, קבוצת מרצ וקבוצת מרצ מציעות. בהרמת יד, מי בעד ההסתייגות בסעיף 11 להסתייגויות? תודה רבה. נא להוריד. מי נגד? תודה רבה.

ההסתייגות של קבוצת סיעת חד"ש, קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 3 לא נתקבלה. ההסתייגות לא נתקבלה. לחלופין, מי בעד, ירים את ידו.

נא להוריד.

תודה רבה.

ההסתייגות לחלופין של קבוצת סיעת חד"ש,

וקבוצת סיעת קדימה לסעיף 3 לא נתקבלה. גם לחלופין לא נתקבלה. סעיף 12 להסתייגויות, לסעיף 3, קבוצת חד"ש וקבוצת קדימה מציעות. בהרמת יד, מי בעד?

בעד, 47 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 3 כהצעת הוועדה נתקבל בקריאה שנייה. יש חברי כנסת המבקשים להוסיף סעיף לאחר סעיף 3, ואם תתקבל ההסתייגות יוסף סעיף כזה. הראשונים הם חברת הכנסת שלי יחימוביץ, קבוצת חד"ש וקבוצת מרצ, בסעיף 19 להסתייגויות. חבר הכנסת חנין, אלקטרוני? בהרמת יד. מי בעד ההסתייגות? תודה. מי נגד? ההסתייגות של חברת הכנסת שלי יחימוביץ ושל קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת מרצ לאחרי סעיף 3 לא נתקבלה. ובכן, הסתייגות 19, המבקשת להוסיף סעיף לאחר סעיף 3, לא נתקבלה, ולכן לא יהיה סעיף לאחר סעיף 3. אנחנו

נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה וקבוצת סיעת חד"ש ושל חבר הכנסת

5 עבר בקריאה שנייה, כהצעת הוועדה. סעיף 6, יש לנו הסתייגות של קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש וחבר הכנסת איתן כבל. אלקטרוני.

נא להצביע על סעיף 6, הסתייגות 26, אלקטרונית. מי בעד? מי נגד?

ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה וקבוצת סיעת חד"ש ושל חבר הכנסת איתן כבל לסעיף 6 לא נתקבלה. 47 בעד ההסתייגות, 58 נגדה, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה. יש גם הסתייגות נוספת של קבוצת חד"ש, שהיא דומה. להצביע בהרמת יד. מי בעד? תודה. נא להוריד. מי נגד? תודה.

לא נתקבלה. סעיף 6, לא נותרו בו הסתייגויות בתוקף. לכן אני מצביע, כהצעת הוועדה, על סעיף 6. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. סעיף 6, כהצעת הוועדה,

59 בעד הצעת הוועדה, 41 נגדה, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 6 עבר, כהצעת הוועדה, בקריאה שנייה. רבותי חברי הכנסת, לסעיף 7, קבוצת קדימה, אלקטרונית. של האיגוד המקצועי.

קבוצת קדימה, קבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל וחבר הכנסת איתן כבל מציעים את הסתייגותם לסעיף 7, הסתייגות מס' 28, בעניין מי "שאינו עובד מדינה". נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל ושל חבר הכנסת איתן כבל לסעיף 7 לא נתקבלה. 45 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהסתייגות 28, לסעיף 7, לא נתקבלה. קבוצות קדימה, חד"ש, רע"ם-תע"ל וחבר הכנסת איתן כבל מסתייגים

אלקטרוני?

מי בעד, ירים את ידו. תודה. נא להוריד. מי נגד, ירים את ידו. ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל

נא להצביע. מי בעד? מי נגד? נא להצביע באלקטרונית. סעיף 8, כהצעת הוועדה, נתקבל. 58 בעד הצעת הוועדה, 41 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 8 עבר בקריאה שנייה, כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 9. קבוצת קדימה וקבוצת חד"ש, קבוצת רע"ם-תע"ל בהסתייגות 31, לסעיף 9, מבקשת להסתייג.

מבקשת להסתייג. נא להצביע אלקטרונית. מי בעד? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת קדימה, קבוצת סיעת חד"ש וקבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 9 לא נתקבלה. 46 בעד, 56 נגד, אין נמנעים. אני קובע שההסתייגות לא נתקבלה, אבל בוודאי הממשלה תבחן את דרך פעולת הוועדה ותחשוב אם אין צורך באמת להתחשב בהסתייגות זו כתוצאה מהניסיון. בבקשה, חבר הכנסת חנין. אני מעיר את הערתי

חבר הכנסת חנין, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אני מצטער, אני רואה פה הצבעה של חברי כנסת שהולכים לפי משמעת קואליציונית. זה חבל וזה עצוב. בשם האופוזיציה, אני במצב הזה רוצה להודיע על כך שנוכח ההתנהלות הזאת, אנחנו מסירים את ההסתייגויות שלנו עד סעיף 27, ונבקש להפנות את תשומת לבם של חברי הקואליציה להסתייגות בסעיף 27, כאשר היא תגיע. אולי הם בכל זאת יתמכו לפחות בהאצת הבנייה. אחרי שתמכו בהאצת התכנון, אולי יתמכו בהאצת הבנייה, כי הרי הכשל בחוק הזה הוא, שברגע שהתכנון המהיר מסתיים, אין שום מנגנון שמחייב את הקבלן לבנות.

אנחנו מבקשים להוריד את ההסתייגויות עד סעיף 27, ונבקש להצביע בסעיף 27 על סעיף שאומר שכאשר התוכנית אושרה במסלול מהיר, אם לא עושים שום דבר בשנתיים וחצי הראשונות, אז התוכנית תפקע לפחות, אלא אם כן הוועדה המחוזית החליטה להאריך את תוקפה. תודה רבה. רבותי, הוסרו כל ההסתייגויות, לפי הודעתו של חבר הכנסת חנין, עד סעיף 27 ולא עד בכלל, כי הוא מבקש להתייחס להסתייגות בסעיף 27. האם יש מי מהמסתייגים אשר מתנגד להודעתו של חבר הכנסת חנין? יאמר זאת עכשיו, ואחר כך יחריש אם אנחנו לא נצביע. תודה רבה. ובכן, אין מי שמתנגד, ולכן אני רואה בהודעת חבר הכנסת חנין את הודעתם של כל המסתייגים. אני מצביע על סעיפים 9 26, ועד בכלל, כולל 26, בקריאה שנייה, כהצעת הוועדה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? כהצעת הוועדה. סעיפים 9 26 נתקבלו. 59 בעד, 46 נגד, אין נמנעים. אני קובע שסעיפים 9 26, ועד בכלל, התקבלו בקריאה שנייה, לפי הצעת הוועדה. הגענו לסעיף 27. הואיל וחסכת הרבה זמן, תודיע לי מה אתה רוצה להודיע, חבר הכנסת חנין.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני אנסה לקצר, אדוני. הסוגיה שאנחנו עוסקים בה היא סוגיה מאוד עקרונית. אנחנו בחוק הזה פוגעים באופן מאוד קשה במערכת התכנון. אנחנו יוצרים מנגנוני תכנון שעובדים במשך ימים ספורים, חומרים שלפעמים לוקח הרבה זמן להכין אותם צריכים להיות מוכנים בתוך ימים, ואם הם לא מוכנים בתוך ימים, כאילו הכול בסדר. המערכת התכנונית הזאת, המהירה, פוגעת בהרבה מאוד דברים, הרבה מאוד נושאים חברתיים, סביבתיים ואחרים, והכול נעשה, כך אומרת לנו הממשלה, כדי להאיץ את הבנייה. הסתיים התכנון המהיר, מה קורה אז? מסתבר שאחרי שהתכנון המהיר מסתיים, בעצם אותו יזם שמקבל את הקרקע, במהלך השנתיים וחצי שלאחר קבלת הקרקע, מה שהוא צריך להראות זה בסך הכול 25% מהתחלות התשתית. זה כמעט כלום. אבל גם אם הוא לא עושה את

זה בזכותך ובזכות ראש הממשלה, כי קודם זה היה שלוש וחצי. קודם זה היה עוד יותר גרוע, אכן. אבל גם אם לא עושה את המעט הזה, גם אם הוא לא עושה אחרי שנתיים וחצי 25% מעבודות התשתית, אין שום מנגנון שמחייב אותו לעשות את זה. אין שום מנגנון, אין סנקציה תכנונית, אין סנקציה כלכלית. כך אנחנו יוצרים מלאי מאוד גדול של תוכניות שאושרו בצורה לא תקינה ולא נכונה, ומובילים לתוצאה שאינה מתקבלת על הדעת. אני מבין שיושב-ראש הוועדה והשר להגנת הסביבה, ועוד כמה שרים, בוחנים את הסוגיה הזאת, ואני מציע שהסוגיה הזאת תיבחן,

לכאורה כל המטרה היא לפחות שבסוף תהיינה דירות, שילמנו את כל המחירים, לפחות שתהיינה דירות. טוב. שר הפנים אומר שהוא בהנחיה יכול לעשות זאת. אני לא בטוח, גם לא מתווכח. הממשלה לא מסכימה, למרות ההיגיון הרב, שגם ראש הממשלה ויושב-ראש ועדת הכלכלה, שהמריץ אותו, שינו במעט. ובכן, קיימת ההסתייגות לסעיף 27. אתה רוצה לענות עליה? אתה רוצה לענות עליה? אין דבר כזה. אתם צריכים להחליט עכשיו. אתם מסכים שעל הסתייגות זו לסעיף 27 יצביעו לאחר מכן, כי הם רוצים לגבש? חבר הכנסת בר-און, האם אתה מסכים שעל ההסתייגות הזאת יצביעו בסוף? כי זה בניגוד לתקנון. אם אתם מסכימים, ולא יהיה פה אף אחד, אדחה את סעיף 27 כדי לאפשר, גם שר הפנים חושב שיש הרבה היגיון בהצעה שלך. איך שאתם רוצים. יושב-ראש הוועדה ביקש ממני לדחות את ההצבעה, לכן אנחנו עוברים לסעיף הבא, אדוני יושב-ראש הקואליציה. האופוזיציה לא מתנגדת. אם אתם רוצים, אני,

יהיה בסדר. כשנצטרך להתווכח, נתווכח. ההערה של חבר הכנסת חנין נוגעת בנושא שכולל את אלה שמתנגדים ואת אלה שמסכימים, כי היא הערה הגיונית בתכלית. אחרת, קבלתה בלי ההסתייגות היא לא הגיונית. הוא צודק במאה אחוז. גם שר הפנים חושב כך. חבר הכנסת חסון, תגיד לי שאתה לא רוצה, נצביע. מה אתה רוצה? אז, מה אתה רוצה? אנחנו מנסים לשכנע את הממשלה, שלא השתתפה בכל הדיונים, שיש היגיון. אתם רוצים, נצביע. אני לא רוצה רק שמישהו אחר כך יאמר שההצבעה לא היתה חוקית. בוא ניתן לממשלה

אתה מסכים לא להצביע עד סוף, אלא לדחות את זה לסוף? אדוני, היתה פה התייעצות של סיעות האופוזיציה. רוב סיעות האופוזיציה לא מסכימות. הבנתי. אנחנו מסכימים. טוב, כדי להסיר כל ספק אני מבקש להדגיש, על-פי בקשת היועץ המשפטי, שהצבענו על סעיפים 9 26, ועד בכלל, כולל כל התיקונים לסעיפים 23 ו-24, שכן כל ההסתייגוית נפלו. תודה רבה. כן, זה ברור, אבל המובן מאליו חשוב שייאמר. נא לשבת. נא לשבת. נא לשבת.

נא לשבת. שבו, שבו, שבו, שבו, שמענו, נצביע. ההסתייגות שלו טובה. אוקיי, אין בעיה. שמענו. מצביעים על ההסתייגות של קבוצת חד"ש, קבוצת מרצ ואיתן כבל לסעיף 27, שמופיעה בעמוד 10, סעיף 43 להסתייגויות. רוצים שמית. שמית? תביאו לי נייר, מה זה שמית עכשיו? רבותי, חבל על הזמן. נא להצביע. לשבת במקום. שמית, תבקש ממני קודם.

שמעתי. לבא אחריו תביא לי שמית. טוב, בסדר, עזבו. למה ללכת לבית-המשפט בגלל שטויות? להצביע שמית על ההסתייגות לסעיף 27 של קבוצת חד"ש. נצביע שמית. נגמר. זה לא משנה שום דבר מהמהות של החוק, אבל, שמעתי.

נא להצביע. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דורון אביטל,

נינו אבסדזה,

רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה,

רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, בעד יצחק אהרונוביץ, נגד אורי אורבך, נגד זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס,

ישראל אייכלר,

דניאל אילון, אינו נוכח רוברט אילטוב, נגד דליה איציק,

מיכאל איתן,

אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד זאב אלקין, נגד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, נגד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, בעד מיכאל בן-ארי, בעד דניאל בן-סימון, בעד רוני בר-און, בעד אבישי ברוורמן, בעד מוחמד ברכה, בעד אהוד ברק,

אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד אברהם דיכטר,

דני דנון,

ניצן הורוביץ,

יצחק הרצוג, בעד דניאל הרשקוביץ,

מגלי והבה, נגד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, נגד יצחק וקנין,

נגד אורית זוארץ, אינה נוכחת חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, בעד ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, בעד אחמד טיבי, בעד רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, בעד משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, בעד אמנון כהן, נגד יצחק כהן, נגד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, נגד סופה לנדבר,

גאלב מג'אדלה, בעד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה, בעד שאול מופז, בעד משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

דן מרידור, נגד משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס, נגד סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, נגד גדעון עזרא, בעד חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד עמיר פרץ, בעד אברהים צרצור,

פניה קירשנבאום, נגד איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, נגד דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, נגד יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ,

שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, אינה נוכחת עתניאל שנלר,

תודה רבה. רבותי, אני קורא קריאה שנייה את כל אלה שלא ענו תשובה.

אינו נוכח דניאל אילון, אינו נוכח אריה אלדד, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, בעד רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת אורית זוארץ, בעד ישראל חסון, בעד משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, נגד משה כחלון, נגד יעקב כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב

סעיד נפאע, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח איוב קרא, נגד מאיר שטרית, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח שלום שמחון,

ליה שמטוב, אינה נוכחת תודה רבה. האם יש מי מחברי הכנסת הנמצא באולם ולא הצביע? אין. נא להביא לי את תוצאות ההצבעה על ההסתייגות לסעיף 27 של קבוצת חד"ש. חבר הכנסת חנין, נדמה לי שאם תיווצר סיטואציה כזאת, היא תובא מייד לכנסת על מנת שתקבל את הסתייגותך. בשלב זה אנחנו לא יכולים לומר מה התוצאות, אבל אתה צופה לעתיד בצורה נכונה ביותר. הרי יש כוונה לחוק. לא יכולים לעקר את כוונת החוק בלי ההסתייגות הזאת. אבל כמובן הצבענו. אני כבר מודיע לכם שבין ההצבעה לבין 40 חתימות תהיה הפסקה, לא של הכנסת, אלא אנחנו נעבור לכמה חוקים שהבטחנו לחברי כנסת במשך המושב ואנחנו מעלים אותם, ולאחר מכן נעבור מייד ל-40 חתימות.

הסתייגות סיעת חד"ש, מרצ ואיתן כבל לסעיף 27, שמצוינת בסעיף 43 להסתייגויות. בעד, 47, נגד, 60. ההסתייגות לא נתקבלה. נא לשבת. חבר הכנסת אורי מקלב, אתה מסיר את הסתייגותך? חבר הכנסת אורי מקלב מסיר את הסתייגותו. לכן, לסעיף 27 אין הסתייגויות תקפות. אני עובר להצביע על סעיף 27 לפי הצעת הוועדה. הואיל ולסעיף 28 ו-29 גם אין הסתייגויות, נצביע על סעיף 27 עד סעיף 29 ועד בכלל, כהצעת הוועדה, בקריאה שנייה. נא להצביע. מי בעד?

הצעת הוועדה. סעיפים

רבותי, 54 בעד הצעת הוועדה, 40 נגד. אני קובע שסעיפים 27 29 ועד בכלל עברו בקריאה שנייה, כהצעת הוועדה.

אנחנו עוברים לסעיף 30. לסעיף 30, קבוצת קדימה מציעה. מי בעד?

לתת לו רמקול. אדוני היושב-ראש, בשם סיעות האופוזיציה אני מבקש להודיע שאנחנו מורידים את ההסתייגויות שלנו עד סוף החוק.

מי מחברי הכנסת שהגיש הסתייגות מבקש לעמוד על הסתייגותו בניגוד להודעתו של חבר הכנסת חנין? שאם לא יעשה עכשיו, לא תישמע טענתו.

תודה רבה, אין הסתייגויות, ואני מקבל את הודעת חבר הכנסת חנין בשם כל המסתייגים. אנחנו מצביעים על סעיף 30 עד סעיף 36. נצביע עכשיו כהצעת הוועדה על סעיפים 30 36, כולל לוח התיקונים להסתייגויות ולהצעת החוק, לפי הצעת הוועדה. הסתייגויות לא קיימות יותר. סעיפים 30 36, כולל ההסתייגויות, לפי הצעת הוועדה, נא להצביע בקריאה שנייה. מי בעד?

מי נמנע? סעיפים 30 36 נתקבלו. 56 בעד, 46 נגד, אין נמנעים.

שהסעיפים 30 36 עברו, כהצעת הוועדה, בקריאה שנייה.

יושב-ראש ועדת הכלכלה, כל הסעיפים עברו בקריאה שנייה, כולל לוח התיקונים. כל הסעיפים עברו, החוק עבר, כולל התוספות, כולל התיקונים, בקריאה שנייה. האם אדוני מבקש להצביע בקריאה שלישית? תודה רבה.

אנחנו עוברים להצביע בקריאה שלישית על הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א 2011. קריאה שלישית. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע.

הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה),

רבותי, 57 בעד, 45 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א 2011, התקבלה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מזמין את יושב-ראש הוועדה לומר דברים. רבותי, אנחנו נעבור עכשיו, אחרי דבריו של יושב-ראש הוועדה, לסדרת חוקים שאנחנו חייבים לחברי הכנסת, ואחר כך נחזור ל-40 חתימות. 40 חתימות, בערך ב-13:30-13:25 נתחיל. אדוני ראש הממשלה, אני מבקש את רשותך שדיון 40 חתימות יתחיל ב-13:30. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה,

חברות וחברי הכנסת, אין דוגמה טובה יותר למשמעות של החוק הזה למי שרואה ועוקב אחרי מה שמתרחש ביומיים האחרונים, וממש עכשיו, בבורסה בתל-אביב. הדירות, שהן הנכס העיקרי של חברות הנדל"ן, מאחר שהמשקיעים המתוחכמים כבר צופים את ירידת המחירים, מדד הנדל"ן בבורסה בתל-אביב יורד בחוזקה, יותר מהירידות במדד הכללי, וזה אומר שהירידות הן לפנינו. תודה רבה לכנסת על אישור החוק. תודה רבה. הואיל וסדר-היום נקבע בהסכמה, ואני מודיע שבנשיאות אמרתי בצורה מפורשת שאני אמצא ביום חשוב זה את האפשרות לשנות את סדר-היום בהסכמת כל חברי הנשיאות, אבל הואיל ויושב-ראש הקואליציה מבקש שלא לשנות את הסדר, ואני חשבתי פשוט להתקדם, אני מכריז על הפסקה לחצי שעה. זה הכול. אני חשבתי שאני יכול.

אני קבעתי ב-13:00, עדיין לא 13:00. קבענו את העניין.

אני רוצה לאפשר לחברי הכנסת להביא, יש עכשיו בין לבין דבר, השארתם לשיקול דעתי, אתם לא רוצים את שיקול דעתי, תהיה הפסקה,

בבקשה, הכרזה למזכירת הכנסת. החלטתי, בזה נגמר, חבל על הזמן. אם אתם רוצים לבטל את ההפסקה, אני מוכן להמשיך. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, החלטת ועדת האתיקה בעניין קובלנתו של חבר הכנסת אחמד טיבי נגד חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, ובעניין קובלנה של חברת הכנסת מירי רגב נגד חבר הכנסת ניצן הורוביץ. לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 185), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הכספים, והצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס'

התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הכלכלה.

רבותי, הפסקה עד 13:25. אני רציתי להמשיך בסדר-היום, אני חושב שצריך להפריד בין שני הדיונים.

באמת הזדמנות לכל אותם חברי כנסת, אני רציתי לעשות הפרדה, אם לא ירצו, אני אעשה הפסקה. היה דיון, עכשיו יהיה עוד דיון, אני יודע את הרוחות, המתלהטים. אם אתם מסכימים,

אנחנו עושים הפסקה,

תמשיך. אנחנו מסכימים, אדוני היושב-ראש. יושב-ראש הקואליציה,

בבקשה. יושב-ראש הקואליציה רוצה להקפיד על הסכמים אתכם שאתם מסכימים אתי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כידוע, היום הזה מתנהג לפי הסיכומים שהיו מראש. היות שהסתיימה רק עכשיו הצבעה, ביקש ראש הממשלה הפסקה קצרה. העלה הצעה יושב-ראש הכנסת, להתקדם בינתיים עם החקיקה שבהסכמה. הודיעה לי יושבת-ראש סיעת קדימה, חברת הכנסת דליה איציק, שזה לא מקובל עליה והיא מבקשת לשמר את הסיכומים הקודמים שהיו, ש-40 חתימות יבואו מייד אחרי ההצבעה על חוק הווד"לים, ואם צריך הפסקה שתהיה הפסקה. היות שאני מכבד הסכמים, והיה הסכם, ביקשתי מיושב-ראש הכנסת לעמוד בהסכם הזה,

אני מכריז על הפסקה עד השעה 13:25. הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:57 ונתחדשה בשעה 13:28.) אני מחדש את הדיון במליאת

הנושא הבא על סדר-היום: כישלון ממשלת נתניהו בתחומים המדיני, הכלכלי והחברתי, דיון בהשתתפות ראש הממשלה בעקבות חתימותיהם של 40 חברי הכנסת. יפתח את הדיון חבר הכנסת אחמד טיבי.

אחריו, חבר הכנסת רוני בר-און. אם לא יהיה כאן, הדובר הבא, חבר הכנסת דני

אנחנו נצלצל שוב.

כדי לא להפריע לך אני תיכף אאפס את השעון מחדש. אני אקפיד על מסגרת הזמנים בצורה מאוד חדה, משום שסדר-היום מאוד מאוד ארוך. בהחלט. כשזאב יאפשר לי אני אתחיל. רציתי לתרגם לראש הממשלה מה שאתה הולך להגיד לו. בבקשה, אדוני.

ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, היום הוא סוף המושב. סוף המושב מגיע אלינו כאשר המדינה רועשת וגועשת,

בניה מפגינים, מוחים, כמעט בכל מקום במדינה.

האוהלים שהתחילה ברוטשילד משמיעה קול זעקה, קול זעקה שכותרתו: העם דורש צדק חברתי. הדרישה הזאת באה, אדוני ראש הממשלה, מול מדיניות הממשלה שאותה אתה מנהיג, שמנהיגה מדיניות ניאו-ליברלית המתנכרת לעקרונות היסוד של צדק חברתי, כאשר זכויות סוציאליות ראשיות נפגעות:

הזכות לרווחה, הזכות לשיכון, הזכות לכבוד אנושי. הזעקה היתה כה רמה, שהיא הכילה את כל רובדי החברה הישראלית: ימין ושמאל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים. ובניגוד למה שאמרו לך בסיעת הליכוד, אדוני ראש הממשלה, לא היו רק מתי מעט בהפגנות. עשרות אלפים, יותר מ-100,000 איש. לכן, אדוני ראש הממשלה, דבריך לא נשמעו מול משפטים הזויים ותיאור הזוי שכאילו מדובר במעשני נרגילה ואוכלי סושי. ישיבת סיעת הליכוד הזאת, שבה אתה נכחת, אדוני ראש הממשלה, תיזכר לדיראון עולם. חבל שלא היית בה,

אני גאה שלא הייתי בה, אני גאה שלא הייתי בה. הוא גם לא מוזמן, אדוני. אה, אולי אתה רוצה להזמין אותו.

מיטב אנשיך אמרו את הדברים האלה. אתה מצטט רק את הכותרות. דני דנון חזר על דברים יותר קשים לאחר מכן. חבר כנסת.

גם אמרתי ברדיו אתמול בצורה ברורה.

אל תסגל לעצמך את הרגלי ההנחיה של היושב-ראש. של יושב-ראש הכנסת. תודה.

לא יושב-ראש הכנסת, הוא מנחה. חבר הכנסת בר-און, אתה הבא בתור, ואתה גוזל מזמנו של חבר הכנסת טיבי. ונשאלת השאלה, למה אין צדק חברתי? למה יש פער כזה? למה לאנשים פשוט נמאס? כאשר, אדוני ראש הממשלה, מעמד ביניים קם, סימן שכלו כל הקצים. מדינות, בעיקר מדינות כמו ישראל, מתבססות על השכבה הזאת. ואלה אנשים שבדרך כלל, יכולה להיות המחאה הראשונה שלהם. חלקם הגדול, ניצן, תקן אותי, לא הצביעו בעבר. ולכן היחס אליהם צריך להיות מאוד רציני, גם לתביעות שלהם. לא צריך לחפש איך לתקוע להם מחט פה, להוציא אוויר משם, לפגוע באמינות שלהם. הם יכולים לעשות טעויות, הם לא פוליטיקאים, אבל התביעות שלהם הן תביעות צודקות. וכפי שאמרתי בזמנו, שואלים: איפה הולך הכסף? אדוני השר מרידור, שואלים: איפה הולך הכסף? לאן, לאן. לאן הולך הכסף? לאן הולך הכסף? זאת לא השאלה הנכונה, לאיפה הוא מגיע? אז אני אתן כמה דוגמאות, אדוני ראש הממשלה: המשך בניית חומת ההפרדה, 850 מיליון שקל, משרד מתאם פעולות בשטחים, 200 מיליון שקל, המועצה להשכלה גבוהה במה שקרוי יו"ש, 450,000, מימון תוכניות ההינתקות, 240 מיליון שקל, אבטחת מתנחלים בירושלים המזרחית, 70 מיליון שקל, פיתוח במעלה-אדומים, 30 מיליון שקל, פיתוח בג'בל-אבו-ע'נים, הר-חומה, 124 מיליון שקל, מיגון אוטובוסים, 10 מיליון שקל, והנה אחד חזק, אדוני ראש הממשלה: פיצוי למפעלים בהתנחלויות על הפסד הקלות המס בשוק האירופי, 11 מיליון שקל, סבסוד אוטובוסים למתנחלים ולחרדים, 31 מיליון שקל, מיגון ואמצעי ביטחון למתנחלים, 316 מיליון שקל, סיוע באזורי עדיפות לאומית, 160 מיליון שקל. גם חרדים בהתנחלויות הם מתנחלים. תירגע. הוא נרגע. ולכן, אני מבדיל בינך, בבני-ברק, לבין חרדים בתוך התנחלויות. גם שם אתם מתנחלים. אז אלה דוגמאות לאיפה הולך הכסף. עכשיו, לא רק יהודים ברוטשילד מתרעמים. היו קולות תרעומת אחרים שנים, 365 יום בשנה, של ערבים. בטייבה, בבאקה, בחורפיש, באום-אל-פחם, בירכא. בירכא, בכפרים הלא-מוכרים, בנצרת, בסח'נין,

20% מהאוכלוסייה לא התלוננו על זה שיש עלייה במחירי הדירות הציבוריות או עלייה בשכירות. אין שם דיור ציבורי, כי לערבים לא בונים. לערבים לא בונים. וכשעושים משהו קטן לערבים אז יש הודעה בתקשורת. בבנק ישראל עד לפני כמה שנים שיעור הערבים היה, מחייך, 0% מ-880 מועסקים. שיעור הערבים היה 0%. ואז קיבלו החלטה אמיצה, אמיצה מאוד, ששינתה סדרי עולם בבנק, קיבלו פקיד ערבי. ואז היתה הודעה לתקשורת: קיבלו ערבי לבנק ישראל. לכן מבחינה סטטיסטית עלה שיעור הערבים בבנק ישראל מאפס, מאפס-נקודה, לאין-סוף, כי זה מאפס לאחד,

בניגוד למה שחושבים, זה עלייה אין-סופית בשיעור הערבים בבנק ישראל. יש כותרת: מספרם של העובדים הוא בלתי מוגבל.

מול חברת החשמל אנחנו לא צריכים לקבץ נדבות. ואני צריך להידפק על דלתו של שר זה, מנכ"ל זה, ראש משאבי אנוש, לקבל שניים, לקבל שלושה, זה חשוב, אבל למה אני צריך לפנות בכלל? זה צריך להיות, הדלת צריכה להיות פרוצה, פתוחה לכולם. והיא לא כזאת. ועל הכביש לטייבה דיברנו? כי את נושא הרמזור כבר סיימנו בכנסת הקודמת. הרמזור בטייבה נבנה. עד שהצלחתי לבנות את הרמזור בטייבה התחלפו חמישה שרי תחבורה, והיו לי פה 23 נאומים על הרמזור. הוא גם שר התחבורה בממשלה הזאת.

אני מקווה שכביש הגישה, אדוני ראש הממשלה, הממשלה הקודמת. שכביש הגישה מאזור התעשייה בטייבה, אולי,

ואז תוציאו הודעה, שיש עלייה אין-סופית בשיעור כבישי הגישה מאזור התעשייה

מאפס לאחד. לפני שטייניץ ונתניהו היתה טייבה בכלל? תודה רבה לכם. אני בטוח שחבר הכנסת טיבי לא צריך עזרה, והוא בדקה האחרונה.

תודה לך, חברת הכנסת גלאון. הוא בדקה האחרונה. צפיפות אוכלוסין, מכיוון שאין תוכניות מיתאר, אין בנייה ציבורית. אני נכנסתי לכנסת ב-1999, אחד, הבייבי שלי היה הקמת עיר ערבית חדשה. הגשתי הצעת חוק להקצאה שוויונית של קרקע. כל פעם שאני מגיש אותה,

הממשלה מתנגדת, עד שבכנסת נדמה לי בממשלה הקודמת, אמרו: החלטנו להקים, השר שטרית היה שר הפנים, עיר ערבית. אז החלטנו. הוקמה עיר ערבית? מאז קום המדינה עד היום, לא בגליל, לא במשולש, לא הוקמה עיר ערבית, לא הוקמה אפילו שכונה עירונית באחד היישובים הערביים. נא לסיים.

לערבים אין ריבוי טבעי? רק מתנחלים מתרבים? אין לנו צרכים? ולכן, אדוני ראש הממשלה,

בפן החברתי-כלכלי, אבל גם בפן המדיני, שבו הממשלה הזאת בולמת כל אפשרות של התקדמות, היא חשבה הרבה על ספטמבר, אבל דילגה מעל יולי, וכיום אתה מה-זה משתוקק, אדוני ראש הממשלה, שספטמבר יגיע, כדי אולי לפגוע בהפגנות המחאה ברוטשילד ולהעלים את האפקט התקשורתי שלהן.

תודה לך, חבר הכנסת. נא לסיים, אדוני.

העושק וההתעמרות באזרח הם כל כך קשים, שאפשר בהחלט לכנות את ממשלתך,

ממשלת ישראל, עושק מורשה. תודה רבה. אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת רוני בר-און,

חבר הכנסת דני דנון. חבר הכנסת בר-און וחבר הכנסת דנון, שבע דקות,

עוסק מורשה. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה,

חברי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, שמעת לאחרונה את שר האוצר שלך? הקליטו אותו בנתניה. הוא מספר שם לכולם איך מתחלקת העבודה בינך לבינו. הוא ההוגה, הממציא, לא היה ולא נברא. היוזם, לא היה ולא נברא. תגיש תביעת דיבה. הרפורמטור, ואתה, אדוני ראש הממשלה, אתה המבצע, ממלא אחר ההוראות. בסוף השבוע שר האוצר שלך דיבר עם חבריו הקרובים אני אומר במירכאות, כך זה כתוב בעיתון, עם חבריו הקרובים הוא דיבר. במקרה היה שם סבר פלוצקר, אולי הוא מחבריו הקרובים. פלוצקר, עם פ"א דגושה. אני מתנצל בפני פלוצקר. לא, סתם. זה על חשבון זמנך,

חמש שניות. שאלתי אותו פעם. במקרה היה שם סבר פלוצקר.

שמע וציטט. סבר פלוצקר קובע, בצדק, צריך לומר: בצדק, כי ידיו של שטייניץ נקיות מכל רבב, אבל נראה בעליל, כך הוא קובע, שעצביו בוגדים בו. גם זה כנראה נכון. וכה אמר שטייניץ, תקשיב טוב, אדוני ראש הממשלה, לא רוני בר-און, לא יושבת-ראש האופוזיציה, לא אף אחד מהצד הזה של האולם: לממשלה הזאת אין הישגים מדיניים, שטייניץ אמר, יש לה רק הישגים כלכליים, וזה בזכותי, לא בזכותו, בזכותי. הממשלה הזאת נכשלה מדינית, מול האמריקנים, מול הטורקים, מול האירופים, מול הפלסטינים. זה שר אוצר, יודע לעשות אינוונטר: אמריקנים, טורקים, אירופים, פלסטינים. נכשל נכשל, נכשל, נכשל. הצלחותיה היחידות, אני ממשיך לצטט, הן האבטלה היורדת והצמיחה העולה, ורוצים עכשיו לסלקני? בפורומים סגורים הוא אמר שוב פלוצקר עד, שטייניץ מדבר מהמיית לבו, איזה הישגים כבר יש לליברמן?

איזה הישגים כבר יש לברק? לישי? בבוז הוא אומר את זה. כחלון, הוא שואל? כחלון היה מכניס את ישראל ל-OECD?

זה לא הפריע לכם, לך ולשר האוצר שלך, לקיים סצנת פיוס ואהבה, לשבת רגל על רגל במליאה, להתפוצץ מצחוק. עמוד שלם בעיתון רואים אתכם מתפוצצים מצחוק. רוני, מי אמר את זה?

שמעתי שש פעמים את השאלה. נכון מאוד, אני מסכים עם חבר הכנסת בר-און. אם לא היית בתחילת נאומו, זה בעיה שלך, תקרא בפרוטוקול. אבל מי זה, אבל זה מפריע לי. תודה רבה לך. אני מאוד מודה לך. רגל על רגל במליאה, מתגלגלים מצחוק. תגיד לי, איך שואל הפזמון, למה צחקה מיכל? איזה סיבה בעולם יש לך, נוכח הכישלונות שלך? לחייך אין לך סיבה, לצחוק יש לך סיבה? תעשה ככה, אתה חושב שאתה, אתה עושה ככה והכול נמחק. עוד מעט תיתן לו מכות. יכול להיות שצחקת. אתה עוד מעט תיתן לו מכות, אתה מתנהג

אתה יודע מה זה דמוקרטיה? כן, אני יודע,

חבר הכנסת חסון, אני מאוד מודה לך. נא להמשיך, חבר הכנסת בר-און. בהפסקה.

אמרתי לחבר הכנסת זאב שיפסיק לצעוק קריאות ביניים.

מה, התפרק לך הלחץ? עלתה לך צפירת הרגעה מישיבת הסיעה, שקיבלת משם איזה מודיעין רווי אדי אלכוהול על מסיבות סושי, ונרגילות, וגיטרות? או סגן השר שלך ספר שם מפגינים בודדים? ואתה תיכף ניצלת את ההזדמנות הזאת לסכסך ולפלג ולשסות את חלקי העם אלה באלה, ועוד פעם זה השמאלנים והצפונבונים, ושם הכול אשכנזים, ואין שם עדות מזרח, ואין שם ימנים, ממש בן-אדם במיטבו. אבל השמיצו אותך השבוע, אמרו עליך שאתה קפיטליסט ותאצ'ריסט. אתה לא זה ולא זה. גברת תאצ'ר היתה אשת הברזל. אתה ברזל? אתה לא באמת פועל לכלכלה חופשית, לא באמת פועל לכלכלה של שוק פתוח, של תחרות אמיתית. אם היית פועל לדבר הזה היית מבין שכדי למנוע את השחיקה של מעמד הביניים צריך לגרום לטייקונים האלה, ליבואנים האלה, למייצרים האלה, למשווקים האלה, להתחרות ביניהם על מעמד הביניים, על הכיס שלהם, על המשרות שמציעים להם. אבל אתה, אתה אפילו לא יודע לזהות את הטייקונים. אתה רק הולך למה שפופוליסטי ונוח. אמרו לך ארבעה שמות, ואלה פתאום הטייקונים. אני אגיד לך מה הטייקונים, תן לעצמך דין-וחשבון מה הטייקונים. הטייקונים שלך זה ההסתדרות, עם חברת החשמל, והנמלים, וועדי העובדים החזקים, והסקטור הציבורי המנופח. אבל אתה תעז לנגוע בהם? מחר בבוקר. והטייקון השני הגדול שלך זה משרד הביטחון והצבא, עם שר הביטחון שלך, שכל הזמן נכנס אליך ומאיים עליך.

אני מכיר את השיחות האלה בחדר: בוא, אני צריך פה,

אתה תהיה אחראי לזה. חליפת האיומים האלה שכל פעם סוחטת אותך בעוד חצי מיליארד, ובעוד מיליארד, ובעוד מיליארד וחצי, אבל לך אין שר אוצר שיגיד לך: קדחת. בלי מקורות אין שימושים, תלמד את זה. הטייקון הבא שלך, הטייקון הבא שלך, ואתה יודע את זה לא פחות טוב מאתנו, זה השותפים החרדים שלך.

שותה במלוא הפה, ואתה לא יודע להגיד לא, זה טייקון. ויש גם הטייקונים האמיתיים שצריך לטפל בהם,

אמר לך טיבי בצדק, יש עוד טייקון, ההשקעות במקומות שאתה יודע שאנחנו נצטרך לפנות. אני לא מדבר על אריאל, ואני לא מדבר על מעלה-אדומים, ואני לא מדבר על גוש-עציון. שם צריך לתת בדיוק כמו לבאר-שבע,

לנהרייה ולחיפה. אבל בכל המקומות האלה, לסיום, אדוני.

עוד לא נתת לי את החצי דקה, יש לי עוד משפט לסיום.

אבל בכל המקומות האלה שאתה יודע, שאתה אומר שצריך לפנות אותם אתה אמרת, לא אני ולא אף אחד מחברי, אז, לא חבל על הכסף? אני עוד לא מדבר על תשומות הביטחון הממש-מופקרות שם. אתה עמדת פה בדיון הקודם, ב-40 חתימות האחרון, טפחת על החזה, התגאית בחוק החרם. תראה את התמונות, אני שומר אותן, אני אחראי, אלמלא אני זה לא היה קורה. תיקח את האחריות גם לכאוס החברתי. תקום כאן בעוד שעה, שעה וחצי, תטפח על החזה ותגיד, ותפסיק עם אי-אמירת האמת הזאת על הקפאת הבנייה באזור צריפין, כי אתה מאחז עיניים, זה היה חלק מתוכנית הפריפריה, שאתה השמדת, וכדי לעשות את תוכנית הפריפריה השלמה צריך היה להקפיא את תוכנית הבנייה הזאת. תודה רבה. סליחה, אדוני, אנחנו בכללי משחק ברורים. אני מבקש, הזמן עבר, אדוני. הטעם הטוב בנשיאות הכנסת היה גורם למישהו אחר לנהל את הדיון הזה. אז תפנה אליהם.

שלמה מולה איננו סגן היושב-ראש, ואתה מוזמן לפנות ליושב-ראש. אני מבקש להגיד לך, אדוני ראש הממשלה, שאלה. שאלה אחרונה. שאלה ולסיום. על מה אתה עובד, אדוני ראש הממשלה? על כלום. על מי אתה עובד? על כולם.

אני מאוד מודה לך. שר האוצר, כיוון שפנו אליך אישית, אתה מוזמן בכל רגע, אם תרצה בכך, אם תרצה בכך, אני אמרתי, אתה מוזמן להגיב בכל דקה. חבר הכנסת דני דנון, איננו נמצא. חבר הכנסת רוברט אילטוב, בבקשה.

בר-און הקפיא את הבנייה בתל-אביב, ולא בסביון. לך תיפגש עם ניאו-נאצים, לך,

אתה, אתה, מספיק, מספיק, תודה רבה לכם. אני מאוד מודה על הדו-שיח. חבר כנסת בר-און. חבר הכנסת בר-און, מספיק. אתה אידיוט. אתה שר אידיוט. ניאו-נאצי, היית אידיוט, מושחת. חבר הכנסת קרא. חבר הכנסת קרא, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. מספיק. תודה.

אני מבקש מהסדרנים ללוות את חבר הכנסת חסון ליציאה מהאולם.

בסדר גמור, תודה. חבר הכנסת קרא יצא מהאולם. לך יש אחריות לגבי מה שקורה פה. אתה צריך לדרוש ממנו להתנצל. אם היה יושב-ראש הכנסת, היה אומר לו, תודה. חבר הכנסת אפללו, אני מאוד מודה לך. בבקשה, אדוני.

חברים, אני קודם כול רוצה לפנות לאופוזיציה,

המשבר שקורה היום ברחובות הוא לא משבר שנדלק היום, הוא כבר הרבה זמן. אנשי המילואים עושים את המילואים, משלמים את המסים, מושכים את כל המדינה הזאת על הכתפיים, המעמד הבינוני עושה את זה במשך דורות, פשוט היום זה פרץ את כל הגבולות, והמסר הוא ברור, לעם ישראל קשה, ולא רק למעמד הביניים, גם למעמד הסוציו-אקונומי המוחלש, גם קשה. אני שומע, מיום ליום רוצים הכול חינם, רוצים לימודים חינם, רוצים בריאות חינם. אכן, חלק מהדברים הם חינם, והם על-פי החוק חינם, אבל להערכתי צריך להיכנס לפרופורציה, כי בסופו של דבר על החינם הזה מישהו ישלם, ואותו מעמד ביניים ישלם על החינם הזה, אותם האנשים הצעירים שמשלמים מסים ועושים מילואים, כדי שלכולם הכול יהיה חינם הם יצטרכו לשלם יותר מס. אין פה פלא. אני דווקא, חבר הכנסת רוני בר-און, שמעתי אותך, ואתה היית שר האוצר, ואתה יודע מה זה לפרוץ את גבולות התקציב, עד כמה זה יכול להיות מסוכן לתקציב המדינה. אני חושב שפה אנחנו צריכים להיכנס לפרופורציה, לבחון את הדברים בחינה מעמיקה, ניתוח עמוק של הבעיות, לראות איפה באמת הדברים הבעייתיים תקועים. אי-אפשר לבנות דירה לא ביום ולא ביומיים, ולא בחודש ולא בחודשיים. הדברים האלה לוקחים זמן. צריך למצוא את הפתרונות, אין ספק, אבל לא צריך לרוץ למצוא את הפתרונות, צריך לשבת, להתכנס, לנתח את הדברים וללכת בצורה מסודרת. אנחנו ראינו מה זה מדינת רווחה, יוון, שהכול היה שם חינם. המדינה בפשיטת רגל. זה לא שאנחנו לא רוצים לתת לציבור, פשוט צריך ללכת לסיפור הזה בצורה מאוד עדינה ואחראית, כי הכלכלה, ברגע שהיא תפרוץ, היא תפרוץ על כולם. ואז לתקן, גם אם תבואו לשלטון, לא בטוח שתוכלו לתקן. הממשלה ביוון לא יודעת להתמודד עם המשברים היום. אנשים יוצאים לרחובות, וקשה. אנחנו לא רוצים להפוך ליוון.

אני מרגיש את ההתלהבות, ואנשים, באמת, נמאס להם לשלם הרבה מסים, אבל יש למדינת ישראל אילוצים, אילוצים ביטחוניים, יכול להיות שצריך לקצץ בתקציב הביטחון, אבל עדיין, צריך לבחון את זה בצורה מאוד מעמיקה, כי יש סביבנו צונאמי מדיני, ואנחנו רואים מה קורה אצל השכנות שלנו, על הבסיס הכלכלי. לכן, לבוא, להתלהם, עם הכלכלה הישראלית, אני לא ממליץ לעשות זאת. צריך לגשת לדבר הזה במערכתיות, בסדר מסודר, ולא להתלהם. אני חושב שיש מה לעשות, גם מבחינת המלחמה בביורוקרטיה, הביורוקרטיה חוגגת, הדברים תקועים, לא רק בוועדות, בעיריות ובוועדות לתכנון ובנייה,

מה קורה בביטוח לאומי, ומה קורה בכל מיני מוסדות שאנחנו אמונים, ולא רק הממשלה הזאת, כל הממשלות. לכן, פה צריך באמת לחשוב, ולא פעם אחת, צריך לקחת את האנשים המקצועיים, לבחון את הדברים, לנתח אותם, לעודד, לעשות עידוד השקעות במדינת ישראל, לעשות הפרטות כמו שצריך, לעשות פישוט של תהליכי תכנון ובנייה, והתחלנו בזה, ואני חושב שגם את החוק הזה אנחנו, יהיו בטח תיקונים, אנחנו נראה תוך כדי מה צריך לתקן, ויתוקן מה שהיה פה. אז אני בסך הכול חושב שכלכלת ישראל היא כלכלה חזקה, יש בעיות, אפשר לתקן אותן, והמהומה הזאת צריכה להירגע ולתת לממשלה לעשות את עבודתה.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אילטוב. חבר הכנסת דני דנון, בבקשה. ואחריו, חבר

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי השרים, חברי הכנסת,

לא הייתי בזמן המהומה, אבל כמובן אנחנו יודעים לתקוף את האופוזיציה במלים נאותות ומהוגנות וכך נעשה ונמשיך לעשות. אתמול הייתי בטקס סיום, אני אקפיד בדברי, חבר הכנסת שי, לומר את עמדותי במלים מהוגנות ולהגיד את המסרים הקשים שיש לי לומר לחברי באופוזיציה.

השתתפתי בטקס סיום קורס למדריכים של תנועת בית"ר, גם שר החינוך השתתף בטקס.

הוא איחר, לא מאוד. הם אמרו לי. אולי יש לך ילדים או נכדים בתנועת בית"ר, חבר הכנסת שי, זה יהיה לי חדש. אתה צודק, שר החינוך איחר, אבל דבריו התקבלו באהדה רבה אתמול. וכשדיברנו בפני הבית"רים הצעירים על המושג צדק חברתי, פתאום ההרגשה שלנו, שבשבוע שאנחנו מציינים את זכרו של ראש בית"ר, זאב ז'בוטינסקי, השמאל פתאום מגלה את הגדולה של המנהיג הזה, השמאל שדאג להחרים אותו, להשמיץ אותו.

כל חברי הכנסת, בראש וראשונה יושבת-ראש האופוזיציה ציפי לבני, רציתי לשאול אותה: היא אמרה בדבריה שהיא דיברה עם בית"רים מקדימה. זה אוקסימורון. לא יכול להיות בית"רי בקדימה. אם מישהו נמצא במפלגת קדימה, הוא כבר לא בית"רי, זה לא הולך ביחד. אני אוהד "בית"ר ירושלים". "בית"ר ירושלים" זה משהו אחר. אבל אי-אפשר לבוא ולומר,

פגשה בית"רי מקדימה והיא ציטטה מ"תביעתי", שזה מאמר נפלא, אבל אי-אפשר לבוא ולומר את הדברים. חברי, אמרתי לכם זאת גם השבוע, אי-אפשר לקחת את הצדק החברתי של ראש בית"ר, שדומה מאוד לדרישות של החבר'ה שמוחים היום,

אין בית"רי בקדימה, חבר הכנסת חסון, זה לא הולך ביחד. יש יותר מאצלכם.

מאיזה שנה אתה בבית"ר, אני יכול לדעת? חבר הכנסת חסון, נדמה לי שהוצאתי אותך. אני לא יודע. סליחה, לא קראתי לך חזרה.

נא לצאת. אתה התקרבת לדוכן, פצחת פה בצווחות ואני לא מוכן. ואיוב קרא ממשיך להיות, איוב קרא איננו נמצא כאן. נא לצאת. חבר הכנסת חסון,

אני לא נתתי לך אישור לחזור. עצרתי את השעון. נא לצאת. יהיה פה סדר ויהיו פה כללים. (חבר הכנסת יואל חסון יוצא מאולם המליאה.) אפשר גם אותי להוציא? אתה יכול לצאת לבד אם אתה רוצה.

אתה יכול לצאת לבד, חבר הכנסת אפללו. כל מי שרוצה, יכול לצאת. קודם אתם חותמים על דרישה ל-40 חתימות ואחר כך יוצאים. הנה, יושבת-ראש האופוזיציה מוציאה אותך. כדאי שהיא תישאר. בבקשה, אדוני. תודה רבה. אני לא מתחרה, באיזה גיל הצטרפתם לתנועה וכמה למדתם את תורתו של ראש בית"ר. אולי היו תלמידים טובים ממני ומחברי, אבל ברגע שהחלטתם להצטרף למפלגת קדימה, לתת את קולכם למען עקירת יישובים יהודיים, שכחתם את תורתו של ראש בית"ר. ובנושא החברתי החלפתם את חמשת המ"מים בחמשת מ"מים חדשים. אנחנו גדלנו על מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. ראש בית"ר היה בעד הקפאת יישובים? בפירוש. היום חמשת המ"מים, חבר הכנסת שי, אני קורא בעיתונות שיש לכם דיונים בסיעה על התקציב המבוזבז שיוצא בסיעת קדימה. אז אולי תעשו חמשת מ"מים של משכורות, מכוניות, משרות, מתנות, מינויים. על זה אתם רבים היום, כמה עוזרים, כמה תקנים, כמה מנכ"לים. זה מרכז הליכוד, אתה מתבלבל.

אלה חמשת המ"מים של מפלגת קדימה. ועצה לי אליכם, חברי, אם אתם רוצים לקפוץ על עגלות נוסעות, אתם צריכים להיות הרבה יותר זריזים. כי אם אנחנו מנסים לסכם את המושב הזה, אדוני היושב-ראש, אנחנו רואים שלאורך כל המושב האופוזיציה ויושבת-ראש האופוזיציה, מנסים לקפוץ על העגלה אבל לא מצליחים, העגלה נוסעת, בורחת להם והם לא מצליחים לקפוץ עליה. הרופאים מוחים, ברגע האחרון מצטרפים, זה לא נתפס.

לא באתם ועזרתם, ברגע שפתאום יש מחאה אמיתית, אתם מנסים לנכס אותה אליכם.

זה לא עובד, חברי, זה לא עובד, זה לא אמיתי. גם היום, בהצבעה לפני חצי שעה, בהצבעה על הווד"לים, הרי אתם יודעים היטב שהחוק הזה הוא חוק טוב, שהוא בא לשחרר חסמים ביורוקרטיים, אי-אפשר מצד אחד לבוא ולומר, צריך לבנות, צריך להפסיק עם הביורוקרטיה, ומצד שני, כשבא ראש הממשלה, בא שר השיכון ואומר, אני צריך את הכלים האלה כדי לזרז את ההליכים, הייתם שרים בעצמכם. השר לשעבר חבר הכנסת מאיר שטרית, היית שר הפנים, אתם יודעים שלבנות פרויקט במדינת ישראל לוקח בין חמש לשבע שנים. אז כשבאה הממשלה עם רעיון, אולי הוא לא מושלם, אני מסכים אתכם, אולי צריך לשפר אותו, אבל הדבר הגרוע ביותר זה לעצור דבר טוב מאוד ולחכות לדבר המצוין. אתם באים ומתנגדים לו שוב. לכן הציבור, אם אתם קוראים סקרים, אני לא יודע אם נשאר לכם כסף לסקרים אחרי כל מה שקראתי על התקציב של המפלגה. אם אתם קוראים סקרים אתם תגלו לדעת שהציבור היום דורש שינוי סדרי עדיפויות.

הוא רוצה השקעה במקום אחר.

הממשלה קשובה, הממשלה אחראית, אבל הציבור גם אומר: אני רוצה שהממשלה הזאת תעשה את המלאכה. הוא לא רואה, לא את ציפי לבני, לא את שאול מופז, לא אף אחד משורות האופוזיציה שיבוא וישנה את סדרי העדיפויות.

אני רוצה שינוי סדרי עדיפויות, אבל אני רוצה שראש הממשלה נתניהו יוביל את שינוי סדרי העדיפויות. וזה מה שהממשלה תעשה, היא תהיה קשובה, היא תשנה את סדרי העדיפויות. אדוני היושב-ראש, לא נצליח לרצות את כולם כל הזמן, תמיד יהיו גופים שירצו יותר. כמו שרוצים שלום עכשיו, יש כאלה שרוצים דירה עכשיו, רוצים הכול מייד. אבל רוב הציבור, הציבור האחראי והשפוי במדינת ישראל, רוצה שינוי סדרי עדיפויות אחראי, וזה מה שממשלת הליכוד תעשה. לסיום, חברי באופוזיציה, אנחנו יוצאים עכשיו לפגרה, ואני מציע, כשאתם חוזרים מהפגרה, לקראת מושב החורף, אל תנסו לקפוץ על עגלות נוסעות, תנסו לייצר אג'נדה אמיתית. תודה רבה, חבר הכנסת דנון. חבר הכנסת אבי דיכטר, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת יצחק הרצוג.

אדוני ראש הממשלה, רבותי השרים, חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אנשים מסביבתך מרבים בימים האחרונים להשמיע ולכתוב על הפרובוקציות של אנשי האוהלים. אני מקווה שאתה מקשיב לקולות המחאה הבאים מצפון ומדרום, ממזרח וממערב, מהמרכז ומהפריפריה, מצעירים ומקשישים, מיהודים ומערבים. כן, העם זועק. זו אינה פרובוקציה, ראש הממשלה. לפרובוקציה כגימיק נדרשים המפגינים רק כאשר הם קומץ של אנשים. כאן מוחים ברגליהם, מוחים בקולם, מאות אלפים המגובים בעוד ועוד אזרחי ישראל האומרים לך בעברית הכי צברית שיש: לא נמשיך להיות הפראיירים של מדינתנו, לא בתחום החברתי, לא בנטל הביטחוני ולא במשא הכלכלי.

אדוני ראש הממשלה, היא כבר אינה על חידוש חוזה השכירות לדירה, שהתייקר, במקרה הטוב, רק ב-20%. הדרישה הינה על חוזה חיים חדש בין המדינה לבין אזרחיה. ובפועל, בין הממשלה, זו שבראשותך, או זו שתחליף אותך בקרוב, לבין העם. המחאה כאן אינה המשך של כיכר תחריר, זוהי התחלה של שדרות-רוטשילד ושל חיפה, וצפת ובאר-שבע, ושל שאר עמך ישראל. זוהי סולידריות עממית שמוכרת לך ולי ממלחמות אחרות. אלא שהפעם זוהי סולידריות של מלחמה על הבית. לא בכדי היא פורצת עתה, שנתיים וחצי אחרי שממשלתך החלה לכהן. כן, אדוני ראש הממשלה, היה לך מספיק זמן כדי להרגיז את העם, שקלט לפתע כי בימים האלה אין מלך בישראל, לא מלך מדיני, לא מנהיג חברתי ואפילו לא קוסם כלכלי. אנשיך מקפידים להסביר כי השסע בחברה הישראלית הלך והתרחב לאורך ממשלות רבות, ורק במקרה הפך לשבר של ממש במשמרת שלך, ראש הממשלה נתניהו. אז למען הצדק ההיסטורי, המשמרת שלך, כראש הממשלה וכשר האוצר, נמשכת כמעט ברצף 15 שנה. תרומתך להתרחבות הפערים בחברה הישראלית מכרעת. חייל משוחרר שהחל להשתכר שכר ממוצע במשק של כ-7,000 שקל בחודש ונשאר לגור עם הוריו כדי לחסוך את כל משכורתו על מנת לקנות דירה צנועה, יידרש לחסוך 170 משכורות. כלומר, להמתין 170 חודשים כדי לממש את חלומו רק בגיל 38. ואם יתחתן, ואם גם נולדו לו ילדים ולאשתו, יידחה החלום או שימומש רק לכשיצא לגמלאות. גרמת, ראש הממשלה, לכך שכאשר זוג צעיר קונה דירה, הוא חייב לקנות אותה ביחד עם אזיק אלקטרוני, בדמות משכנתה, כמובן, כשמדי חודש הממשלה בודקת באמצעות הבנק שהאסיר הצעיר עדיין חי ועדיין בארץ. המפגינים באוהלים וברחבי הארץ נחושים לצאת ממאסר הבית שהטלת עליהם. במקביל לזעקת הדיור עולה זעקת משק החלב. במקום להשגיח על המחירים המופקעים שגובה קרטל השיווק או במקום לחלוב את מחירי המחלבות, הפועלות בתיאום מחירים ביניהן, החליטה הממשלה שבראשותך פשוט לחלוב את הרפתנים. הרי ממילא את החקלאים כבר קצרתם השנה נמוך יותר משקצרתם את החיטה, וזאת לאחר שלא פעלתם לעצור את קריסת "אגרקסקו". אז מה עוד נשאר לכם לעשות,

בדרך להרס טוטלי של החקלאות בישראל? הרי את המים אתם ממילא מוכרים במחירי נפט ואת הנפט אתם מוכרים כבר במחירי זהב, אז מתאים לכם ללכת עכשיו מול הלולנים ופשוט להוריד להם את הביצים, ובא לציון,

בל יטעוך אנשיך, ראש הממשלה, שבישראל היום כל המפגינים הם אנשי שמאל ואנרכיסטים. יצא לי לשבת עם חלק ממנהיגיהם. האנשים חכמים, אנשים צנועים. יש להט בעיניהם ויש גם קצת תמימות בריאה בטיעונים שלהם. עם ההורים שלהם נלחמנו ב-1973 ואותם שלחנו להילחם במלחמת לבנון השנייה. אלה הילדים שלנו, אדוני ראש הממשלה. האחד מדקלם ממשנתו של ברל כצנלסון, כי יש להם התבונה לראות, האומץ לרצות והכוח לבצע. חברו להנהגה מדקלם את חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי: מזון,

וכולם שירתו בסדיר וכולם נושאים בנטל המילואים. פשוט מלח הארץ. אז בהקשר הזה הרשה לי לצייד אותך בכמה עצות אופרטיביות, אדוני ראש הממשלה, הניתנות ליישום מיידי: צא בהודעה כי מי שמשרת במילואים, התגמול שהוא יקבל מהביטוח הלאומי יהיה פטור ממס. תן למחצית העם, זה שנושא בנטל הביטחוני, תן לו לחוש שהם מתחילים לצאת מה"פראייר ויילי" שלנו. קבע קביעה לאומית האומרת שמשפחתו של חייל המשרת בסדיר לא תהיה משפחה ענייה. דאג לכך שמשפחת אזרח המשרת במילואים לא תהיה משפחה שמוגדרת כמשפחה מתחת לקו העוני. ודא שחייל סדיר או איש מילואים המשוחרר או חוזר הביתה, יוכל לחזור לביתו, למבצרו, ולא לבית שהוא בעצם כספת של הבנק או אפילו לזה לא.

אל תהיו חכמים על חלשים. אל תתנהגו בקרירות אל אוהבי המדינה.

כי כאשר ממשלה גדולה עושה סיבוב על אזרחים קטנים, הממשלה הופכת לקטנה והאזרחים לגדולים. מחאת ההמונים נגדך ונגד ממשלתך בימים אלה נובעת ממצוקה כנה ואמיתית. אלה הם המוני בית ישראל המביאים עמם הרבה כוח, אך הם אינם אנשים כוחניים. אל תקל ראש במחאתם. אתה, ובעצם כולנו, נמצאים בקושי בסוף ההתחלה של גל המחאה.

זוהי מחאה הרבה יותר חריפה, הרבה יותר טעונה באנרגיה מכפי שאתה ושריך נוטים לחשוב. אדוני ראש הממשלה, הרשה לי לומר לך בשפתם של הצעירים מאוהלי המחאה: עצור. פשוט עצור, הפסק את ההתעלמות של ממשלתך מאזרחי מדינת ישראל. תן לעם הזה להביט קדימה בתקווה. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת דיכטר.

חבר הכנסת יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר,

חבר הכנסת אייכלר. ארבע דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, אכן הזכרת בצדק "שר הרווחה והשירותים החברתיים לשעבר", ואני חייב לומר לך, אדוני היושב-ראש, שאני עובר יום-יום במאהל מאהל בכל רחבי הארץ. אתמול הייתי במוצקין, שלשום ברחובות, יום לפני כן בראשון-לציון, בחיפה, בשדרות, בתל-אביב, במאהל המפונות בשכונת-התקווה. כחוט השני עוברת הזעקה ממקום למקום, ורבותי, מי שחושב שזה אוכלי סושי ומעשני נרגילה חי בסרט מתמשך. אני חייב לומר שאם יש משהו,

שהטריף את האזרחים הללו, אזרחים נאמנים, זה לראות את החיוך של ראש הממשלה ולשמוע את יו"ר הקואליציה אומר שצריך לירות בהם כי הם שמאלנים ועוד ביטויים כאלה ואחרים שעלו מסיעת הליכוד. לא נאמר דבר כזה. יש אנשים ששמעו את יו"ר הקואליציה אומר, לא נאמר דבר כזה. זו אמירה חמורה ביותר, שהם בשמאל וצריך, ואני מבקש לקרוא ליו"ר הקואליציה ואני אומר לך שזה לא נשמע. יש אנשים ששמעו וטוענים, שדדו את קופת המדינה. תודה לך, חבר הכנסת בן-ארי. שמה שנאמר בסיעת הליכוד מראה על אטימות וזחיחות בלתי פוסקות. מה שקרה, האדמות של הקיבוצים, תודה לך, חבר הכנסת בן-ארי. אתה תפסיק להסית, כי ביישוב שאתה מתגורר בו, 700 תושבים עולים למדינה 7 מיליון שקל,

שקרן.

סליחה, חבר הכנסת בן-ארי, מספיק. סליחה. 10,000 שקל לבן-אדם. חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני מבין שאתה בקואליציה של נתניהו, חבר הכנסת בן-ארי. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מספיק. אני מבין. זה גם מאוד מסביר מדוע אנחנו צועדים באטימות וקהות חושים להתפוצצות בספטמבר, כי אתה חלק נכבד מהקואליציה. ככה נראית הקואליציה של נתניהו וככה היא גם תימשך. אבל כשלא

הזה דיבר על מצוקת עוני בלתי נסבלת, על מבנה חברתי מעוות, על קושי גובר במעמד הביניים. לא רק התרעתי, גם הצגתי תוכנית. אבל מה לעשות, אז מה אם שר כותב לראש

עינת וילף.

אתה מדבר בעוד מספר דקות. למה לך? אני רק מציין למען הפרוטוקול שזאת דמגוגיה.

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה,

אני נמצא פה לא דקות רבות אבל אני כבר כל כך נסער מהסערה שהיתה פה שאני צריך עכשיו להוריד קצת את הווליום מהאווירה שהיתה כאן. אמר כאן שר הרווחה לשעבר חבר הכנסת הרצוג שהתמונות, אדוני ראש הממשלה, שאתה מחייך עם שר האוצר הטריפו את האזרחים. זה נכון, וזאת הסיבה ששמו את התמונה שלך שאתה מחייך. כל אדם מחייך.

יכלו לשים את התמונה שלך כשאתה לא מחייך. מה בחרו? ואני אומר לך את זה כאיש תקשורת. בחרו את התמונה שאתה מחייך עם שר האוצר, שמו את זה במרכז בכל כלי התקשורת, כדי להסית את העם נגדך. יכולת לחסוך,

זאת דעתי.

וינסה נחמן שי להכחיש את זה שאפשר היה לבחור 100 תמונות של ראש הממשלה באותו יום והיו יכולים לכתוב: הוא עצוב, הוא עצבני, הוא מזיע. הרבה תמונות הייתי יכול לשים. בחרו את התמונה הזאת כשהוא מחייך. אני לא יודע איזה בדיחה אמר לו שר האוצר, אני במקום שר האוצר לא הייתי מתבדח. אבל הוא, אה. כן, אבל הבחירה של התמונה היא בחירה מכוונת. אני לא שולל את קול הזעקה, שלא תטעו. אדוני ראש הממשלה, מה שרציתי לומר, שיכולת לחסוך את כל הקמפיין הזה, כי אויביך שרוצים להפיל אותך התלבשו על מצוקה אמיתית שאנחנו פה בכנסת כבר זועקים שנתיים,

והממשלה שלך לא שמעה. זה מה שאני רוצה לומר. התקשורת וארגוני מממנים מחוץ-לארץ, אולי אפילו מה-CIA ומהאיחוד האירופי, שכבר מזמן רוצים להפיל את הממשלה שלך ומשקיעים הרבה כסף בזה, התלבשו על מצוקה אמיתית שקיימת בארץ. ובזה כן צודק חבר הכנסת הרצוג, שכשהוא ראה את המצוקה, וגם אתה יודע את המצוקה. מאז שנכנסתי לכנסת, לפני חצי שנה, ניסיתי להגיע אליך ולהביא את הבעיה של הדיור ולא הצלחתי. ניסינו לבוא לישיבות סיעה ולא יצא מזה שום דבר. פקידי האוצר אמרו במפורש שהמדינה איננה מחויבת לחלק קרקעות ולתת קורת גג לאזרחיה, זאת בשעה שהם מחזיקים 95% מקרקעות המדינה שנקנו על-ידי היהודים בכל הדורות מהקרן הקיימת ואחר כך, כדי לספק דיור ולא כדי לעשות כספת למשרד האוצר. אתה ידעת את כל הדברים האלה ויכולת לשנות את המדיניות הזאת, כי המדיניות הקפיטליסטית של הפיכת המדינה ממדינת רווחה למדינת רווחים היא מדיניות הרסנית בכל מדינה, בוודאי במדינה שזקוקה לחמלה, בוודאי במדינה שבה מהגרים מכל הארצות, אנשים עניים, עולים חדשים ואנשים קשי יום. הדבר האחרון,

ובזה לא אתה לא אשם, אני רוצה להפנות את זה לצד אחר. שיבחתי אתמול בערב את אנשי המאהלים, שנזהרים לא להכניס את העניין החרדי והמתנחלים כדי לא להטות את כל המאבק הצודק, החברתי, שנוגע לכל האוכלוסייה. יוקר המחיה פוגע בכולם, בעיית הדיור פוגעת בציבור החרדי יותר מאשר בכל ציבור אחר. יוצאים אנשים מסיתים בתקשורת, לא כל התקשורת הם מוזמנים כפרשנים כלכליים, פה השקר. אם הם היו מוזמנים כאנשים פוליטיים אז זכותם, זכות הדיבור קיימת גם לי וגם להם. אבל אומרים שהם פרשנים כלכליים ואומרים שכל האשמה בחרדים ובמתנחלים. זו שוב אותה שיטה, שעשתה הפרד ומשול בין עניי ישראל, בין מעמד הביניים, שעובר בכל השכבות, ולהגיד: הנה, זה האויב האשם. החרדים אשמים, המתנחלים אשמים, וכך הצליחו להמשיך בגזירות עוד ועוד ועוד. אדוני ראש הממשלה, בידך עכשיו הזדמנות. אומרים שכל משבר אפשר להפוך להזדמנות. אתה יכול עכשיו לתפוס את השור בקרניו, לשנות את המדיניות, אין לך אלטרנטיבה. אתה והממשלה שלך צריכים לעשות את זה, להחזיר לעם מדינת רווחה במקום מדינת הרווחים, ובכך תצליח בעזרת השם. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אייכלר. חברת הכנסת וילף, שקראתי בשמה, לא נמצאת.

סליחה, אני מצטער, לא ראיתי. כיסאך הריק הדהד. בבקשה, גברתי. אחרייך, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

אין רווחה בלי רווחים. תסתכל בצפון-קוריאה, לא נעים לי להפסיק את הדו-שיח המרתק הזה, אבל חברת הכנסת וילף על הדוכן. אדוני היושב-ראש, חשוב שהעם ישמע שראש הממשלה אומר שאין רווחה בלי רווחים, ואני אומר שלא יהיו רווחים אם לא תהיה רווחה.

אני מקבל את זה. תודה רבה לך. היושב-ראש, ראש הממשלה, השר וחברי חברי הכנסת, אין לאופוזיציה מה להיות כל כך מרוצים. המחאה היא כוללת, היא לא מסתדרת לפי קווים של קואליציה ואופוזיציה, ויש גם בשוליה היבטים שכולנו נצטרך להתמודד אתם, הנוגעים בזלזול במערכת הפוליטית כולה. סגנון זול ומזלזל כמו שאנחנו שומעים פה יחזור להכות באלה הנוהגים כך. המחאה הזאת יכולה להיות הזדמנות גדולה עבור כולנו, וזה הרגע להתעלות ולהיענות להזדמנות שניתנה לנו. ראש הממשלה, בפרפראזה על דברי ראש עיריית שיקגו: אסור לבזבז מחאה טובה, יש לך הזדמנות נדירה לתנופת עשייה בנושאים שהיו תקועים במשך שנים ועשורים. השקט הביטחוני והחוסן הכלכלי נותנים מרחב חשוב לטיפול בנושאי עומק של החברה הישראלית. זאת ההזדמנות סוף-סוף לדבר על כלכלה ציונית, לא קפיטליסטית, לא סוציאליסטית, כלכלה המוכוונת כולה לבניין העם והמדינה. מה המרכיבים של הכלכלה הזאת? ראשית כלכלה חופשית, למיצוי הכשרון שיש בישראל בשפע. אין עוד מדינה בעולם שיש בה כל כך הרבה כשרון למטר מרובע, ראיתי את זה בעצמי. יש מעט מטר מרובע. אבל יש הרבה כשרון. יש הרוצים גם להוריד את זה. גם אם בפעילותי הפוליטית אני נושאת את דגלו של בן-גוריון, אין לי שום נוסטלגיה לכלכלה הנשלטת על-ידי אנשי שלומנו, שמשאירה כשרון רב ומבוזבז מחוץ לקבוצה הקטנה. טוב שנאבקים עכשיו בריכוזיות במשק, לתת לעסקים קטנים ובינוניים וליזמים לפרוץ. טוב שאתה ניגש לנושא הזה בכל העוצמה וטוב שמתגבשת החלטה לפתוח את שוק המלט לתחרות. כך מורידים מחירים לאורך זמן בשכל. אפילו את מס החברות אפשר יהיה להוריד אם תבטל חלק מהפטורים למס. הרי הרבה מאוד מהחברות בכלל לא מגיעות מלמטה למדרגת המס שאליה אתה שואף. אבל שני דברים צריכים להיות מחוץ לתחום: חינוך ובריאות. ההפרטה והתחרות הוכחו כלא טובות להם, וזה מוכח. צריך להבהיר ולהדגיש שהמחויבות המלאה היא לחינוך ורפואה ציבוריים. צריך להרחיב ולהעמיק את החינוך חינם, גם בגילאים, פחות תשלומי הורים, פעילויות אחר-הצהריים בבתי-הספר, לימודי ליבה. לבטל את כל תופעת המוכר שאינו רשמי. אני גם מבטיחה לשכנע אותך שזאת תהיה טעות לתת שכר דיפרנציאלי למורים על בסיס הישגי התלמידים. אפילו ניו-יורק, שנשאה את הדגל הזה, קיפלה אותו בבושה על רקע מחקר של אוניברסיטת הרווארד, שהראה שאין קשר במקרה הטוב, וזה משחית במקרה הרע. ועוד שני דברים שבהם לממשלה יש תפקיד חשוב: תחבורה ציבורית, כך שהיא תהיה הברירה המועדפת, והגנה על נכסי ציבור. אומרים שאתה צריך לעשות פניית פרסה אידיאולוגית כדי להיענות למחאה, למקורותיה, לא בהכרח לדרישות שהוצגו.

אין כאן צורך בפניית פרסה אידיאולוגית.

זו ליבת התפיסה שאתה מאמין בה: תחרות אמיתית והוגנת למיצוי הכשרון, הגנה על חינוך ורפואה ציבוריים, פשוט משום שכך זה עובד הכי טוב, וזו גם התפיסה הכלכלית של מי שנמצא כאן מאחורינו, של חוזה המדינה. למדינת ישראל היה דור שהקים והיה דור שלחם, ועכשיו יש דור שנאבק על דמותה של המדינה. ולסיום. אדוני ראש הממשלה, קיבלת עכשיו הזדמנות נדירה להיות המבצע של חזונו של הרצל לכלכלה שכולה מיועדת לבניין העם והמדינה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. שלוש דקות. אחריו, חבר הכנסת יעקב כץ. מענה על הכול. זה כדאי, כדאי לך.

עינת, את לא חייבת לשבח את ראש הממשלה פה. אף אחד עוד לא קיבל סטירת לחי בגלל חנופה, אדוני ראש הממשלה. אנחנו מודים לך על הערותייך הפסיכולוגיות, חברת הכנסת גלאון. אחרי שלקחו, מה רע בלהגיד למישהו שנאומו היה טוב או מעניין? אגב, לא צריך גסות רוח כדי לשאת נאום טוב. נהפוך הוא, צריך חוסר גסות רוח כדי לשאת נאום טוב.

אדוני. אדוני, תודה לך, חבר הכנסת מולה. נדמה לי שאמרתי דברים ברורים. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, אני מקווה שהנאום שלי גם יהיה מעניין כמו של חברת הכנסת עינת וילף. אבל לא יגידו לך כלום כשתרד. אני לא יודע. ראש הממשלה, לא, לא. חבר הכנסת מולה, נא לא להפריע. מעניין, זה לא אומר שהוא מסכים עם הנאום שלי או מבקר אותו. נכון מאוד,

אני לא מסכים והנאום שלך לא מעניין.

אדוני היושב-ראש, הזלזול במחאה הנוכחית ובמהפכה החברתית,

הססמה היא: העם רוצה צדק חברתי, אבל העם רוצה צדק חברתי דרך הפלת השיטה,

אז השיטה, משום שהבעיה היא בשיטה, הזלזול הזה הזכיר לי את המהפכה הצרפתית. כאשר המלך לואי ה-16 שמע על המהומות בפריס, הוא היה עדיין בוורסאי,

עד שבא אחד מהאנשים שלו ואמר לו: זאת המהפכה,

אדוני ראש הממשלה, זאת המהפכה. סוף-סוף יש מישהו במדינה שרוצה שתהיה מדינה נורמלית. סוף-סוף מדברים על דברים חברתיים, דברים כלכליים, ולא רק על דברים ביטחוניים. יש כאלה שזה לא לרוחם, הם רוצים להיות כלואים במדינת המתנחלים, בסכסוך הערבי ישראלי, בכל הדברים האלה. אני נזכרתי, אדוני היושב-ראש, שכאשר היו המהפכות בעולם הערבי, במיוחד במצרים, בממשלה בישראל ופוליטיקאים בישראל רצו לוודא שאכן המהפכות האלה הן מהפכות בגלל הלחם, בגלל דברים חברתיים, כלכליים. לא מזכירים את פלסטין, לא מזכירים את ישראל. הם רצו לוודא שזה יקרה. אבל עכשיו, כשזה קורה בישראל, וכשבאמת זו מחאה או מהפכה חברתית-כלכלית, יש כאלה שזה לא לרוחם, רוצים שהמהפכות האלה, או המחאה תהיה ביטחונית, תהיה פוליטית, תהיה על הסכסוך, כי הם לא רוצים שהמדינה הזו תהיה מדינה נורמלית. כבוד ראש הממשלה, המגזר הערבי, האוכלוסייה הערבית סובלת מאפליה, מהזנחה, וסובלת מבעיה וממצוקה בדיור ובאדמות. מה עושים בשביל לפתור את זה? עד עכשיו אני רואה שפותרים את הבעיה הזו רק דרך הריסת בתים, רק בבולדוזר. הגיעה העת לפתור את הבעיה הזו בתכנון, בעיפרון ובמפות, ולא רק בבולדוזרים.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת יעקב כץ, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין.

היה מעניין וגם תרבותי.

לפי דעתי, מעניין, לפי דעתו, לא. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, אני לא רציתי לדבר על חברי הכנסת אלקין, דנון, חוטובלי, פיניאן, לאה נס, איוב קרא, בוגי יעלון, יריב לוין, אקוניס, אדלשטיין, הזקוקים לקצת אומץ פוליטי ויושר ציוני. זו סטירה לחזון שלכם, זו סטירה לאמת שלכם, זו סטירה לאמונה שלכם. מקום בכנסת חשוב, חשובה יותר היא מסירות הנפש לאמת, לעם ישראל ולארץ-ישראל, ולכן אתם חייבים להצטרף לאיחוד הלאומי. אתם לא יכולים להישאר עם ראש הממשלה, שמכריז על חלוקת הארץ, על חזרה לקווי 1967, על הקפאה, על הקפאה של ההתיישבות בארץ-ישראל, על אי-בנייה בירושלים. אני מקווה ומשוכנע שהאמונה שלכם והחזון שלכם יובילו אתכם אלינו. כצל'ה, אתם, לגבי הציבור החרדי, אדוני ראש הממשלה, יכולת לפתור להם בעיה אם היית מוציא היום מכרז לבנייה בבית"ר, עוד 2,000 יחידות דיור, לא רק 294. בעוד שנה וחצי היו בתים עומדים.

אותו דבר ברמות, אותו דבר בתל-ציון ואותו דבר בקריית-ספר. אני רוצה לסיים, לקנח, ולומר כך: הייתי השבוע ב"סהרונים", אדוני ראש הממשלה, כיושב-ראש הוועדה לבעיית העובדים הזרים. זה היה היום האחרון שלי בוועדה, אני סיימתי את תפקידי. לדאבוני הרב,

כמו ירמיהו שזעק, צועק בשער כבר שנתיים וחצי. ראינו תופעה מדהימה שצריכה להדאיג את כולנו, ואני רק רוצה לספר אותה. וירשה לי כבוד היושב-ראש עוד דקה אחת.

הבעיה היא חשובה. בבוקר אני מגיע למפקד הבסיס בקציעות. מגיעות שתי משאיות עם 100 150 סודנים, מצפון סודן, מוסלמים, לא נוצרים, חזקים, נא לא להפריע. שמגיעים עם דרכונים, וחותמים על הנייר שהם באים לחפש עבודה. ובאותה שעה בדיוק מתארגנים שני אוטובוסים ליציאה לתל-אביב, של סודנים שהגיעו לפני שלושה שבועות. ואני שואל אותם בתשאול: לאן אתם נוסעים? לתל-אביב. איפה תגורו בתל-אביב? דירות מוכנות בתל-אביב. כל בוקר, אומר לי מפקד הבסיס, יוצאים שני אוטובוסים עם 100 סודנים, רובם, מעט אריתריאים, לתל-אביב, גרים בדירות. ומי יוצא מהדירות? נשים עם ילדים, שלא מסוגלים לשלם לבעלי הבתים את הסכומים שהם משלמים, כי הם משלמים פי שניים ופי שלושה. זו הבעיה הלאומית מספר אחת, אדוני ראש הממשלה,

העיר לא נבנית. הגדר נבנית, אבל העיר לא נבנית. היא היתה צריכה כבר להיבנות. ואנחנו לא קולטים. יש כבר קרוב ל-40,000 מסתננים. עד סוף השנה הזאת, לפי קצב הנכנסים, כי הם יודעים שהגדר והמכשול נבנים, סיפר לנו הבחור שהגיע, הוא אמר שהוא עשה את זה מהר מאוד, כי אותם לא מענים,

נתנו להם לעבור. הם אמרו שעברו מכפר לכפר בסודן, בצפון סודן, במקום של המוסלמים, העשירים. אומרים להם: תבואו לארץ המובטחת עכשיו. זה כבר הגיע כמעט ל-2,000 נכנסים, נחמן. 2,000 נכנסים בחודש הזה, וזה ילך ויגדל. אני מזהיר מעל בימת הכנסת: תל-אביב תהפוך מהעיר העברית הראשונה לעיר האפריקנית האחרונה, ואין לנו מקום ביו"ש לקלוט את כל הפליטים היהודים. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת כץ.

הזדמנות אולי להודות לו על התפקיד החשוב שהוא עשה כיושב-ראש הוועדה לבחינת בעיית העובדים הזרים וההסתננויות. הבעיה היא חמורה. תדע לך, כל מלה בסלע. נכון, ואני חושב שהיתה פה הקשבה, והסכמה די רחבה. חבר הכנסת דב חנין, שלוש דקות, ואחריך, חברת הכנסת גלאון. אדוני ראש הממשלה, אתה מסתכל סביבך ואתה לא מבין: מחאת דיור, הפגנות אמהות, אפילו הרפתנים יוצאים לרחוב, שביתת רופאים, מאבק פסיכולוגים, מחאת עובדות סוציאליות. אתה מסתכל סביבך ואתה לא מבין.

סתם קמו עליך להפילך.

אדוני ראש הממשלה, יש מכנה משותף ברור לכל המחאות האלה, לא במקרה הן נפגשות. המכנה המשותף הוא חיסול המערכות הציבוריות,

זה מהלך שאתה מוביל בגלוי, זה מהלך מתוכנן. היום כולם מבינים על מה אתה דיברת אז, כשסיפרת לנו על האיש השמן והאיש הרזה. האיש השמן הוא הרופאים, האחיות, המורים, העובדות הסוציאליות, השוטרים, השירותים הציבוריים. כל אלה עוברים תחת המדיניות שלך כשר אוצר וכראש ממשלה דיאטה רצחנית. אתה מפריט כל דבר. כל דבר שזז, גם כל דבר שעומד, משירותים ועד אדמות. 4 מיליארד שקל תוספת להשכלה הגבוהה זה,

אני מוכן לדבר אתך על ההשכלה הגבוהה, בהחלט. אני מוכן לדבר אתך על מצוקת ההשכלה הגבוהה. במקרה אני מכיר את הנושא. ואתה לא מוכן לשנות את המדיניות הזאת, והוכחת את זה שוב היום עם חוק הווד"לים, למרות כל המחאות הציבוריות, חוק שאין בו האצת בנייה, אבל יש בו שבירה של התכנון. אין בו דיור בר-השגה. אני יודע שבלחץ המחאה נאלצת להוסיף את המלים האלה, דירות בהישג יד, אבל בלי שום מנגנון. אדוני ראש הממשלה, אתה מתכוון לדיור בר-השגה בדיוק כמו שאתה מתכוון לשתי מדינות לשני עמים. לשני הדברים אתה לא מתכוון. אתם כל כך מנותקים מדרישותיו של העם הזה. רק בשבוע שעבר הובלתם מהלך מביש של הפרטת הגנים הלאומיים. המחנה המחופש ללאומי יפריט גם את מצדה וגם את הכותל המערבי. אכן, מחנה לאומי לתפארת. במקום לשנות, אדוני ראש הממשלה, אתה מנסה לזרוק סוכריות כוזבות. הנחה בתחבורה הציבורית רק לסטודנטים. למה רק לסטודנטים? התחבורה הציבורית באמת עובדת? בזה אתם מטפלים? העברה של קרקעות לקבלנים בחצי מחיר. אדוני ראש הממשלה, הסוכריות האלה לא עובדות, וגם הספינים לא מצליחים. ההסתה נגד השמאל, בסגנון מקארתי. ההסתה נגד תל-אביב, נגד הבועה התל-אביבית.

לא רק רוטשילד, גם שכונת-התקווה וגן-הקווקזים ויפו ג'. ולא רק תל-אביב, ירושלים,

קריית-שמונה,

פריפריה, אשכנזים, מזרחיים, העם כולו קם נגדכם. בכל ההסתה ובכל הספינים האלה אתה רק מבודד את עצמך ואת שכירי העט שלך, וגם "הפרד ומשול" לא הלך לך. לא הצלחת לקנות את הסטודנטים, ומראש אני אומר לך, כאן לא תועיל גם עסקת חבילה באמצע הלילה בחדרים אפופי עשן. אמר חבר הכנסת בר-און, אתה עובד על כולם? החדשות הן, אדוני ראש הממשלה, שאתה כבר לא עובד על כולם. העם הזה קם על רגליו, בניגוד לכל הטענות, הוא לא מורדם, הוא לא מטומטם, העם הזה חי ובועט.

כשהממשלה היא נגד העם, העם הוא נגד הממשלה.

אני מאוד מודה לך.

חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת אורי אורבך. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, קשה לקבוע ולהחליט איזו תכונה יותר דומיננטית בממשלה שלך, אטימות או זחיחות. איך ישבת שם, בסיעת הליכוד, עם חברי הכנסת שלכם והשרים וראשי הערים, שולחים חצי רעל לעבר המפגינים, מסיתים, מנסים לעשות דה-לגיטימציה בניסיון לרסק את המחאה.

אדוני ראש הממשלה, עידן המובארקים שעשקו את עמם חולף. תסתכלו עכשיו על כלי התקשורת, על הדיווח שלכם על מובארק במיטה, בתוך כלוב נאשמים, עומד לדין על כך שעשה יד אחת עם בעלי ההון, שעשק את העם שלו.

זה לא נכון, אדוני? ממש לא.

אוקיי. כי אני כבר חששתי שמדינת ישראל הופכת להיות עיר מקלט למנהיגים מושחתים. אני שמחה שאדוני ראש הממשלה מבהיר שלא היו דברים מעולם. זהבה, הוא עוד לא הורשע.

לא

הוא לשדר למפגינים שיש להם כאן כתובת אמינה עם יושרה במערכת הפוליטית. ואני אומרת למוחים באוהלים, יש לכם אוהל בכנסת. תודה רבה. אני מודה לך, גברתי. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, ראשית, חוב. לפני פעמיים כשנפגשנו כאן באירוע הזה של 40 חתימות הפצרתי בך לטפל בעניין הספרייה בקריית-שמונה,

כי מה שנמצא כאן בנסיגה קשה כבר שנים הרבה, עוד לפני הממשלה הזאת, אבל בממשלה הזאת אולי במשנה תוקף, זה הידרדרות של שורה שלמה של השירותים הציבוריים הניתנים לאזרחי

בזה, שמכר חלבה ב-100 שקל לקילו. אמרו לו: 100 שקל עולה קילו חלבה?

טייקון. רגע.

עוצרים באמצע השוונג. אל תפריע לו באמצע הבדיחה. אצל משה זה עולה 80. אמר המוכר לאשה: לכי למשה ותקני ממנו ב-80. אמרה לו: אבל אצל משה

אומר סגן המזכירה שעל-פי התקנון ראש הממשלה חייב להיות. הוא אפילו לא אמר שהאחרון יכבה את האור. אני בטוח שהוא חוזר מייד. אתה יכול להתחיל לדבר וכשהוא ייכנס נתחיל שלוש דקות,

יפה. אני צריך להיות הגון. זה מה שהוא עושה היום. יש משבר של דיור, הוא אומר שהביורוקרטיה היא הבעיה, בואו נתקוף את הביורוקרטיה.

מי מקבל הקלות? איך אומרים, הטייקונים, העשירים. אפילו הסעיף

חושב שאת ההלכה של רהט צריך

מה שנכון לעניי רהט, נכון לעשירי תל-אביב. זה פשוט לא הוגן,

הציבור הערבי, כבוד

ההתבטאות שלו, באיזה גסות, ואני באמת רוצה למחות על כך. אני מסכים שגם איוב קרא באמת חרג באמירותיו, אבל לא יכול להיות, כשראש הממשלה יושב ושומע, ואתה חובט בו בצורה כזאת שרק נשאר, אם היה לו איזה נבוט

של חמש מדינות, והן: ערב-הסעודית, הממלכה הירדנית, המדינה הפלסטינית, ישראל וארצות-הברית, 4. ישראל תסכים לקלוט בתוך גבולותיה פלסטינים

נאנח אנחה עמוקה, הוא כבר התבלבל, כל כך הרבה נותנים לו, כל כך מהר, לא צריך אפילו משא-ומתן, רק תעשה טובה, תיקח.

אני לא מבין במפות, אני צריך ללמוד. אז מה הציע לו ראש הממשלה אולמרט? אמר

זה בדיוק המלים שהיא אומרת.

אם אתה לא תרד, נוריד אותך בכוח. בשביל זה יש פה בריונים, בשביל זה אנחנו רואים את ההתנהגות של המציע פה, בתחילת דבריו, איך שהוא

החלקים שיצא לי לשמוע,

חשבתי שאולי טעיתי בכתובת. כשאני שומע מחברת הכנסת

של סוריה, תאמיני לי. תאמיני לי, אני באתי ממדינה שאני יודע מה זה בחירות של סוריה. אנחנו כאן במציאות אחרת לחלוטין, ובואו,

קרדום לחפור בו.

לדעת לשמור, לא זכור לי שהשתמשתי במלה הזו. על זה, כשתתקוף אותו, הוא ישיב לך. אבל הוא אומר לך שזה שהוא לא שומר על זכויות המיעוט,

זה בגלל, חבר הכנסת עפו

הקואליציה, הקואליציה. בדרך כלל לא מביעים אי-אמון בקואליציה. מביעים אי-אמון בממשלה,

בבקשה. אני מחזיר לך את כל ארבע הדקות שגזלתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שיש לי הסבר לכעס של חברת הכנסת זהבה גלאון. יש חלקים מסוימים באליטה הישראלית הישנה שמבחינתם כל עוד הרוב חושב שונה מהם

ברוך בואך, או שלפחות תבדוק טוב את מקורביך לפני שאתה אומר דברים כפי שאמרת. טוב, זה מטאפורה. אני בטוח שאם הוא היה אומר היה היושב-ראש קורא לו. היו 27 חברים בסיעת הליכוד, אני דווקא ניהלתי אותה,

כמינוי שלך ושל אביגדור ליברמן,

עכשיו הוא מתחיל לתקוף את ראש הממשלה על המינויים שלו. עכשיו הוא תוקף את ראש הממשלה על המינויים שלו, זה היה ב-1996. חס וחלילה, היא טיפלה בזה מצוין, היא עשתה הפרטה בגדול, וטוב שכך.

הכלכלה הישראלית, העץ של כל כלכלה, מניב פירות, אפשר לבוא ולקטוף, ולקטוף. אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש שנים, גמרת לקטוף, אבל לא עדרת את הערוגה סביב העץ,

לא גזמת את הענפים כדי שהשמש תיכנס,

הוא ייתן פחות ופחות

מה, אתם רוצים לעשות פה צנזורה לדברים של חבר הכנסת?

הוא אומר, הוא רוצה, אתה תשיב לו בהזדמנות הראשונה. יש אמירה רצינית ביחס למצוקות,

הייחודיים שלנו, הביטחון זה אחד מהם, כספים ייחודיים. הוא כזה, הוא כזה, שהוא שונה. יש כלל בהיסטוריה, ויש כלל בעולם, שהמספרים הגדולים קובעים. אנחנו עומדים מול מספרים גדולים מאוד בצד יריבינו, ואנחנו לא יכולים לשאת נטלים שונים בלי שנכפיל באופן משמעותי את מספרנו על-ידי הגדלת התוצר

עכשיו, נשאלה שאלה, ואני מכבד אותה. השאלה:

אני רוצה להגיד מה עשינו ומה עוד יש לנו לעשות, כי לא עשינו הכול. מה עוד לא הפרטתם? אני רוצה לתאר חמישה תחומים חברתיים שבהם פעלנו,

כלומר, אחת הבעיות הקשות ביותר זה שאין לך משרה חדשה, אין לך בכלל, והאבטלה הולכת וגואה. זו פגיעה חברתית

חשובים מאוד כצעדים מתקנים במישור החברתי.

אחרי שקיצצת. אני מזכיר לכם, הזכרתי יבשת לידנו, בקצה היבשת הזאת,

טוב, אוקיי, אני אגיד:

חבר הכנסת יואל חסון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אנחנו אכן החלטנו להשקיע, והקצבנו כמעט 30 מיליארד שקל בכבישים, ברכבות, במחלפים, תחנות רכבת, בחשמול של הרכבות. אנחנו עושים את

בצד שינויים נוספים שאנחנו עושים,

שנמצאים

ואתה יודע בדיוק

מדובר, חבר הכנסת. וגנזתם את התוכנית לפיתוח הפריפריה. חבר הכנסת פלסנר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. והעוגן השני, שהוא מאוד משמעותי לגבי הגליל,

ברמת הכנסה של אירופה? והתשובה היא: כי אנחנו לא ברמת המחירים של אירופה.

אפילו במדינות רגולטוריות, במדינות שנמצאות במצב שהן נמצאות, עדיין המחירים של רוב המצרכים, רוב המוצרים וחלק לא קטן מהשירותים,

המס מרכיב חשוב, אני תיכף אגע בו, אבל אנחנו יודעים, העלית. המס העקיף, אני יודע, וזה חשוב.

זה אומר שהשכר נשחק. אני מוכן לקבל את הניתוחים הכלכליים שלכם, אין לי בעיה, הוא מנסה להסביר. אבל תקשיבו לניתוח. אני מוכן לשמוע אותו, אבל אני מציע שתשמעו את הניתוח הכלכלי וכתוצאה מזה, החברתי שלי. מה השקעת בכפרי הדרוזים והצ'רקסים? חבר הכנסת מגלי.

הרשות להגבלים עסקיים.

ומה תפקידה? בדיוק להבטיח תחרות הוגנת. לא למנוע תחרות, אלא להבטיח תחרות, להבטיח

ראש הממשלה היה בגיל שהוא שתה חלב. בינתיים הוא חולב את הציבור. הוא חולב את הציבור במסים העקיפים.

כל החוכמה הומצאה אצל,

כל החוכמה. הוא חולב את

לא מושלם. כי המחירים ירדו, המחיר לשיחה ירד, אבל לטעמי לא מספיק.

מתח הרווחים שם עדיין גבוה, ואני חושב שאנחנו נמצא דרך לעשות את זה,

אל תזלזלו בהפחתת מסים, לא בהפחתת מסי קנייה, לא בהפחתת מסים עקיפים. אני מבין את הבעיה, נטפל

כי באופן ברור,

אתה מאבד מסים.

ב-2003 זה היה ממש לא נכון, והיום שאלת המס, המיסוי העקיף, היא שאלה אמיתית, שאנחנו מתכוונים לטפל בה, אני מתכוון לטפל בה יחד עם, אז למה דחית את זה, שר האוצר וחברי בצוות המומחים שאנחנו

דירות, אנחנו שברנו היום שני חסמים חשובים.

אני רוצה לחזור ולהגיד את זה: המצוקות אמיתיות, אני חושב שהיטבתי להגדיר אותן, אני חושב שאני אמקד

אבל אני שומע גם את הזוגות הצעירים שעובדים ומרוויחים משכורות רציניות באזור המרכז, ומתקשים לסגור את החודש.

חבר הכנסת טלב אלסאנע,

הוא מדבר אל אזרחי ישראל.

והכלכלה שלנו איננה במשבר, העץ במצב טוב יחסית, עכשיו אנחנו באים לטפל בחלוקה של הפירות בדרך מושכלת ובדרך אחראית, ואני חושב שבמידה רבה מה שקורה היום בארץ מאפשר לממשלה שלנו לעשות תיקון רציני,

וזה בדיוק מה שנעשה.

תודה רבה לראש הממשלה.

לגמד את עוצמת הכאב של הציבור.

אתה פופוליסט.

בכיינית. חבר הכנסת אופיר אקוניס. בהצבעת האי-אמון אז היה לכם רוב. אדוני היושב-ראש, אפשר לבקש מהסדרנים לא לחלק

הממשלה, יצא העם לרחובות עם מסר אחד מסיבות שונות. בעד,

חברתי, נגד, ביבי נתניהו. המדהים הוא, כשכל זה קורה, אתם בממשלה עדיין לא

לוקח להם את הגאווה הזאת.

התקווה שלהם היא להיות עם חופשי בארצנו במלוא מובן המלה. זאת לא מחאה נגד מדינת ישראל אלא בעדה, אבל כן, זאת מחאה נגד מדיניות

את דברה.

תמו כל קריאות הביניים מצדכם, תודה. הצעירים האלה הם בעד ערבות הדדית. הם מוכנים לשלם מכיסם לעני, לזקן ולנכה, אבל ערבות הדדית משמעותה בין כל חלקי

שהוא מאמין בו, אבל זה כבר ראש הממשלה שאמר לפני הבחירות, שמלים זה דבר הפיך. אז הוא אומר אותן, אבל אף אחד לא מאמין, כי יודעים שזה בניגוד לאידיאולוגיה שלו,

כי הוא לא מתכוון.

חברת הכנסת מירי רגב.

הציבור שומע אותה, והציבור שופט. אדוני רוצה להחליף אותי? ראש ממשלה, יגיש בקשה

מ-1.7 ל-2.7. אבל במקום לתת יותר שירותים חברתיים אנחנו מקבלים יותר נאומים על שוק תחרותי,

ואני רוצה שתקשיב עכשיו לכלכלה ציונית, אדוני ראש הממשלה. או, או, או. כן, ציונות היא לא מלה גסה, גם כשמדברים על כלכלה. אדמות הלאום הרי

חבר הכנסת אופיר אקוניס, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת ציון פיניאן, נא לצאת. נא לצאת. תצא,

מקשיב, והוא רוצה לשנות את סדרי העדיפויות. תסכים עכשיו להצעת החוק שהגשנו,

כי אם אתה לא מסכים לזה, כל מה שאתה מתכוון לעשות זה רק שינויים מסעיף לסעיף באותו תקציב קיים, בלי שינוי של סדרי עדיפויות אמיתיים.

תודה רבה לראש האופוזיציה חברת הכנסת ציפי לבני. ועכשיו הגיע

חברי הכנסת לומר את דברם על-ידי

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק חנייה לנכים מתיר לרכב הנושא תג נכה לחנות, בתנאים מסוימים, במקומות שבדרך כלל אסורים לחנייה. בשנים האחרונות מתברר כי התנהלותן של

אני רוצה לומר שנושא החוק הזה היה ביני לבין חבר הכנסת גילאון. בתחילה הוא הציע איזושהי הצעת חוק, והוא עזב אותה

כנסת נכבדה, אני נמצא כאן כרגע כשר בממשלה שמשיב להצעות החוק ומייצג בעניין הזה גם את שר התחבורה, שהוא השר המקצועי הנוגע בדבר, שבזמנו ביקש ממני לייצג אותו וכך הגעתי להמשיך ולייצג אותו גם בדיון

שמציעה הצעת החוק. ביקשנו שהות על מנת שאפשר יהיה לדחות את ההצבעה ולתת תשובה במועד

וכל זה על מנת שבתקופת הביניים נוכל לעשות בירורים נוספים. נגמר הדיון, זה היה

שבועיים, ואז כינסנו בדחיפות, אני ביקשתי לכנס את כל הגורמים הנוגעים

אבל שיקול הדעת שלהם מביא אותם לשלוף דוחות, ואחר כך צריך ללכת לעירייה לבקש את

סוכם שהרשויות המקומיות יוציאו מכתב התחייבות

רשימת דוחות רק כאשר יש הפרעה ממשית לתנועה

של הפרעה ממשית לתנועה. ובהנחה הזאת אנחנו מאשרים, וכך ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה השבוע, שאם אתם תסכימו, ומתוך דבריכם אני שומע שאכן, אתם מסכימים, כך סיכמנו,

מקובל עליכם, אנחנו נמשיך בחקיקה.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה טרומית על הצעתו של חבר הכנסת נסים זאב.

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק חנייה לנכים (תיקון, דוח

את סיכום הצעותיה של הוועדה לביקורת המדינה, דיונים בתקופת דוח 60ב, התקופה שבה אני כיהנתי כראש הוועדה לביקורת

שרבים מאזרחי מדינת ישראל והמשפחות מצפים לו. התעסקנו ופעלנו בנושא מחירי המים, המיסוי על הדלק. קיבלנו החלטה משמעותית וחשובה על ביקורת וחוות דעת בנושא תפקודה של הוועדה לפיקוח על

ישראל, על שיפור המערכות השלטוניות ועל המהות הזאת של תיקון ליקויים. אני רוצה לומר לך, אדוני המבקר,

אני מודה לך, חבר הכנסת יואל חסון. לא רק אתה מתחלף, אני היום מנהל בפעם האחרונה את ישיבות הכנסת כסגן היושב-ראש.

הסכם מוקדם בוועדת הכנסת, אני מעביר את השרביט כסגן יושב-ראש לעמיתי, חבר הכנסת מוחמד ברכה,

שנדמה לי שהם משותפים לכולנו. קודם כול, להודות לחברי יואל חסון, שניהל את הוועדה החשובה הזאת בהצלחה גדולה בשנתיים האחרונות. ומה זה הצלחה בעיני? הצלחה בעיני זה לדעת לפעום בקצב של החיים הציבוריים בארץ, לדעת להגיב על אירועים שמתרחשים,

ולהפוך את הוועדה

אומר שכל ממשלה במדינת ישראל תצטרך עכשיו, ואני מאמין שהיא עושה את

לקחת בחשבון את הביקורת הצמודה והמלווה של משרד מבקר המדינה. בכמה אירועים שאירעו לאחרונה כבר אפשר היה לראות

והצוות, ביקורת תהיה.

או גוף או בית שאין בו ביקורת עלול להיסחף ולהידרדר. ביקורת עצמית וביקורת חיצונית הן דברים מאוד מאוד חשובים,

שאני לא יודע אם הממונה על פניות הציבור צריך לטפל בזה או המבקרים צריכים לטפל בזה. בשעתו

אין ביקורות מיוחדות למשרד התרבות. אני מקווה שאני מדייק. נא לסיים. אני רוצה לדרוש, ופניתי גם לשר החינוך,

אני אתך, אבל תגיש בקשה שיבדקו.

להתנחלויות אבד למען שיקום שכונות. בדיוק אתמול סיפרתי משהו, ובזה אני אסיים,

האמת שזה לא כל כך

תקני. 200,000 שקל לא מונעים מאף אחד לבוא ולגור.

לחילונים, לעולים החדשים. זאת יהודה ושומרון, שהיא בעצם

כי אמרתי שבאתי למלא את תפקידי. יכול להיות שבדרך אנחנו עושים גם טעויות.

המבוקרים, אחרי שהם עוזבים את התפקיד ומעיינים בדוח, רואים שלמדו מזה דברים. אני בטוח שמי שמשכיל

נמצא. חבר הכנסת עתניאל שנלר, גם כן לא. חבר הכנסת מאיר שטרית, בבקשה.

חבר הכנסת משה גפני. ואחרון הדוברים,

אדוני היושב-ראש, ביקשתי לדבר. אוקיי. אז אחרי מאיר שטרית, טלב אלסאנע.

אתה מברך את המבקר, והמבקר מבקר את המברך.

זה טוב מאוד. גם אני הייתי בביקורת

להיפך, אני חושב שחובתו של מבקר היא לבקר את המערכות וחובתם של

עין אובייקטיבית, רואה דברים שלעתים צריך ללמוד מהם. זה לא היה קורה אם המבקר לא היה עובד בדרך שהוא עובד בה. לכן אני מברך על העבודה של המבקר וצוות משרדו. בכל התחומים שהמבקר נגע בהם רואים שינוי. רואים שינוי

חברים יקרים, התחלפנו. אם אתם מתחלפים, צריך ליידע אותי. אתם לא מתחלפים ביניכם. תפאדל, אבל תיידעו אותי. צריך ליידע את היושב-ראש. יידעו. לא

בדרך כלל אנשים חלשים, קבוצות מיעוט

כנציג קבוצת מיעוט אני מצפה ממבקר המדינה להתייחס יותר אל המצוקות של האוכלוסייה

יש הרבה מה

הנכונות לפעמים גם להתפשר על דברים שהם צודקים ונכונים. קל מאוד לשחות עם הזרם אבל קשה מאוד לשחות בניגוד לזרם. לא פעם קורה שמכוונים את הביקורת כלפי השליח או לגוף השליח במקום להתייחס לגוף

חברי חבר הכנסת אחמד טיבי, שלדעתי מילא את תפקיד סגן יושב-ראש הכנסת בצורה מכובדת. הוא הוכיח שלא התפקיד עושה את האדם,

הוא מילא את התפקיד בצורה שנונה, בצורה מכובדת, עם תשובות שמצביעות על הרבה חוכמה. בהרבה חוש הומור. והרבה חוש הומור

ואני כל הזמן התלבטתי איפה אני הולך לעשות את הדבר הזה, יכול להיות שאני הולך לעשות את זה בוועדה לביקורת המדינה אם אתה תסכים. יש מצוקה כלכלית מאוד קשה במדינה, האזרחים סובלים, מצוקת דיור, באמת משהו שצריך לטפל בו,

הנכדות שלי והנכדים שלי לומדים בבית-ספר,

עד 17:00. עד 17:00. מה זה עד 17:00? ב-12:15, הרבה פעמים הם אומרים לסבא,

לא לדבר במליאת הכנסת, לקרוא לו לעימות פומבי. אני מזמין את נחמיה שטרסלר להתעמת אתי. אם זה נכון, אני פונה למבקר המדינה למה נותנים

לא, לא התכוונתי אליך.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר בגין, חברי חברי הכנסת, אדוני מבקר המדינה, המנהל

במקומי.

חשוב לציין את עבודתה הברוכה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בשנתיים וחודשיים או שלושה חודשים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

והפלטפורמה שסיפקה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת לעבודתו של מבקר המדינה ושל משרדו, של ארגון הביקורת, בהחלט היתה מספקת. לכן אני אומר שאני אראה את

בלא מעט מהמקרים,

מזה. הביקורת יודעת לעשות את עבודת החפירה, את עבודת החשיפה הרבה יותר טוב מעבודת המשפט. ולכן הביקורת היא העוגן שאליו צריך להסתכל

והיא איננה מוטה, והיא האובייקטיבית,

זו שרוצה בטובת העניין ובפתרון, במזור ובמרפא לתחלואים שבפעילות שלנו,

ונמנעים, אין. סיכומיה והצעותיה של הוועדה התקבלו. אנחנו נוסיף את כבוד השר כחלון.

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 7), התשע"א 2011,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הנני מתכבד להביא לפני הכנסת לקריאה שנייה

התשע"א 2011. חוק הספורט קובע הסדרים שונים בתחום הספורט, ובכלל זה הוראות לעניין התאחדויות ספורט ואיגודי ספורט. החוק המוצע בא להבטיח את

ראש המוסד לבחינת המינויים, נציג גוף הספורט הרלוונטי לצורך בחינת כשרות המינוי ונציג היועץ המשפטי לממשלה, בהסמכתו. המוסד לבחינת המינויים לא יאשר מינוי של מי שהורשע בעבירה

חבר הכנסת דב חנין, יש הסתייגות, בבקשה. סעיף 2. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, רבותי השרים, עמיתי חברי

הדוגמה הקלאסית היא כמובן המעמד שיש לארגוני האוהדים בגרמניה, בכדורגל הגרמני, ושם אכן יש משקל משמעותי מאוד לארגוני האוהדים,

ולשליטת האוהדים

בעד, 27, נגד ונמנעים, אין. הסעיף הראשון נתקבל כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות לסעיף השני של חבר הכנסת דב

בעד, 29, נגד ונמנעים, אין.

תודה רבה. בבקשה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי

את ניקיון הכפיים הזה ואת המעורבות הזאת, לא מעורבות ממשלתית, אבל את המעורבות הזאת למען טוהר המידות ולמען ניקיון הכפיים. אני רוצה להודות מאוד לכל

רגע, מה, לא מצביעים על הצעת החוק הזאת? בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת,

יש לי מספר לא מבוטל של הודעות גם של הוועדה. אין בעיה. אדוני רוצה שאני אעשה את זה אחרי המינוי של הסגנים?

ביטול התניית מזונות ביציאה לחו"ל), התשע"א 2010, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת

אדוני היושב-ראש, להלן ההודעות בעניין מינוי סגני יושב-ראש. בבקשה. חבר הכנסת גפני, סליחה, נא לפזר את ההפגנה.

ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 22), התשע"א 2011, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת אמנון כהן. בבקשה. שמעת את התנאי של בילסקי?

אדוני

חוק עיריות איתנות לא יעבור במושב הזה. בבקשה, אדוני. כך, למשל, בשנת 2008 הוגשו 2,159 עתירות לבתי-המשפט לעניינים

כך

אמנון, נראה לי ששכנעת אותם. אני מבין מה שאתה אומר,

ידידי

ואחריו,

אלסאנע; אחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. דב חנין

הם מאוד בעייתיים, והחוק הזה הוא אחד החוקים הבעייתיים ביותר. לכן, אנחנו לא הסתפקנו

זכויות יסוד של רבים רבים הנמצאים בתוכנו, כולל בני-זוג של אזרחים ותושבים, כולל תושבים מכל מיני סוגים, כולל מהגרי

בטריבונלים האלה, הטריבונלים האלה, שנקראים בתי-דין לזרים או בתי-דין לביקורת משמורת או בתי-דין לעררים, אני אפילו לא יודע מה המונח, וכו'. אני רוצה להגיד לכם שהדבר הזה, אם מישהו חושב שבהליכים

-ידי איזשהו דיין שמתמנה במשרד המשפטים,

השיפוטיים. זה באמת מאוד נוח למדינה,

האם כך נוהגת מדינה מתוקנת?

אבל אתם הולכים על הסידור הזה,

כל הרעיון הזה נולד משום שהמדינה חטפה פעם אחר פעם החלטות בבית-משפט, בית-משפט

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. חבר הכנסת שיח'

חבר הכנסת מסעוד גנאים, אתה רוצה לדבר? בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, מכובדי

בתי-המשפט לעניינים מינהליים יהפכו ברוב המקרים לערכאת

היות שמשרד הפנים אינו מכבד, כבוד היושב-ראש,

מינהליים, וממשיך לנהוג על-פי מדיניות שנמצא כי היא פסולה, התוצאה היא הרס מוחלט של שארית זכויות האדם של אנשים חפים

בהליכים משפטיים או מינהליים האוצלים על זכויות אדם. שיטה פסולה זו, כבוד היושב-ראש, יש לבטל. לאור כל הנ"ל

לבית-המשפט העליון, אומרים להם: אתם לא,

המצאה הייתי אומרת כמעט ייחודית לשיטה הישראלית. זה לא שאין טריבונלים משפטיים לענייני הגירה ומעמד במדינות אחרות,

זה לא מופרך שיהיו טריבונלים מיוחדים להגירה, אבל שפועלים על יסוד דיני הגירה שהמחוקק קבע. כנסת ישראל לא קובעת חקיקה מיוחדת, הכנסת הזאת היום מבקשת מאתנו להצביע על טריבונל

של בני-אדם שמגיעים לכאן,

או שחיים כאן,

משרד הפנים לא יקבע החלטות עקרוניות, משרד הפנים בעצם יאפשר,

כשאני רואה את החוק הזה, אדוני היושב-ראש, אני אומר לך, ואני אומר לכם, עמיתי חברי הכנסת: בעצם יכול להיות שטוב שהכנסת יוצאת לפגרה.

הכנסת הזאת בעיקר מזיקה. הכנסת הזאת בעיקר מזיקה בחקיקה הפרועה והבעייתית שלה. כפי שאנחנו ראינו קודם באישורו של חוק הווד"לים, הרוב בכנסת,

דברים, אני מוכן לתקן דברים מכאן ועד הודעה חדשה. אתה יודע שאני שייך לאלה שרוצים לתקן. אבל להרוס ולעשות את הדברים הרבה יותר רעים והרבה יותר בעייתיים ממה שהם היום, זה מה שחוק הווד"לים עושה.

קל לפגוע בציבורים האלה. אבל כל פגיעה שנעשית בציבורים האלה, מחר תהיה פגיעה גם בציבורים אחרים, בדיוק כמו שהפגיעות שנעשו לאורך שנים, ובשנים האחרונות עוד יותר ועוד יותר ועוד

השאלה של כניסה ומעמד,

היא שאלה בעלת חשיבות עליונה בחברה מודרנית, ופוגעים פה בזכויות מרחיקות לכת.

ריצת האמוק הבלתי-נשלטת הזאת לעבר חקיקת חוקים שכל חברה מתוקנת כבר עברה אותם, ועברה את התפיסות האלה ואת המחשבות האלה.

אני חושב שבא לידי ביטוי, לא רק הסעיפים השונים של החוק הזה, עם כל המשמעויות הרות האסון שיש

ראש הממשלה, גם כשהובאה הסתייגות מסוימת, שעל פניו היה נראה שהוא שוקל עם שריו להיענות, כשהיה אמור להכריע, כנראה שבראש שלו עלה לא העניין עצמו, אלא האגו של מי יכופף את מי, ואז הוא החליט, כשהוא כביכול בתוך המערכה הפוליטית, שלא

שהם נרדפים וכו' וכו', היא מייצרת מין

וגם יוצרת מצב של מעצר כמעט לא מוגבל ללא משפט. כל המבחן של השחרור הוא אם אפשר לזרוק את האיש הזה שנתפס אל

-דין מינהלי אשר ישמש ערכאה לקיום ביקורת שיפוטית על החלטות של הרשויות המוסמכות בעייני כניסה, שהייה וישיבה בישראל או יציאה

במהלך הדיונים החליטה הוועדה להאריך את המועד להגשת הערר ל-45 ימים, וזאת רק החל מהיום שבו קיבל העורר הודעה על ההחלטה שעליה הוא מבקש לערור בלבד, כלומר, למחוק את ההוראה בהצעת החוק הממשלתית שלפיה ניתן למנות התקופה החל

על כן, פעמים רבות לעוררים עצמם יש אינטרס להאריך את ההליכים בעניינם. לפיכך, מוצע גם לקבוע מניין הימים ל-30 ימים בלבד.

ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או בשלומו של אדם, (2)

בנושאים ששר הביטחון, מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה, קבע אותם בצו באישור הוועדה המשותפת, (4) מידע אשר אין לגלותו על-פי כל דין". לעומת זאת, הוועדה קבע

בסוף דברי אני מבקש להודות לחבר הכנסת אמנון כהן, יושב-ראש ועדת הפנים, על העבודה המסורה והמקצועית בקידומו של חוק חשוב זה.

בעד, 10, נגד, 30, נמנעים, אין. ההסתייגות לא התקבלה. מצביעים על הסעיף כהצעת הוועדה.

1, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 29, נגד, 10, נמנעים, אין. הסעיף התקבל כהצעת הוועדה. עוברים לסעיף השני. קבוצת רע"ם-תע"ל מציעה למחוק את הסעיף. מצביעים. ההסתייגות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 2

בעד, 10, נגד, 30, נמנעים, אין. ההסתייגות לא התקבלה. מצביעים על הצעת הוועדה, סעיף 2. סעיף 2, כהצעת הוועדה,

עשרה בעד, נגד, 31, אין נמנעים. סעיף 3 כהצעת הוועדה התקבל.

עכשיו מצביעים על הצעת הוועדה.

33 בעד, נגד,

ההסתייגות לחלופין השנייה של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת חד"ש לא

הסתייגות מס' 6, לסעיף 4, קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת חד"ש מציעות:

אחרי "שר המשפטים" יבוא "באישור היועץ המשפטי

ההסתייגות של שר המשפטים לסעיף 4 נתקבלה. הסתייגות מס' 10, לסעיף 4, קבוצת חד"ש מציעה. מי בעד?

בדברים שלו, בהסבר שלו, הוא ציין את זה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 13, לסעיף 4, של קבוצת חד"ש. מי בעד? לא באמצע ההצבעה, חבר הכנסת חנין. זו זכות האיחור.

אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על סעיף 4, כולל הסתייגויות שהתקבלו. בבקשה. סעיף 4, כהצעת הוועדה ועם ההסתייגויות שנתקבלו,

34, נגד, 13, אין נמנעים. סעיף 4, כולל ההסתייגויות, התקבל. ההודעה שלך, חבר הכנסת חנין, היא להוריד את ההסתייגויות עד

מרצ ורע"ם-תע"ל. אין שנייה ושלישית. הממשלה מבקשת להצביע היום. אני אבקש לראות בהצבעה הצבעת אי-אמון לפי הנוסח

תודה רבה.

אז נצביע בקריאה רביעית. חבר הכנסת אמנון כהן, בבקשה. גמרת להתבדח ועכשיו אתה עולה לדוכן. עכשיו זה החוק הבא. אתה רוצה להכריז על החוק הבא? הוא לא הכריז.

מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"א 2011, שיזמה הממשלה. הצעת החוק

הפרק הראשון נועד לייעל את יכולת

לחפש על גופו נשק ולעכבו עד לבואו של שוטר, ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך. מאחר שמתן הסמכויות נועד לתגבר את המשטרה במקומות המועדים לאלימות, ניתן יהיה להשתמש בהן

כמו כן הוטלה על הרשויות המקומיות חובה לפרסם ולדווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה,

תלונות שהוגשו נגד פקחים מסייעים.

הסתייגויות. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה

הזה ולשים אותו בידי חברות שינהלו לנו גם את

אני חושב שזה פשוט ביטוי נוסף להתפרקות המוחלטת של המדינה מנכסיה, גם החברתיים וגם הערכיים,

הצעת החוק הזאת היא מהלך

נוסף, שלצערי הקואליציה בחרה להביא אותו בחבילה אחת, יחד עם עוד הצעות בעייתיות ומסוכנות, שאותן רוצים להעביר במקשה אחת ביום האחרון של המושב,

מה הצעת החוק הזאת בעצם מציעה לעשות? מה הרעיון? הרעיון הוא להסמיך פקחים עירוניים לטפל בעבירות של אלימות.

הרעיון

שם היו כביכול מנגנונים של איזון ובקרה כפי שישנם

בחוק הזה. עמיתי חברי הכנסת, כדי לטפל באלימות בישראל ישנה

דת מסוכנת, דת הרסנית, ואין מעצור בפני הדת הזאת. אין מעצור בפני הדת הזאת. בשבוע שעבר, אדוני היושב-ראש, הממשלה תמכה בהפרטה של הגנים הלאומיים. הפרטה של הגנים הלאומיים. אדוני השר

של השירותים החברתיים בשנים האחרונות,

יוצרים.

לממשלה הזאת אין רתיעה, וגם כשהעם אומר בהפגנות של רבבות בתל-אביב ובערים

האלה. המשרד לביטחון פנים מתנגד.

כאן ההתנגדות היא עיקשת ושיטתית ונמשכת, אדוני היושב-ראש, מאז שאני נבחרתי לכנסת, עוד לפני כמה שנים, ועד

והממשלה הנוכחית, כאשר היא שוברת את המתכונת הזאת וכאשר היא סוטה מהדרך הזאת, פוגעת במשטרה, פוגעת בחברה, פוגעת בשלטון המקומי וביכולתו לבצע את הדברים שהוא צריך לבצע, ופוגעת בחברה הישראלית

להשתמש בכוח כדי להחזיק אדם, פקח עירוני, לא שוטר, לעצור אותו עד שיבוא שוטר, לערוך חיפוש על גופו וכו' וכו'. אם זה לא חיכוך, אז אני לא יודע מה זה. זה חיכוך מפורש ממש.

את עצמה, ואני אמרתי למשטרה בדיוני הוועדה: אל תסכימו לחוק הזה, החוק הזה הוא נגדכם, ותיכף אני אסביר בדיוק למה.

כשתבוא המשטרה לממשלה,

יגידו: תביאו לנו תוספת תקציב לשוטרים, יגידו: בשביל מה? נעשה ברשויות

שבתור ראש עיר כדאי שישמע את הדברים:

לטפל בבעיות של אלימות. אמר לנו השלטון המקומי בוועדה: אנחנו לא ביקשנו את זה, אנחנו לא רוצים שתהיה לנו הסמכות להתמודד עם מקרי פשע. יהיה פשע בעיר, יבואו לראש העיר בטענה: למה אתה לא מחסל את הפשע? הרי יש לך סמכויות, הכנסת נתנה

חלק מתופעה הרבה יותר רחבה שהממשלה הזאת מביאה אלינו,

דיברנו על זה כאן בהקשרים אחרים ועוד נדבר על זה כאן בהקשרים אחרים. הפעם אנחנו מדברים על המשטרה. ואני רוצה להגיד לכם משהו,

פעם ראשונה, ואני משתתף בהפגנות כבר הרבה שנים, פעם ראשונה שבאים אלי

הפקח העירוני? מי הגוף שייתן לפקח העירוני הגנה? מי ישלם לילדים שלו?

או נגיד אחרת, תוגש תלונה נגד הפקח העירוני. במשטרה יש מח"ש, יש גופים שמטפלים. מי יטפל בפקח העירוני הזה שאנחנו מפקירים

לממשלה הזאת, להקשיב לאנשים שיוצאים לרחוב ומבקשים שינוי במדינה. דעו לכם, ניסיתם אתמול לפגוע במחאה הזאת, לא הצלחתם. היום היא מתחזקת, מחר תהיה הפגנה גדולה, במוצאי שבת תהיה הפגנה עוד הרבה יותר גדולה. תקשיבו לאנשים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

ברשות חברי חברי הכנסת וכבוד השר, להסתייגויות שהגישו חברי חברי הכנסת. אני דווקא חושב שמדינת ישראל היתה צריכה

על מנת לחזק את

אני מקווה שאנחנו לא עושים טעות.

לתת לראש העיר, נאשם בפלילים, זה בעיה. כשאנחנו מחוקקים חוק בבית הזה, אז זה חוק לגבי רשויות שנכנסו לפיילוט, אבל אנחנו סומכים עליך, אדוני היושב-ראש,

טוב שמה שרצית

אמנון, אם אתה סיימת את דבריך, מה עכשיו? יש לי 20 דקות לדבר, להעלות את ההסתייגויות. אם סיימת את דבריך, אנחנו ניתן לסגן מזכירת הכנסת הודעה ולאחר מכן הודעה של היושב-ראש.

שלי.

שלי, לפי הרשימה.

אז אני

הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 18), התשע"א-2011, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת כרמל שאמה-הכהן.

כפי שניתן להבין, לנוכח התפקיד החשוב של כרטיסי חיוב כאמצעי תשלום בכלכלה הישראלית ואני

כי כל אחד כבר מחזיק גם יותר מאחד,

קיימת חשיבות רבה לקיומו של מערך סליקה אמין, יציב ויעיל המאפשר פעילות

עשירית האחוז בעמלת הסליקה, היה בכך כדי להביא לחיסכון של 160 מיליון שקלים,

בעמלות בתי-העסק, לעומת העמלות שמשולמות כיום. אין ספק שכשבתי-העסק ישלמו עמלות נמוכות יותר,

לעניין הטעמים הבלתי סבירים בהקשר זה מוצע לקבוע כי יראו,

כטעמים בלתי סבירים את סירובו של סולק לאפשר התקשרות בין נותן שירותי ניכיון לבין ספק שאינו מנומק בכתב

מאחר שגרסתו של חבר הכנסת חרמש שומטת את הקרקע מתחת להגדרה "שירותי ניכיון", שבמהותם הם שירותים של מתן אשראי לספק באמצעות הקדמת התשלום של תקבולים המגיעים

על כל מנפיק שיעמוד בתנאים המפורטים בה. חשוב לציין בהקשר זה, אדוני היושב-ראש, כי בהצעת החוק שפורסמה לקריאה ראשונה הציעה הממשלה הסדר אחר לעניין מנפיק בעל

הליך החקיקה, שר האוצר שכנע את הוועדה שיש להותיר את שני התנאים הללו. זאת משום שייתכן שלכרטיס חיוב מסוים תהיה אחיזה משמעותית מאוד בפריפריה, הרבה מעבר ל-10%,

לשיפור מצבה של כלל האוכלוסייה בישראל, ובעיקר של מעמד הביניים והמעמד הנמוך יותר מבחינה כלכלית. אני קורא לכם לדחות את הגרסה ואת ההסתייגות של חבר הכנסת חרמש ולתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה

התחילה מלחמת תעלות, לחפור את החוק מסביב,

שאפשר ליישם את

המציאות הנוכחית כרגע היא מציאות שבה שאול החייט ודהרי מחומרי הבניין בשדרות משלמים את מחיר הפריפריה על המונופול בסליקה. ובאנו ואמרנו: בואו נפסיק את זה, בטווח הקצר,

שאי-אפשר לאפשר את הסליקה הזאת לכל כרטיסי האשראי, כרטיסי תייר, אי-אפשר, כרטיסי קרדיט, אי-אפשר. יש לי הפתעה בשבילך, כרמל שאמה-הכהן, תסתכל עלי,

אני מבקש, תפעלו מעבר להוראות והנחיות, לא ראש ממשלה וסטנלי פישר צריכים ב-18:00 להגיד לכם דבר שהוא לא עומד בשום קנה מידה מוסרי. אני שוב פעם אומר. דקה לפני שאני גומר, זה מזכיר לי את הבדיחה,

סעיפים 1 4 נתקבלו. 33 בעד, מתנגד אחד, אין נמנעים. סעיפים 1 4 עברו כנוסח הוועדה. אני הכרזתי, 33 בעד, 1 נגד, אין נמנעים.

ובכן, 30 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. שניים נוכחים והעדיפו שלא להצביע. סעיף 5 התקבל עם גרסה א'. לסעיפים 6 ו-7 אין הסתייגויות. נצביע עליהם ביחד. סעיפים

כן, לדיון מחדש בסעיף. כרמל, אל תעשה את זה, זה לא מכובד. כרמל,

אל תעשה את זה, זה לא שווה את העניין. כבוד שר האוצר, תרגילים לא עושים לוועדת הכלכלה.

כל החוק חוזר.

אנחנו לא נפתח את החוק בוועדה, אבל המשמעות היא שכל החוק חוזר לוועדת הכלכלה ולכן אין טעם להמשיך ולהצביע. ואנחנו סיימנו את ההצבעות בעניין

היום לבוא לפה, ואחרי שיושב-ראש הוועדה גיבה את הממשלה לאורך כל הדרך בחוק הזה ועמד בכל הלחצים, לעשות תרגיל בזמן שאני למעלה-למטה, לא בבית-ספרנו. תודה רבה.

גלעד, גלעד,

אנחנו מצביעים, אנחנו מצביעים. המשמעות היא שאם הכנסת מקבלת עכשיו את בקשת ועדת הכלכלה, החוק כולו חוזר לוועדה ואנחנו מפסיקים.

אנחנו מההתחלה. לסעיף 1, לשם החוק, הסתייגות של חברי הכנסת חנין,

כן, חבר הכנסת חנין.

אנחנו שוב נתקלים במתכונת של הצבעה אוטומטית. חבל על הזמן,

החוקים של מדינת ישראל. הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א 2011. יציג את הצעת החוק שר המשפטים יעקב נאמן.

מי שלא נרשם יירשם עכשיו, הרשימה נסגרת בזה הרגע. נרשמו 25 חברי

הצעת החוק נועדה בראש ובראשונה להעמיד לרשות מערכת אכיפת החוק את מרב הכלים הנדרשים כיום לצורך מאבק אפקטיבי בארגוני הטרור, בפעילותם המתרחבת ובאמצעי המימון המאפשרים פעילות זו, והכול תוך

הטרור הנוגעות הן לפעילותם האסורה של ארגוני הטרור ופעילי הטרור עצמם והן לתופעות של תמיכה בארגוני טרור על-ידי העברת כספים, העמדת אמצעים לרשותם או הבעת תמיכה

הממשלה מבקשת לתמוך בהצעת החוק

ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. אני מאוד מודה לשר המשפטים. הצעת חוק

בעצם מביאה לנו, בשם המאבק כביכול בטרור, חוק שמכשיר טרור בידי המדינה, שנותן למדינה כלים מעל לחוק ומחוץ לחוק, נותן סמכויות

של חקיקה מסוכנת אנטי-דמוקרטית שממשלת נתניהו מביאה לכנסת. החוק הזה,

הוא בעצם קודקס שלם של חקיקה אלטרנטיבית דרקונית, בעייתית, מופרכת ומסוכנת. מאבק בטרור? תקראו את ההגדרות, מה לא נחשב פה לטרור? מלוא העולם טרור, ומלוא העולם גם מאבק בטרור.

איזה סמכויות לא

אני משאלתך מתרשם שאולי יש לך נטייה לתמוך בהצעת החוק

אני רוצה לומר לך שפגיעתו הרעה של החוק הזה תהיה בכל הכיוונים, תהיה בכל

איזושהי נימה של ממשלת ישראל, שמצהירה שהיא בעד השלום, שהיא באמת הולכת לשלום. עוד חוק מבית היוצרים של קומץ או חלק לא קטן מהממשלה

היה איסור ללמוד עברית.

אני ראיתי את זה במו עיני.

להפריע. הוא סיים,

במקום לעשות תחליף דמוקרטי לחקיקת החירום, אנחנו עכשיו מאמצים חקיקה, תיאר אותה קודם דב חנין, שפוגעת באופן קשה בזכויות יסוד חוקתיות של אנשים ונותנת

אז אנחנו לוקחים את הכלי הזה, שפוגע בשני עקרונות יסוד,

שאדם הוא חף מפשע עד שהוכחה אשמתו בבית-משפט, והעיקרון השני, שאין שוללים את חירותו של אדם אלא בהוראת

זה דבר

את בגין, אתה שם לב,

אל תגזים,

נדמה לי שאין נאום, נדמה לי, טוב, בגין היה

כי דווקא, דווקא,

דווקא ברגעים של הגנה על ביטחון המדינה, אז נמדדת גדולתה של המדינה, ודווקא אז צריך לשמור יותר מכול על זכויות

לרעה. ההליכים שבהם, נא לסיים, אני הוספתי לך. מוכרזים ארגונים כארגוני טרור, שבהם נתפס ומחולט רכוש

כנסת דמוקרטית? אני שמעתי את רותם בסין, אני לא רוצה להגיד את המלה "מתרברב", כי אנחנו לא רגילים לפגוע בכבודו של האדם, אבל מעלה על נס את הדמוקרטיה הישראלית.

שאז, בהשוואה להיום, מנחם בגין, יש לצטט אותו. יפה. אולי עוד 30 שנה יצטטו חלק מן האנשים פה. ולפני יומיים ציטטו את ז'בוטינסקי שדאג לחמשת המ"מים. כן, אבל לא הקיצונים, דאג לחמשת המ"מים. אתם לקחתם

האם למישהו היה ספק? יושב-ראש ועדת החוקה,

חבר הכנסת אלסאנע. שהוא דמוקרט אמיתי, הוא נותן לכולם לדבר,

ואז הוא עושה מה שהוא מבין.

אתה עושה לו נזק, אתה מעליב אותו. למה? למה לך?

אותו בבית-סוהר. ואם זה עשר שנים או 20 או שלוש,

ואני דורש את זה מכם, אני לא מבקש את זה

אחריותכם, בדיוק בשביל זה נבחרתם. אבל אתה מאפשר, בבית-המדרש שלנו, של המדינה הזאת, בבית-הספר שלך, שאתה אחראי

אתה מצביע בעד החוק ומוציא את היהודים. חבר הכנסת אריאל, אנחנו רוצים לשמוע את חבר הכנסת אלדד. חבר הכנסת אריאל, אתה עם הגב לחבר סיעתך. תודה, חבר הכנסת מג'אדלה, שמענו אותך וגם את חברת

שמתקיימת גם בבית הזה, היא חלק מהדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. אסור לתמוך בטרור

מותר לתמוך בהתנגדות. יעני resistance עשיתם מהמחבלים הרצחניים האלה, resistance, "התנגדות", קוראים למחבלים המתועבים של ה"חמאס", של "הג'יהאד האסלאמי",

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת,

הצעת החוק מבקשת להנציח ולנרמל חוקים דרקוניים של שעת-חירום, של תקנות הגנה מזמן המנדט

דבר ולנקום פוליטית,

ההגדרה של המלים "טרור", "ארגון טרור" ו"חברות בארגון טרור"

אדוני היושב-ראש, יש כאן יצירת מסלול עוקף בתי-משפט. יש הליך פלילי, יש דיני ראיות.

מערכת המשפט, הציג את החוק שר המשפטים, לאחר התדיינות, הביאה לנו חוק שיש לו מסלול נפרד שבו אתה נכנס על האשמות אמורפיות,

שפרופסור אריה רטנר מאוניברסיטת חיפה כבר לפני כמה שנים מצא: שופטים נגועים בסטריאוטיפים, בדעות קדומות. נאשם יהודי ונאשם ערבי, על אותה עבירה הערבי מקבל עונש גדול יותר,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני לא יודע למה חברי הליכוד מזדעקים כאשר מזכירים בהקשר חיובי כלשהו את ז'בוטינסקי או את מנחם בגין.

אתה מזדהה עם פעולות טרור ולכן אפשר להעמיד אותך לדין. זה סתימת פיות, כי מה זה זכות

שר המשפטים, זה לא המצאה של מדינת ישראל. השינויים האלה חלו גם בבריטניה וגם בארצות-הברית לאחר הפיגוע הטרוריסטי הנורא של בניין התאומים

לעשות את הפיגוע הנורא מכול. אותו רב-הטבחים שבא וטבח פה בישיבת "מרכז

של עמוס עוז, ששם הוא כותב ש"המחאה השוטפת היום את רחובות ישראל ואת כיכרותיה כבר מזמן אינה רק מחאה על מצוקת הדיור, זו מחאה שבלבה העלבון על אדישות הממשלה לסבלות

להגיע לציבור הזה, שסובל באמת, ואז, כדרכם של אנשים כאלה, הוא מנסה לסכסך. אנשים שנמצאים במעמד כלכלי ירוד, כאלה שנמצאים בערי הפיתוח,

ישבנו על החוק הזה עשרות שעות,

והגענו לאיזון הנכון, ואני מקווה שהכנסת תאשר בקריאה ראשונה את הצעת החוק ותעבירה לוועדת החוקה, חוק ומשפט על מנת שתובא בהקדם האפשרי לקריאה שנייה ושלישית. אני מאוד מודה לשר המשפטים. ודאי הקריאה השנייה והשלישית תהיינה בכנס החורף,

ואחריו, הסתייגויות. בבקשה, אדוני. יש הסתייגויות, לפי מה שרשום פה זה כחצי שעה. לך יש הסתייגות של 17 דקות דיבור, חבר הכנסת מולה. כולם יודו לך אם תצמצם את זה במידה ניכרת, משום שרוצים להצביע עוד על עשרות

המשך השידורים הללו בהפקה מקומית, בהשתתפות בני העדה יוצאי אתיופיה ובתנאים שקבעה ועדת הכלכלה, שרצועת השידור לא תפחת מ-12 שעות ביום, כך שיינתן השירות המלא תוך מתן אפשרות לבני הקהילה לבטא את רחשי לב הקהילה, את תרבותם,

חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה, אדוני. אתם בטוחים שזה 17 דקות? אתה יכול 17 דקות, אבל אתה לא חייב. אדוני היושב-ראש, עד 17. אתה לא חייב. אני מבטיח לך שיהיה

ועוד 16 שקל כדי לקבל את הלוויין באמהרית.

רק 16,000 בתי-אב בלבד. היתר, יותר מ-24,000 בתי-אב לא יקבלו.

כי הם לא מחוברים לכבלים. למה הם לא מחוברים? אין להם יכולת כלכלית להתחבר.

מעבירים תוכנית של חצי שעה בשבוע. זה דבר שהם לא ביקשו עליו כסף. זה לא בהתנדבות. כל משלמי האגרה משלמים עבור הדבר הזה.

לא,

להגיד לכל מי שיצביע ומצביע היום, בא ואומר: אנחנו מסייעים ל-16,000 בתי-אב יוצאי אתיופיה ו-24,000 בתי-אב יוצאי אתיופיה,

מי נמנע? ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת שלמה מולה לסעיף 1 לא

ובכן, שישה בעד, 19 נגד, אין נמנעים. חברת הכנסת אדטו,

כמובן. אוקיי. אנחנו לא מוסיפים, אבל נרשם.

לא מוותר. אז בבקשה, נא להצביע. בהרמת יד, מי בעד?

תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה, קודם כול, להודות לשותפי לחוק, חבר הכנסת ציון פיניאן.

יעלה ויבוא יושב-ראש ועדת הכלכלה להציג בשם הוועדה ובשמו, כיוזם. זו הצעת חוק שמציג יושב-ראש ועדת הכלכלה, גם

הרעיון העומד מאחורי הצעת החוק הוא פשוט, ונועד בראש ובראשונה להקל על הצרכן הישראלי ולשפר את טיב השירות הניתן לו. על-פי

כמו בשלוש הצעות החוק הקודמות שהונחו על-ידי ועדת הכלכלה, ברור שלא רק ליוזמים נדרשת הצעת החוק, אלא גם לצוות המופלא של ועדת הכלכלה,

מנהלת הוועדה,

22 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 31) עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל.

רבותי, אנחנו עכשיו עוברים להצעת חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), ולאחר

מערך השיקום ימומן על-ידי המדינה ויבטיח כי שיקומו של עבריין מין המעוניין להשתקם ושניתן להפחית את מסוכנותו לא יוחמץ רק בשל היעדר מימון או מסגרות

שבוועדת חוקה יש תמיד הרכב מלא, 24 ישיבות בהצעת החוק, ושילבה בנוסח הצעת הממשלה את הצעותיהם של חבר הכנסת מוץ מטלון ושל חבר הכנסת

24 שעות ביממה כדי להגן על הציבור מפני עברייני מין. אנחנו הטלנו עליה תפקידים רבים, וחבל לי שהשר לביטחון הפנים לא נמצא כאן, כי אני מקווה שהוא יבין שצריך להוסיף כוח-אדם ליחידה הזאת אם לא רוצים

22 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אני פונה פעם נוספת. היושב-ראש מבקש ממני להצביע בקריאה שלישית.

3) קריאה שלישית. נא להצביע.

מי נמנע? חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, נתקבל.

שהטיפול בפדופיליה הוא דבר מאוד חשוב. לצערי הרב, לא הצלחנו להתמודד עם ההצעה הזאת, היא לא עברה סופית כמו היום,

רק הממשלה הזאת יכלה להעביר את החוק. האמת, זה

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר,

בקצרה. הלילה עוד ארוך כאן, אבל אי-אפשר בלי לומר מלה על הבשורה שאנחנו מביאים היום, חברי חבר הכנסת אלי אפללו, שותפי,

וההתמדה שלך היא כמו של תלמיד ישיבה.

אדוני יושב-ראש הכנסת, אצלך התקיימה הישיבה, אתה זימנת אותה יחד עם יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת זאב אלקין כדי לקדם את הנושא של אילת, וכולנו מעוניינים בהשבת הטבות

העיר אילת או תושב אזור חבל אילות יהיה זכאי לזיכוי במס הכנסה בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת, ובלבד שנצמחה או הופקה בעיר אילת. בחוק התוכנית

היוזם הראשון של הצעת חוק זו. תודה רבה לחברי הכנסת ויושב-ראש הקואליציה אלקין, חבר הכנסת אמנון כהן וחבר הכנסת רוברט אילטוב. תודה לראש העיר אילת ולכל מלוויו

הצעת הצעות בדבר השתתפות המדינה בתקציבי המוסדות המוכרים בהתאם לאמות מידה לתקצוב שייקבע על-ידה או

ועדה מוועדותיה שהוסמכה לכך.

המועצה פועלת באמצעות מליאתה ובאמצעות הוועדות שלה, שניתן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

מי נגד?

נמנע? קריאה שלישית.

המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 16),

מוצע לתקן את חוק זכויות הסטודנט ולעגן בו את החובה של כל המוסדות להשכלה גבוהה לקבוע לאחר התייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד הוראות להתאמות לסטודנטים ולסטודנטיות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורים מיועדים או כהורים במשפחת

אני קובע שהצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 4) עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים. אני מזמין את סגנית השר גילה גמליאל

ואחריה תעלה ותבוא חברת הכנסת רונית תירוש, יושבת-ראש ועדת המדע. אדוני

תודה רבה לסגנית השר גילה גמליאל. אני מזמין את חברת הכנסת רונית תירוש, יושבת-ראש ועדת המדע ויוזמת

דבריה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אני אכן פעלתי לקידום החוק הזה, ותוך כדי נודע לי שסגנית השר חברת הכנסת גילה גמליאל עובדת על זה,

הפלונטר של הרכבת הקלה בירושלים ותאפשר תחילת הפעלה ב-19 באוגוסט, או לכל המאוחר, אם אינני טועה, ב-15 בספטמבר, אם השר יחזור לוועדת הכלכלה ויבקש אישור של דחייה. הצעת החוק

נושא חשוב שמוצע להסדיר במסגרת הצעת החוק

בהתאם למוצע, הפעלת מסילת ברזל מקומית תחויב בקבלת היתר הפעלה, שיינתן לתקופה של ארבע שנים בכל פעם, כפוף לתנאים כמפורט בחוק המוצע, ונוסף לזיכיון,

במהלך הדיונים שקיימה הוועדה עלו טענות מצד בעל הזיכיון להפעלת הרכבת המקומית בירושלים כי החוק המוצע אינו עולה בקנה אחד, ואף סותר הוראות בהסכם הזיכיון שחתמה עמו המדינה אך לפני

ואני רוצה לברך על החוק הזה ועל מסילת הברזל בירושלים.

פשוטה. אדוני היושב-ראש, יושב-ראש ועדת הכלכלה קיים סיור בירושלים עם חברי ועדת הכלכלה, וראינו את הסכנה האיומה שהורידו את המדרכות ברחוב יפו, מסילות נוסעות, רכבת נוסעת,

אתם חושבים שיש מקום למשוך את החוק בחזרה לוועדה,

רק לצאת בקריאה מאוחדת של הכנסת להציב גדרות זמניות עד שהציבור יתרגל לרכבת, כבודו מונה על-ידי ועדת הכלכלה

בהתאם לכך, נוספו להצעת החוק הוראות מיוחדות לעניין בעל זיכיון קיים,

החוק המוצע תיעשה בהתחשב בהסכם הזיכיון

הכנסת אורי אריאל. אדוני היושב-ראש, הצעת חוק זו היא הצעת חוק ממשלתית שהגיעה לוועדה לא מזמן, הצעת חוק כבדה, ארוכה,

ובכל זאת, הוועדה עשתה

הואיל ועוד יש כמה הצעות של ועדת הכלכלה, אני רואה בברכה לכל הצוות הנפלא של ועדת

לא, על היום

אדוני היושב-ראש, האם להצביע בקריאה שלישית?

תודה רבה. נא להצביע בקריאה

התשע"א 2011. נא להצביע בקריאה שלישית.

חוק לתיקון פקודת מסילות ברזל (מס' 6),

לעתים משתמשות חלק מהחברות במכבסת מלים וקוראות לקנס היציאה "החזר הטבה", בטענה שמדובר בהחזר של הוצאה שהוציאה החברה על אותו לקוח, אם בדרך של הנחה בתשלום ואם בדרך של מתן מתנה שמטרתה לפתות את הלקוח להצטרף לאותן חברות ולחתום על הסכמי ההתחייבות.

שבו הצרכן מנוע מלעבור בין חברות ולבחור את החברה

אשר לטענה שהועלתה בוועדה על-ידי חלק מהגורמים, שלפיה איסור לגבות קנסות יציאה באופן גורף עלול לפגוע לכאורה באפשרות של חברות להתחרות על לבם של צרכנים באמצעות הצעת הטבות מסוימות שיש בהן כדי להיטיב עם הצרכן, סברנו שהתחרות האמיתית צריכה להיות במחיר שמציעות החברות ולא בהטבות

אדוני היושב-ראש, השעה מאוחרת, תודה רבה, חבר הכנסת כרמל שאמה, יושב-ראש ועדת הכלכלה.

כולנו מכירים את התופעה של הניסיון להתנתק מאחת מחברות התקשורת. התקדים שקבענו פה בעצם העבודה של הוועדה שהכניסה שינוי ואימצה את ההצעה שלי,

בבקשה, נא לרדת מהדוכן.

לא.

בהצעת חוק שישית זו מטעם ועדת הכלכלה,

כן. מגילת איכה קוראים בתשעה באב. לא צריך לקרוא על כל חוק את כל המגילה. חבר הכנסת נסים זאב, האם אתה רואה בבשורה לצרכנים משום מגילת איכה? אני רואה

התשע"א 2011, נתקבל. בעד, 16, נגד ונמנעים אין. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

התשע"א 2011, אושרה בקריאה שנייה ושלישית, כולל התיקונים.

החלת כללי ממשל תאגידי על חברות אג"ח, גם כשהן חברות פרטיות, תבטיח כי לאחר ההנפקה יתנהל התאגיד על-פי עקרונות שיעלו את רמת הכשירות, המקצועיות

אנחנו עוברים להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 34), התשע"א 2011, קריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החוקה,

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 34) שהונחה על שולחן הכנסת כללה הוראות שונות לתיקון החוק האמור. בשל הדחיפות בהארכת תוקף הוראת השעה פוצלו ההוראות בעניין זה והונחו על שולחן הכנסת

אדוני. בבקשה, בבקשה. אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה)

שעניינה הגנה על קטין מפני פרסומים מזיקים, שיזמו חברת

עוברים להצבעה בקריאה שלישית. חבר הכנסת אמנון כהן, נא לא להפריע בהצבעה. חוק הנוער (טיפול והשגחה)

נתקבל. בעד, 12, נגד ונמנעים, אין. חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס' 20), התשע"א 2011, אושר

להיות שהיינו מאבדים פה את הערך של כל מה שיצא בעקבות אותה חשיפה. יכול להיות שהיו מקרים נוספים שהיינו נדרשים להגיע כל פעם לבית-המשפט כדי לפרסם אותם, כמו לדוגמה טוב, אני אעצור פה. תודה רבה ליוזמים יחד אתי, ושוב, דודו, תודה, אני מעריכה. תודה לכל צוות הוועדה המדהימה

אדוני היושב-ראש, הסברתי את עיקרי הדברים.

אני יכול, יש לי פה הסבר יותר מפורט, כדרכך, יעיל.

אני יכול להכניס את ההסבר כולו לפרוטוקול? מבחינתנו אין שום בעיה. אפשר? כן. אני עובר להצבעה. הממונה על שוק ההון,

פרופסור עודד שריג. נכון, סגן השר יצחק

הצעת החוק אושרה בקריאה שלישית. בעד,

נגד ונמנעים, אין. הצעת חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה) אושרה ותיכנס לספר החוקים.

הצעת חוק זו במניעת פגישה עם אסיר, עורך-דין מסוים, כאשר יש חשש כי

המאפשר מחד גיסא לשירות בתי-הסוהר לעמוד בסד הזמנים לגיבוש תמונה מודיעינית שתאפשר את מניעת הפגישה, מקום בו יש צורך,

בעד, 13, כולל יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אמנון כהן, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לתיקון פקודת בתי-הסוהר (מס' 40)

בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים. תודה רבה לחבר הכנסת אמנון כהן. אנחנו עוברים להצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 20),

קריאה שנייה

הרחבת הגורמים שכלפיהם אפשר להוציא צו כאמור ומהות הצו שיהיה אפשר להוציא לכל גורם. תיקון נוסף במסגרת החוק המוצע הוא להעביר את סמכות הערר על החלטת חשב המשרד להגנת הסביבה לעניין קביעת סכום היטל ההטמנה מבית-משפט השלום לבית-משפט

נמנעים, אין.

בקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. תודה ליושב-ראש. נא לרדת מהדוכן, העירו לי מהמזכירות, בג"ץ

סעיף 38. לא, אסור לי, העירו לי

ההנחה היא שאם אדם נותן הלוואה ללא ריבית, מתקיימים יחסים מיוחדים בין נותן ההלוואה למקבל ההלוואה, ולכן, לפי החקיקה הקיימת,

להשתלם בעד ההלוואה.

ותיכף אתייחס גם לעניין זה. נוסף על

עומדת כיום על 5.24%, פחות כמעט ב-2% או יותר מ-2% מאשר היה עד היום. כך קבענו הטבה נוספת לעניין שיעור הריבית.

בעד,

נגד ונמנעים, אין. הצעת החוק אושרה בקריאה שלישית, והיא תיכנס לספר החוקים. תודה רבה. עוברים להצעת החוק ההתגוננות הישראלית (תיקון מס' 16), התשע"א 2011,

יציג את הצעת החוק חבר

על התנהגות שופט בתקופה שקדמה למינויו, הגדרת המונח "התנהגות שופט" והרחבתו, קביעת חובת סודיות על הנציב ועובדי הנציבות, הקניית סמכות לנציב להחליט בדבר פרסומה של תלונה במידה שיש לכך חשיבות ציבורית,

"פוגרום" קוראים לזה פה. "פוגרום" קוראים לזה פה,

אז לפחות ברגע האחרון נוכל גם כן

אז קצת דמוקרטיה, רבותי, לא

לכן אני מברך על העניין הזה של נציב תלונות הציבור על שופטים. שופטים הם לא מורמים מעם. יש להם היכולת לשפוט,

הציבור במדינת ישראל, שבה קבע בית-המשפט העליון כי מוסטפא דיראני יכול לתבוע במדינת ישראל פיצויים, בימים אלה ממש החליט בית-המשפט העליון להחריב יישוב שלם בארץ-ישראל. ראוי שהשופטים ידעו שגם הם נתונים לביקורת.

תודה רבה. אנחנו ניגש להצבעה בקריאה ראשונה.

מורגש, מורגש. מורגש? מורגש. וכל הצעה זו הצעה. זה לא סתם הצעות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א

3. בקרה,

חקלאית המסומנת בסמל נוהל משופר אכן עומדת באותם סטנדרטים

נוסף על כך מסר המנכ"ל כי יישומו של החוק המוצע,

כפי שציינתי, בהתקנת תקנות, תיעשה בשים לב להיערכות המגדלים, כדי שלא לגזור עליהם גזירה שלא יוכלו לעמוד

1 27 נתקבלו. בעד, 20, נגד ונמנעים, אין. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. עוברים להצביע בקריאה שלישית על הצעת החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011. בבקשה. חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו,

הצעת החוק היא חלק מהצעת החוק הממשלתית שהוגשה בעקבות הלקחים שהופקו מהתמודדויות העורף בשנים האחרונות. מאחר שהצעת החוק שהגישה הממשלה כוללת נושאים רבים,

החליטה ועדת החוץ והביטחון להביא אותה

מסוכנים במשרד להגנת הסביבה. נוסף על כך יוכל שר הביטחון להכריז על גופי הצלה נוספים כארגוני עזר,

מידה שיקבע. על חברי ארגוני העזר והמתנדבים בהם יחולו חוקי השיקום ותינתן להם

האזרחית. להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות. אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה לחבר הכנסת אילטוב. אנחנו מצביעים על הצעת חוק

חברי הכנסת, אני מציג את הדברים כפי שמסר לי השר נאמן. אני מתכבד להביא בפניכם הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס'

זחאלקה, ואחריו,

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לספר לכם, נכון שזאת שעה מאוחרת, מקווה שלא תירדמו מהסיפור שקרה בשבוע

בחור צעיר נסע

זה עניין אומנם אחר,

בעצמי

קרעו לי את הבגדים, כי לא זזתי מהר עם הרכב. איפה זה

אנחנו ניגשים להצבעה, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 67) (ביטול קובלנה), התשע"א 2011, קריאה ראשונה.

(ביטול קובלנה), התשע"א

ולפנות את המקרקעין בתוך 20 ימים ממועד המצאת האזהרה. אם החייב לא ביצע את פסק-הדין בתוך התקופה שנקבעה באזהרה, נשלחת הודעה נוספת לחייב, ובה

החוק, ועדת החוקה, חוק ומשפט.

אנחנו עוברים לסעיף 30: הצעת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון מס' 12) (שחרור לפי החלטת נשיא המדינה), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק

בסעיף 30(ב) לחוק.

מבקשת הממשלה לתמוך בהצעת החוק ולהעבירה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה לכבוד השר.

לדיבור חברי הכנסת דב

ההצבעה על הרפורמה בכרטיסי האשראי התקבלה אחת ההסתייגויות לסעיף 8. על-פי בקשתי אישרה מליאת הכנסת להחזיר את הסעיף בחוק לדיון מחדש

סעיפים 8 9, כהצעת הוועדה, נתקבלו. סעיפים 8 ו-9 אושרו לאחר ש-23 הצביעו בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית.

בעל העסק הקטן מפני כוחם של הגדולים. ואחרון חביב, תודה

תפקידו. וגם לך, כמובן,

חבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת יעקב כץ. חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת זחאלקה.

עוברים להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 131) (מענק לימודים), התשע"א 2011. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 131)

תודה לשר. נרשמו לזכות דיבור חברי הכנסת אורי אריאל,

צמוד. חבר הכנסת אייכלר, יעקב כץ, חבר הכנסת בן-ארי.

על זה כל עוד השר נאמן מנהל את ועדת השרים לענייני חקיקה. אבל אולי אתה תגיש את זה, אז אולי באמת העוול הזה יתוקן. תודה רבה. תודה רבה. להצעת החוק הנ"ל הוצמדה הצעת חוק של חבר הכנסת

בעד, 21, נגד ונמנעים, אין.

סעיף 34: הצעת חוק הגנת הסביבה

האוויר, המים, הקרקע והים, וכן דיווח על פינוי חומרים מזהמים ושל פסולת מהמפעלים, לצורך טיפול בהם, 2. יצירת מאגר

אדגיש כי במסגרת תהליך הצטרפות מדינת ישראל ל-OECD התחייבה ישראל לאמץ וליישם מנגנון PRTR עד שנת 2013, והצעת החוק המונחת לפניכם באה לממש התחייבות זו

שבאמת יעמיד את ישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם בתחום. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת

עוברים להצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"א 2011, קריאה ראשונה. יציג את החוק השר לנדאו, במקום השר להגנת הסביבה גלעד ארדן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת

ולכן קרקעות מזוהמות מטופלות כיום באופן חלקי בלבד, ואלפי דונמים נותרים ללא טיפול ומהווים סכנה אמיתית לבריאות הציבור ולסביבה בלי שיהיה אפשר להשמיש אותם למגורים או לשימושים אחרים. הסדר נוסף

ה-Brown fields. בקידומו של החוק היו מעורבים משרדי ממשלה רבים, וגם חברות ממשלתיות וגופים ציבוריים אחרים. אין לי ספק כי רק במאמץ משותף

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר לנדאו בשם השר לאיכות הסביבה. לא נרשמו דוברים, שכן, נרשמת? מדוע אמרו לי שאין דוברים?

כאן.

אבל אני בטוח שבמסגרת דיוני הוועדה אנחנו נוכל לברר אותן עד תומן. אני רוצה לציין את העובדה שהצעת החוק היא כוללת, היא מתייחסת גם לשאלות של אחריות, גם לשאלות של טיפול, בדיקה, סקרים, מימון,

ההצעה להעביר את הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות,

לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 17 בעד, אין מתנגדים, אין

ככלל, המגמה בהצעה היא להביא להאחדה ולהשוואה של דיני הראיות וסדרי הדין הנהוגים במערכת הצבאית לאלה הנהוגים במערכת הפלילית הכללית. ההסדרים הכרחיים לתפקודה התקין והשוטף של מערכת השיפוט

ועדת החוץ והביטחון, רבותי. להמשיך ולהתקדם בהתאמה של הדין הצבאי לדין הפלילי הכללי המתקדם של מדינת ישראל.

קולו של השר וילנאי הצביעו בעד הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 64 והוראת שעה) (סדר הדין הפלילי וראיות),

אני שמח שהפרטים לא נכונים, אם כי ראש עיריית קריית-שמונה חולק על העובדה שאינם נכונים. הוא אומר שביקשו ממנו כסף.

השאלה, מה תקציב "גלי צה"ל"? מדוע התקציב הזה איננו מופיע כשורה בתקציב הביטחון? האם כשמחשבים את תקציב "גלי

יש תוכנית שהרבה פעמים יוצא לי לשמוע אותה בלילה, כי המראיין הוא מצוין, קוראים לו קובי מידן. אבל אני שאלתי פה בוועדת הכנסת, בוועדת הכלכלה, ראיתי את רשימת

אף אחד לא אמר לו לעשות את זה, הוא חשב שזה ראוי להיעשות,

בקריית-שמונה כנראה נוצר דם רע בין האנשים שתיאמו את

הערתך הושמעה ונשמעה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק שהיא בעייתית מעט, אבל כמובן החלטתי להעלותה על סדר-היום משום שאיננה נוגעת לנושאים חוקתיים. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 40),

הסדר זה חל גם על המנהל הכללי של הרשות המקומית, בשל טיבן של סמכויותיו. נוכח תפקידו הבכיר וההשפעה הרבה שיש למנהל הכללי של הרשות המקומית, וכדי להבטיח ניהול מקצועי של ענייני הרשות המקומית ללא צורך בהתחשבות בשיקולים פוליטיים, מוצע בהצעת חוק זו, אשר יזמו חברי הכנסת אלכס מילר,

מאמץ את אחת ההסתייגויות ומבקש להצביע עליה?

הוא לא יכול. הוא לא יכול. יושב-ראש ועדה לא יכול?

בבקשה.

שאנחנו עושים את החוק בלילה, הוא בטח יידון ביום,

יכול להיות שבכלל יפסלו את החוק. לכן אמרתי שאם רוצים לעשות טוב, שלא נעשה טעויות שאחר כך נגיד: למה לא עשינו? כיושב-ראש הוועדה אני חייב להאיר את עיני חברי.

כאשר תהיה אי-שוויוניות בין אנשים אשר ירצו להעמיד את מועמדותם לבחירה, בגלל החוק, בגלל היעדרה של הוראת מעבר, הדבר בהחלט יכול להיות בעייתי, ואני מחזק את אמירתו של יושב-ראש ועדת הפנים. יחד עם זה, כמובן, לא ראיתי מקום שלא להביא להצבעה,

יושב-ראש ועדת הכלכלה,

כשלא התקבלה הסתייגות לא צריך לשאול. אני מקפיד לשאול, ועל-ידי כך, יש אולי ועדות שמעוניינות מאוד בהתערבות בית-המשפט.

של מינהל תקין, בבואו לקבל החלטות כשהוא ממש מצוי בתוך קמפיין בחירות. איך זה יכול לבוא לידי ביטוי אצל מנכ"ל עירייה? בגיוס כוח-אדם, בהחלטות במכרזים, בהחלטות כאלה ואחרות, הוא כבר נתון ללחצים שנבחרי ציבור עומדים בהם

במאה אחוז, כלומר, הלכה למעשה. החוק מצוין, וגם בית-המשפט

השאלה היא אם הוא

רצתה לאבד חורף, קידמה אותה במהלך מהיר. בסוף שלוש הצעות

לכולם.

רבותי, אין הסתייגויות לחוק חשוב זה,

נא לשבת. חשוב שכל מי שנוכח יצביע. רבותי, הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 37), התשע"א 2011,

זכאים לביטוח לאומי לנושא סיעוד, הם לא מקבלים.

ואני לא צריך להגיד מי זכאי לקצבת הביטוח הלאומי, מי שלא עומד בארבעה

לא שולט על הסוגרים, לא אוכל לבד,

לא מתרחץ לבד. אחד כזה שיש לו 8,000 שקל,

ישראל תיתן להם. תודה רבה. עם עוזרים כמו שלך זו לא בעיה לעשות 78, את זה אני אגיד אחר כך. אוקיי. ובכן, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 129),

חברת הכנסת מרינה סולודקין ושלי. אני רוצה לציין, אי-אפשר שלא, שהעבודה המשותפת של שלי ושלי שיפרה את מערך יחסי העבודה ואת תנאי העבודה של

השכר. במקרים שבהם פעל המעסיק בזדון והפר את חוק ההודעה לעובד או את חוק הגנת השכר מתוך מטרה לשלול זכויות, הרי לבית-הדין

מסירת הודעה ראשונה על תנאי עבודה במסגרת הסכם עבודה בכתב, הצעת

19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. האם להצביע בקריאה שלישית? תודה רבה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)

הם מנסים כולם להביא לידי הספק של ועדת החוקה, חוק ומשפט. אי-אפשר. ועדת חוקה

אי-אפשר, אתה אומר. בכל זאת להשתדל,

אסביר את דברי, בבקשה. כדי להימנע מהענקת מונופול בחוק לחברת הדואר בתחום גביית התשלומים במזומן או בצ'ק בעד טובין או שירותים מפוקחים, קבענו בהצעת החוק מנגנון

אדוני היושב-ראש, אסביר בכמה מלים נוספות. תשלום עבור חשבון "בזק", כשאנשים קשי-יום רוצים לשלם,

ללא עמלה. לאחרונה הפכה "בזק" את שיטת התשלום ואמרה: אתם רוצים לא לשלם עמלה?

כי "שופרסל" גובה עמלה נמוכה יותר מ"בזק" עבור גביית התשלום,

רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. תעמוד פה, אני מוסיף את קולך. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 30)

נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. אני מוסיף את קולך.

21, בצירוף קולו של יושב-ראש הוועדה,

בעד, אין מתנגדים,

רק לפי פרמטרים של סיכון בנהיגה, בהתאם למאפייני הנהג וכלי הרכב. לפי פרמטרים אלה, הסיכון בנהיגה באופנוע נחשב גבוה מהסיכון בנהיגה בכלי רכב אחרים.

התעריפים הגבוהים כאמור נוצר קושי למשתמשים באופנועים לרכוש ביטוח אצל מבטח בשוק

שבה מעורב אופנוע וכלי רכב אחר, המבטח של כלי הרכב האחר משלם למבטח של האופנוע 50% מהפיצויים על נזקי הגוף שהמבטח של האופנוע חייב בהם עקב התאונה, למעט חבויות מסוימות, לפי חוק

אם עוד חודשיים ייתנו נתונים שמחייבים שינוי בחוק,

נהנינו ממלאכת החקיקה בעניין הזה של האופנועים. קודם כול צריכים לדעת כל ה-30 שחתמו,

אדוני היושב-ראש, לא היה ידוע על שום רוכב אופנוע מסוים שהוא בעל השפעה פוליטית כזאת או

חוק זו, ובעיקר לחברת הכנסת פאינה קירשנבאום,

זו מלה קצת מהירה מדי. זה היה מסע של

מדינת ישראל.

חבר הכנסת כבל, אם אתה רוצה מהצד, לא, אני רוצה מהדוכן. בוא, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, בשעה כל כך מאוחרת, מוקדמת מאוד בבוקר.

יפה, רם טלי, רפאלי שרון, ואחרונה, שושנה מקובר, מנהלת מחלקת הפרוטוקולים. תודה לכן מקרב לב על כל אשר אתן עושות עבורנו בכל זמן.

אדוני היושב-ראש. הרשמות הפרלמנטריות של המליאה ושל ועדות הכנסת. תודה רבה, גם בשמי, לכל העוסקות במלאכה. אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה, נא לעלות על מנת להמשיך

ואכן, בהצעת החוק מוצע לקבוע איסור גורף וחד-משמעי על הצבתן של מכונות אוטומטיות לממכר סיגריות. האיסור צפוי לצמצם את הנגישות והזמינות של כלל האוכלוסייה לסיגריות ולסייע במאבק בנזקי העישון, שחומרתם

הזמנו דוח מחקר מהממ"מ,

וראינו באמת שישראל מפגרת אחרי כל העולם המערבי המתקדם,

יושב-ראש הוועדה כרמל שאמה-הכהן, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה.

להצביע בקריאה שלישית? כן.

מאחר שברכיבה על אופניים גלומה תועלת חברתית רבה, בין היתר בשל כך שרכיבה על אופניים מסייעת בהתמודדות עם עומסי התנועה בערים הגדולות ועם מצוקת החנייה

אין דבר כזה.

קסדה של מישהו אחר? אין סיבה שאנחנו נקסד את עצמנו לדעת יותר ממקומות אחרים.

בצירוף קולו של יושב-ראש הוועדה כרמל שאמה-הכהן, שניים נגד,

אני מברך את היוזמים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ וחבר הכנסת דב חנין, ואת יושב-ראש הוועדה. החוק עבר בקריאה שלישית וייכנס

אדוני יושב-ראש הכנסת, תודה רבה,

אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, אין הסתייגות. את הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"א 2011. הצעת חוק זו

מדובר בהצעה חשובה, שתסייע לתושבי אזור קו עימות דרומי אשר מתמודדים עם מצב ביטחוני לא פשוט וזכאים לסיוע זה ולשיקום בהמשך.

החוקים של מדינת ישראל. עכשיו אנחנו עוברים להצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 4). הואיל ואין אומרים "שהחיינו" על דבר שהלוואי שלא היינו צריכים לחוקק אותו, אני רוצה רק לומר לאדוני יושב-ראש הוועדה,

אני רק רוצה להזכיר בהזדמנות זאת,

שגם אתה היית במפלגה אחרת כאשר היינו צריכים להיזעק לטובת אותם אנשים אשר שילמו את כל המחיר בשם העם

שעל-פי החוק צריך לשלם למפונים. הצעת הניסוח של עורכת-הדין שגית אפיק לא היתה מתקבלת על-ידי הממשלה אילולא אמרת לי ולראש הממשלה: תביאו את החוק ככה. וכשאנשים שומעים שפה

להלן אסקור את מנגנוני הפיצוי החדשים: 1. לגבי עסק שהעתיק את פעילותו ולגבי עסק חלופי, מוצע שהם יהיו זכאים להגדלת מענק ההשקעה הקבוע כיום בחוק ביחס לעסק ממשיך, בשיעורים שונים, אשר נקבעו בהתחשב בסוג העסק.

מודה, כפי שאמרתי, לייעוץ המשפטי, אני מודה לעובדי הוועדה, למנהל הוועדה. אני מודה לחבר הכנסת זאב

לבנות את בתיהן או ימשיכו, אז בעוד שנה-שנתיים הם יהיו בבתי הקבע, קרי: אחרי שמונה שנים. אני רוצה להודות, ובזה לסיים,

עם יושב-ראש הוועדה גפני,

שנייה על הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 4),

ח"י, בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני עובר להצביע בקריאה שלישית, לפי הסכמתו של יושב-ראש

הצלחנו להעביר, בכנסת הזאת, ייקרא "יישום תוכנית ההתנתקות". אבל, כמובן, המפתח זה "תיקון מס' 4". היות

בימים ההם לגרום לכך שלא יהיה חוק יישום תוכנית ההתנתקות הראשון, ויושב כאן השר עוזי

אורלב, שנמצא כאן אתנו, שהוביל להקמת ועדת החקירה, שכתוצאה מהמסקנות שלה באותן סוגיות שהיו במחלוקת,

כיוון לחלוטין בהובלה של כל התחום הזה של המפונים בהרבה מאוד החלטות חשובות, וגם בהליכה אתנו יד ביד, למרות הרבה ספקות. הזהירו אותו ואמרו לו: אל תלך לזה,

והנה כאן

הקואליציה בחוק, למרות התנגדות הממשלה. ועל כך מגיע לכם יישר כוח. ומה שעשינו אז כולנו ביחד מוטמע כאן בחוק הזה, בדרך קצת אחרת, אבל העיקר שהסוגיה של העוול שנעשה לחקלאים מגיעה לקצה בחוק

אהרונוביץ, צבי הנדל,

שי חרמש, שלי יחימוביץ, לימור לבנת ויורם

רוב החברים כבר אינם חברי כנסת, חלקם שרים וחלקם לא מכהנים בכנסת. נותרנו כמה חברי כנסת שרוצים להמשיך את החקיקה הזאת. בהתאם

ציבוריים (תיקון מס' 2) (מניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון),

שפורסמה בחוברת הצעות חוק 138, הצעות חוק בדיון מוקדם מס' פ/1216/17 ו-פ1167/17, של חברי הכנסת גלעד ארדן, יואל חסון, דני יתום, יוסי ביילין,

יובל שטייניץ, עמיחי אילון ורונית תירוש.

המאוחרת והעומס, שלא זכה לראות את חקיקת החוק, חוק האופנועים,

שהיה בעצם הגורו של העולם הדו-גלגלי, ובמהלך החקיקה נהרג בתאונת דרכים. זה הזמן,

אני מתכבד להציג את הצעת החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (הסמכות להעניק תעודת

הכוונה היא הענקת תעודות הוקרה למי שנקראים חושפי שחיתויות. התופעה

טוהר המידות, אבל גם בעניין של ההתנתקות. דיברו קודם על כך שמשלימים את חוק ההתנתקות ומשלימים את התשלום עבורו.

עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדה לביקורת המדינה כדי להכינה לקריאה שנייה ושלישית. תודה לחבר הכנסת יואל חסון. אנחנו עוברים להמשך

כי הם החריגו את בנק ישראל ואת שוק ההון מהחוק, ולמעשה יש להם זכות וטו לקבל החלטה בגלל יציבות,

לכן אני לא הסכמתי, ובסיכום אתם תמכתי בהצעת החוק

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, כיום

הסוכנים בישראל אינו מוסדר בחוק, וזאת אף שחלק ניכר מסחר החוץ של מדינת ישראל

נתקבלה. עשרה בעד, אין מתנגדים,

אני קובע שהצעת חוק זכויות הסוכן המסחרי ומעמדו עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. יעלה ויבוא סגן היושב-ראש מקלב על מנת להציג את הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון מס' 5) (ציון עסקה במסמך

יותר ביטחון לצרכן, גם מגן על הצרכן, וזה עוד אחד מהחוקים, אחת החוליות בשרשרת חוקים שהגענו אליהם שמטרתם הגנת

היושב-ראש, במטרות החינוך לא נכללים הצורך והחובה לחנך לשירות המדינה ולתרומה בשירות צבאי, לאומי או

כספי בגין ביטול עסקה, מצאתי לנכון להשלים את ההליך הזה,

שלא בכל מקרה מחזירים את הכסף, וגם במקרים שמחזירים את הכסף, יש מספר ימים מוגבל על טובין מסוימים, על מוצרים מסוימים, ואז מקבלים

9, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכלכלה על מנת להכינה לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין כבר את חבר הכנסת איתן כבל, שכל פעם מחדש אני יודע למה אני אוהב אותו. חבר הכנסת איתן כבל יציג

שמונה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון מס'

(איסור עקירת ציפורניים), התשע"א 2011, עברה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת החינוך על מנת להכינה לקריאה שנייה ושלישית.

חברי הכנסת ותנאיהם.

כמובן, מבקש מהכנסת לאשר את ההצעה בקריאה הראשונה. תודה רבה. אתה תישאר, אני אוסיף את קולך. אנחנו מצביעים בקריאה ראשונה על

בגין טובין שמיובאים על-ידם לארץ. המצב הזה הוא מצב בלתי תקין לחלוטין. הוא מנוגד לעיקרון בסיסי שנוגע לבעלי מקצועות מן הסוג הזה, דוגמת

שתהיה הטעיה בין ביחס לאגרות או ביחס לנושא אחר, ואז החיוב העודף שנוצר הוא כמובן תוצאה של הדרך שבה הוא פעל,

במקרה כזה כמובן שישנה אפשרות לחייב אותו,

הדרך מוסדרת כאן. אבל אלה כמובן המקרים החריגים שבהם, בדומה לכל בעל מקצוע אחר, אדם נושא באחריות כאשר הוא פועל בין בדרך של מרמה ובין בדרך אחרת שאיננה

הצביע, השר, הספיק.

שבעה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (מס' 4) (סייג לאחריות סוכן מכס),

אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להביא את הודעת ועדת החוקה, חוק ומשפט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הנוער (שפיטה,

אני מאוד מודה לך. גם לא ביקשת. אני מודה לך, כי אני יודע להבחין ולהכיר. רבותי, תם סדר-היום, ועלי לומר שגם תם מושב הכנסת,

תם סדר-היום. הישיבה הישיבה הבאה תתקיים ביום שני,